חברי הכנסת

בקימה.

ואת ישיבת המושב הרביעי של הכנסת השמונה-עשרה. כבוד נשיא המדינה שמעון פרס, כבוד הנשיא החמישי מר יצחק נבון ורעייתו, אלמנת הנשיא השישי הגברת אורה הרצוג, אדוני ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו, גברתי ראש האופוזיציה ציפי לבני, שרי הממשלה, חברי הכנסת בהווה ובעבר, יושב-ראש הכנסת השלוש-עשרה שבח וייס, יושב-ראש הכנסת הארבע-עשרה חבר הכנסת דן תיכון ורעייתו לודמילה, יושבת-ראש הכנסת השבע-עשרה חברת הכנסת דליה איציק, שופט בית-המשפט העליון יצחק עמית, מבקר המדינה השופט מיכה לינדנשטראוס, היועץ המשפטי לממשלה עורך-הדין יהודה וינשטיין, היועץ המשפטי לכנסת עורך-הדין איל ינון, מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ, מנכ"ל הכנסת דן לנדאו, משפחותיהם של החיילים הנעדרים מג'די חלבי, שהוריו נמצאים כאן עמנו, ומשפחות רון ארד, גיא חבר, יהודה כץ, זכריה באומל וצבי פלדמן, ראשי הנציגויות הזרות בישראל, שגרירים ושגרירות נכבדים, ראשי העדות הדתיות בישראל, דורותי, קרנית, ענת ושאר משפחת נח פלוג, זיכרונו לברכה, שהלך לעולמו בפגרת הקיץ והיה יושב-ראש מרכז הארגונים של ניצולי השואה ומיוזמי הקמת העמותה הפרלמנטרית לזכר השואה, אורחים נכבדים, מכובדי אשר יבואו אחרי פטורים מלומר את כל שמות המכובדים שאותם קראתי, וקראתי זאת על דעתכם ובשמכם גם כן. מכובדי כולם, בחודשים האחרונים זכתה החברה בישראל לרגעים נדירים של התרוממות רוח, לרגעים נדירים שבהם אומה חופשית ועצמאית נושמת יחד כגוף אחד. בימים האלה קם הריבון ממיטת חוליו ושטף את הרחובות והכיכרות בתביעה לשינוי. בימים האלה קם העם על רגליו כשבפיו הבשורה ש"מעתה זה אנחנו ולא רק אני". בימים האלה שב בן אובד לחיק אמו,

בן אובד לחיק עמו. שובך, גלעד, נתפס עבור רבים בתוכנו כנס שאירע לנו בבחינת אדם אשר הצליח לשוב מן המתים. עם שובך לחיק משפחתך ולחיק עמך אנו מתפללים כי "מי שגמלך טוב הוא יגמלך כל טוב סלה" לאורך ימים ושנים.

החודשים האחרונים הפיחו בנו רוח חדשה. בעורקינו זרם רגש ציוני גאה, רגש עמוק של ערבות הדדית שעיניים זרות לא יתפסוה. הם השליכו מאתנו שכבות של ציניות מעושה, שכבות של עייפות ואדישות. והדבר קרה רגע לפני שכבר השלמנו בעצב עם הבינוניות וחוסר ההשראה,

לפני שההשלמה הגלויה עם חוסר הצדק כבר השתלטה על השיח הציבורי שלנו.

מסך הערפל של הסכסוך המדיני לא הבחנו עד כמה הפכנו למסוכסכים עם עצמנו. אבל בקיץ הזה עסקנו בסכסוך שהעמיק בינינו לבין עצמנו, בין אזרחי ישראל לבין נבחריהם, בין הישראלים לבין דמותה של החברה הישראלית. הקיץ הזה יירשם בתולדותינו כקיץ שבו נאבקה החברה הישראלית על דמותה ועל נשמתה. החודשים האחרונים מפריכים את ההנחה שפשטה בנו שמא הגענו לעידן של קץ האידיאולוגיות. הם מוכיחים כי לא גוועה בנו החתירה לצדק. הם מוכיחים כי לא ויתרנו על הצורך לחלום ועל הצורך בחזון.

מותר לעזוב לרגע את הציניות, מותר להניח לחשדנות הפוליטית, לחיפוש הקדחתני אחר אינטרסים ואחר המושכים בחוטים. בשעתה היפה של מדינת ישראל מותר להתרגש, כדאי להתרגש. חברי הכנסת, לצד ההתרגשות קשה היום שלא להבחין כי המחאה החברתית חשפה את הכנסת במערומיה. הדרישה לסדר-יום חברתי חדש לא יצאה מהכנסת השמונה-עשרה, לא במושב הראשון ולא בשני. חלופות לסדר-יום חדש לא נוסחו בכנסת הזאת, לא במושב השני וגם לא בשלישי. ספק רב אם לקולות המחאה יש נציגות ברורה כאן, בכנסת, גם בפתח המושב הרביעי, אתה לא צודק. אתם עצרתם כל יוזמת חקיקה. זה באשמת הליכוד. תודה רבה. אתה לא צודק. למה, של חברי הכנסת? הואיל ואינני יכול להגן על עצמי אבקש את סבלנותכם. היכולת להתאפק גם כששומעים דברים שאתם לא מסכימים להם, היא היכולת שלנו לקיים פרלמנט. תודה רבה. ואם כך, מה הפלא שכיכר השוק או שדרות-רוטשילד החליפו את הכנסת? המחאה החברתית תפסה את הכנסת לא מוכנה, ולא במקרה. הכנסת נתפסה לא מוכנה משום שהיא עדיין תקועה בוויכוח העקר והמלאכותי על אודות "הקו הירוק". הכנסת נתפסה לא מוכנה משום שהמפלגות הגדולות בה, בקואליציה ובאופוזיציה, הן בפועל חלק ממפלגת מרכז אחת גדולה. היא נתפסה לא מוכנה משום שהדיון של הרחוב הישראלי, זה החברתי, זה הערכי, נמצא שנות אור לפניה. אם נודה על האמת, הוויכוח בין הקואליציה והאופוזיציה בנושא המדיני-ביטחוני כבר נגמר מזמן, בעוד שהוויכוח בנושא הכלכלי-חברתי עדיין לא התחיל. הבית הזה, אשר בדיון ובוויכוח יסודו, סובל מהיעדר קווי מחלוקת מהותיים, קווי המחלוקת המבחינים בין אופוזיציה וקואליציה, ובפרט בכל הנוגע למדיניות חברתית ואזרחית. מציאות פוליטית כזאת של היעדר ויכוח, של היעדר חלופות בנושאים המעסיקים את הציבור, היא מסוכנת, היא חוטאת לדמוקרטיה, היא חוטאת לתפקידי הכנסת, ובעיקר חוטאת לבוחר הנאלץ לבחור במה לא ואת מי לא, או בכלל לא.

המחאה החברתית אינה דורשת מאתנו רק לבחור צד, אלא בראש ובראשונה ליצור צדדים שונים לוויכוח. המחאה החברתית אינה דורשת מאתנו לערוך חשבון-נפש אישי, כפי שהיא מכריחה אותנו לחשבון-נפש מפלגתי, ובפרט של המפלגות הגדולות. המוחים אינם דורשים את ראשו של פוליטיקאי כזה או אחר, הם דורשים את זהותה המגובשת של כל מפלגה ומפלגה. הם דורשים שכל מפלגה תואיל בטובה להתפנות ולגבש לה אג'נדה עקבית וברורה. בעיניו של הישראלי החדש כבר לא ניתן לזרות חול מדיני-ביטחוני. הישראלי החדש מתוחכם יותר, מבין יותר וחש אחריות יותר מבעבר גם לגורל החברה כולה. במושב הקרוב ידרוש הישראלי החדש ממפלגות הבית הזה עמדה ברורה בנוגע לעמדותיהן בתחומי חינוך ורווחה, בתחומי הבריאות והתעסוקה, בנוגע לחוב הלאומי ולמסגרת התקציב, בנוגע למערכת המס ולטיפול בריכוזיות המשק, בנוגע לדיור וליוקר המחיה וביחס לטיפול בחסרי הישע בתוך חברתנו, לעסוק בכל אותם נושאים בוערים, שהוזנחו בידי המפלגות הגדולות בשם התמכרות לוויכוחים קוסמטיים בסוגיה המדינית-ביטחונית.

אני מאמין כי תפקידו של השלטון הוא לנווט את בוחריו, ואולם הקיץ הזה המחיש כי לעתים העם הוא שנדרש לנווט את נבחריו. אך בל נטעה, דמוקרטיה ישירה, כזו המתיימרת להחליף את הכנסת בכיכר השוק, איננה מתכון להצלחה לאורך זמן. היא אולי מתכון לשינוי מבורך בהלכי רוח, אבל לא לשינוי מעמיק במדיניות. עלינו לזכור כי צדק חברתי לא ייכון אלא באמצעות הבית הזה. התביעה לצדק חברתי תובעת מהריבון, מהעם, גם אחריות פוליטית. היא תובעת ממנו את החתירה למערכת פוליטית בוגרת וגושית. היא תובעת ממנו את הצורך לקחת חלק, להתפקד ולעצב במו ידיו את הרכב המפלגות הגדולות. האחריות לסדר-היום החדש של מדינת ישראל איננה רק בעוד מפגן כוח אזרחי, כי אם בערבות ממשית לאיכותה של המערכת הפוליטית ולמידת האמון בה. לצערי, עם אלה שיצאו לרחובות נמנים רבים שבחרו להדיר את רגליהם מהזירה הפוליטית, מהמפלגות, מהקלפיות. אל לנו לשכוח כי החוזה בין הציבור לבין נבחריו במערכת הדמוקרטית הוא בעל שני צדדים. כאשר פני הכנסת אינם כפני העם, אין העם רשאי להתנער מאחריותו לכך. כאשר התחושה היא כי החוזה הזה בין הכנסת לציבור מופר, אין הציבור פטור מלשאול את עצמו מה חלקו בכך, האם בחר בכובד ראש את נציגיו? האם נתן את קולו למפלגה בעלת אג'נדה ברורה ושקופה? יוזמות חברתיות, כדוגמת הצעת חוק-יסוד: זכויות חברתיות, שחבר הכנסת לשעבר והשר לשעבר חיים אורון,

הגישה אחת לשישה חודשים כריטואל לכנסת זו, ובכולן נדחתה, כבר עלו בכנסת בעבר,

אך לא היו מפלגות גדולות וחזקות שידברו בשמן. מי דחה אותה? אחר כך אתה מאשים את חברי הכנסת. על הציבור הישראלי לזכור כי ללא מפלגות גדולות וחזקות, שבכוחן להגדיר ולהוציא לפועל סדר-יום חדש, לא יהיה סדר-יום חדש. חברי הכנסת, לצערי הציבור כבר מספיד את הכנסת הנוכחית ואינו רואה בה עוד מנוף לשינוי חברתי. ואולם בכך הציבור טועה. שינוי בסדר-היום החברתי יתחיל מכאן, ממליאת הכנסת, מוועדות הכנסת וממפלגות הבית הזה,

ורק מכאן. אני מקווה שנוכחותם של ראשי המחאה כאן באולם נעוצה בהבנה הזאת. רק כך נוכל להבטיח שהרוח החדשה של הישראלים החדשים לא תהפוך, חלילה, לרוח עכורה של החמצה. רק בשילוב ידיים של העם והכנסת, רק בחשבון-נפש אמיתי של המפלגות כולן, והמפלגות הגדולות בעיקר,

נוכל להבטיח סדר-יום חברתי חדש. אני מתכבד בכבוד רב להזמין את נשיא מדינת ישראל לומר את דבריו לקראת המושב הרביעי של הכנסת השמונה-עשרה. אדוני הנשיא, בבקשה.

אדוני יושב-ראש הכנסת והגברת ריבלין, ראש הממשלה והגברת נתניהו, יושבת-ראש האופוזיציה ציפי לבני, כנסת נכבדה, חברי הכנסת, אני מבקש לשגר את תנחומי הכנים, גם בשמכם, למשפחת משה עמי מאשקלון על האסון הנורא,

נשיא המדינה שמעון פרס: זו פעם שנייה שפקד אותם. אמרת שלא יהיו "קטיושות". נשיא המדינה שמעון פרס: יהי זכרו ברוך. חבר הכנסת בן-ארי. נשיא המדינה שמעון פרס: אני מבקש לשגר איחולי החלמה מהירה לכל הפצועים. כנשיא המדינה אני חש הערכה עמוקה לתושבי העורף בדרום, ששהו בימים האחרונים במרחבים המוגנים בשקט,

ואפשרו לצה"ל ולמקבלי ההחלטות לבצע משימותיהם. "חמאס" נטל בכוח את השלטון בעזה. האחריות הישירה מוטלת עליו. הכתובת על הקיר. הם יישאו בתוצאות מעשיהם ומחדליהם. ל"חמאס" אין תקווה ול"חמאס" אין עתיד. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, זכות היא לי לפתוח את המושב השלישי של הכנסת השמונה-עשרה, לברך את יושב-ראש הכנסת על עמידתו הנאמנה על משמר הדמוקרטיה, על כיבוד ערכי היסוד הדמוקרטיים בחקיקה ועל הגנה על החברה הישראלית, על מגוון מגזריה. מברך אני את כולכם בכניסתכם לתקופה רבת משמעות. ברוך שובכם לירושלים. תשרה הברכה על דבריכם ומעשיכם, כשטובת המדינה ויושביה לנגד עיניכם. אלפי שנות היסטוריה, אזרחי ישראל, יהודי התפוצות צופים בכם ועוקבים אחרי פעילותכם וההכרעות שלכם. כולי תקווה שישפטו את מעשיכם בצדק ובחן, בחסד ובהזדהות. מאז קמנו והיינו לעם, "כל ישראל ערבים זה לזה" היה לחם חוקנו, סמלנו בקרב אומות העולם. ומאז, וחרף חילוקי דעות קוטביים, בבוא מבחן אנחנו עם אחד. דורות של חיילי צה"ל התחנכו על ערך זה ומסרו נפשם למענו. גלעד שליט חזר הביתה, והארץ נשמה לרווחה.

התלכד בהתרגשות. נפש הילדים ולב ההורים התעלו למראה הבן שנפדה משביו. הממשלה וראשה זכו בהוקרת האומה,

משפחות השכול שילמו מחיר כואב פעמיים. הן פגשו בכאב את שחרורם מהכלא של רוצחי יקיריהן, יקירי העם כולו. מלים אין בכוחן להקהות כאב וסבל כזה. העם מאמץ ללבו משפחות אלה באהבה, מול תמונה מרעידה, מוכרת לנו בתולדותינו, כאשר דמעות שכול נמהלות בדמעות שמחה. חברי הכנסת, רוחות עזות נושבות בעולם ומנשבות באזורנו, ובראשן הרוח הסוערת של מה שנקרא "האביב הערבי". ישראל עברה קיץ חברתי, בבקשה להוציא את חבר הכנסת לשעבר צ'רלי ביטון. בבקשה להוציא. רבותי, לא, נשיא המדינה

חבר הכנסת ביטון, אני מבקש להישמע לסדרנים. נשיא המדינה שמעון פרס: מאות אלפי צעירים בחרו להרחיב מעבר לבעיות המשק והביטחון הקשות ולהיאבק בעוולות חברתיות המכרסמות בתוכנו כבר שנות דור. הצדק החברתי אינו רק עניין של הפגנה. הוא מקפל בתוכו תביעה חוזרת ונשנית שהצדק יביא שינוי בסדר העדיפויות הלאומי שלנו: בחינוך, בבריאות, בדיור, בגידול הילדים, שתהא חלוקה צודקת של הכסף הקיים, שייווצרו מקומות עבודה נוספים להגדלת ההכנסות, שמעגל העבודה יכלול את כל המגזרים. האבטלה בישראל ירדה ל-5.5%. זה שיעור האבטלה הנמוך ביותר מזה 30 שנה. זה הישג שהרבה עמים היו מתכבדים בו. הוא מראה שהמשק פתוח לקלוט עובדים חדשים. ארצנו קטנה ועל כן כל אדם צריך לעבוד בה, להיות שותף למאמץ הכללי להגדיל יכולתה. התורה מצווה לכבד את מנוחת השבת, היא גם מצווה על עבודה בימי החול. אני יודע שהרבה חרדים יצאו לעבוד מרצונם. סטודנטיות וסטודנטים חרדים נקלטו בעבודה. רבים מהם נמצאים בשלבי הכשרה באקדמיה. אני קורא לאנשי המגזר החרדי להרחיב השתתפותם במערכות העבודה של ישראל. אני פונה למעסיקים בישראל שיפתחו שערם לחרדים, שינהגו בכבוד במנהגיהם ובצורכיהם. אנחנו רוצים להיות עם אחד, ואם לא נדע לכבד את המגוונים החברתיים כולם נישאר מנוכרים איש לרעהו. החברה תפסיד אחדות,

תפסיד כשרונות. יש לעבוד ולהשקיע יותר בענפי המדע והטכנולוגיה, כי מה שחסר באדמה מצוי באדם היוצר. התנהלות המחאה, אהדת הציבור היוו מפגן דמוקרטי מכובד. ללא אלימות, תוך קשב הדדי, עם תקווה לשינוי של ממש. הממשלה אימצה את דוח-טרכטנברג, דוח מכובד לכל הדעות, גם לדעת אלה שאינם שלמים עם כל מסקנותיו. עתה הוא מונח על שולחנכם, שולחן הנבחרים. אסור שהתובנות והמסקנות שלו יישארו רק על הנייר, כי גורלו ייקבע על-פי תוצאותיו. חברי הכנסת, הצדק החברתי נועד לכל מגזרי החיים: דתיים, חילונים, יהודים, ערבים. על-פי המורשת, על-פי מגילת העצמאות, ישראל מחויבת לשוויון מלא כלפי כל אזרחיה. אין היתר לקיפוח או אפליה. אני יודע שקיימת תחושת קיפוח בלב רבים מאזרחינו הערבים. תחושה זו נובעת, לדעתי, גם מהבדלי ההכנסה שבין היישובים היהודיים ליישובים הערביים. הקמת פארקי היי-טק ביישובים ערביים, כניסת עובדים למעגלי היי-טק קיימים יעלו את ההכנסות, יגבירו שוויון. ישנה התחלה. צריך למנפה. לאחרונה פורסם דוח-גולדברג בנושא הבדואים. מבחנו של הדוח הזה שוב יהיה בביצועו ובהקדם, לא באחרית הימים. אני מחזק את ידי מערכת החינוך העושה מאמצים לתיקון הזנחות שהיו גם בתחום החינוך הערבי. ישראל משכילה יותר תהא ישראל מאוחדת יותר וצודקת יותר. חברי הכנסת, על כל שנה מ-63 שנות קיומה של מדינת ישראל נהגנו לומר שהיא גורלית, שהיא מכרעת, שהיא היסטורית. במבט לאחור אני מוכרח להגיד שצדקנו. היו אלה באמת שנים גורליות. דילגנו בין השנים, התמודדנו עם קשיים גדולים כשאנו בונים מדינה, יוצרים עם, לשון, אומה, למרות העימותים ומול האיומים.

הפעם אני חש שאנחנו נכנסים למבחן היסטורי חסר תקדים באמת. השנה הבאה תהא שנה גורלית בהיקף רחב מאוד, היקף אזורי שלא ידענו כמוהו. תשע"ב פוגשת אותנו בצומת רגיש מאוד. התהליכים העוברים על אזורנו גדולים. הם מחייבים אותנו למתוח את מפרשי הספינה שלנו כדי לתפוס רוחות נושבות לטובתנו, להיזהר מסחף הרוחות הנגדיות. סביבנו בוערת אש. היא מאכלת שליטים, היא מערערת תבניות שלטון שנשענו על עריצות,

הן העמיקו עוני, כלאו חירות. הכול הותר כדי לשרוד בשלטון. לנגד עינינו בימים אלה נהרס והולך עולם ישן. פני העולם החדש עדיין לוטים בערפל. את יציבותם של שליטי ומשטרי העבר כבר ערער האביב הערבי, עוד בטרם נקבע מה יעלה בגורלו הוא. התעוררות אביבית רק החלה וכבר נתקלה בחמת זעם, אפילו בירי של אש חיה. הבחירות אינן ערובה שהאביב ינצח ושתיבנה אומנם חברה חדשה, צודקת יותר, דורסנית פחות, ששעריה פתוחים לשלום. תקוותנו היא כתקוות הצעירים במזרח התיכון, שהם למעלה מ-120 מיליון מתוך 380, גילאי 19 26, בדבר עתיד שייטיב עם כל עמי המזרח התיכון. שיזכו לבחירות חופשיות, אבל גם בחֵירוּת של כל ימות השנה גם לאחר הבחירות. אין ספק שטובת האזור כולו, כולל ישראל, היא שהיערכות חדשה תגיע, שיקום מזרח תיכון שיהיה בו מזון לאכול וחירות לנשום. המאבק הוא באִבו. אין לשופטו לפי המערכה הראשונה או לפי מערכה אחת. ישנן מדינות ערביות השואפות להגמוניה על כל האזור. ישנן אחרות שפניהן לשלום, שהיום פניו חיוורים מאוד. עלינו להיות מוכנים לפגוש הקצנה דתית, ועלינו להיות גם מוכנים לשלום. אין מקום להפתעות. כבר פעמיים הופתענו וטעינו. הופתענו ביום הכיפורים ב-73', הופתענו לרעה. בביקור סאדאת בירושלים הופתענו לטובה. כאשר סאדאת התמנה במקום נאצר, מיעטנו בדמותו. לא עמדנו על סגולותיו כמנהיג, וודאי שלא כמנהיג יוצא דופן. המזרח התיכון הוא עתיק יומין אבל הוא אינו חסין בפני שינויים. הוא משתנה גם עתה, לנגד עינינו. הגילאים הצעירים משכילים יותר, פתוחים יותר, מודרניים יותר. לרשותם אמצעי ראייה מעבר לאופק, ואמצעי תקשורת חוצה גבולות, והם מסוגלים לגבור על צנזורה. ביכולתם להזעיק עולם ומלואו. משנפקחו עיניהם הם זועזעו מהדיכוי והעוני בביתם לעומת חירות וצמיחה בארצות אחרות. ההתעוררות לא החלה הפעם בשרפת דגלי ישראל. המחאה כוונה למנהיגים שלהם.

למנהיגי ארצות אחרות. זו היתה התעוררות חברתית יותר מאשר התלהמות דתית. אבל ספק אם ישיגו מבוקשם

ייתכן שבסיבוב הראשון יזכו דווקא "האחים המוסלמים" ודומיהם. אלא שניצחון בבחירות חסר מענה לבעיות האמיתיות, לא יהיה ניצחון בבחירות בלבד. הרעב יכריע ניצחון כזה. ואם העוני והדיכוי יימשכו, הצעירים לא יוכלו להירגע. "האחים המוסלמים" יחדשו שוב את ההסתה נגד ישראל. היא דרושה להם ככיסוי להיעדר תוכנית להצלה אמיתית. היא דרושה להם כהצדקה להישרדותם בשלטון. עלינו לפעול כדי לחדש את המשא-ומתן עם הפלסטינים ולהגיע לקץ הסכסוך, אז תוסר העילה להסתה ולהקצנה של הקנאים הקיצוניים. בפתחו של משא-ומתן נשמעים תמיד תרועות ואיומים. אלה יצטרכו לפנות מקומם למשא-ומתן רציני, מאופק, דיסקרטי, כדי למצוא מכנה משותף. כולם מבינים שבבוא היום נצטרך לקבוע גבולות מדיניים וביטחוניים למדינת ישראל ולא להשאירה מוקפת סימני שאלה, גבולות שיענו על צורכי הביטחון של ישראל ויאפשרו את יישום פתרון שתי המדינות לשני העמים, כלומר ביטחון לישראל ועצמאות הפלסטינים, לפי נאומו של ראש הממשלה באוניברסיטה של בר-אילן. לא הכול תלוי בנו, אך גם מה שתלוי בנו הוא הרבה,

שלום מתחיל מספקות, מנהלים אותו אנשים קיימים, גם אם הם אינם מושלמים. כיום, לצערנו, הרבה תריסים ערביים הוגפו בפנינו. אם התריס הפלסטיני ייסגר אף הוא, ספק אם יהיה עם מי לדבר או יהיה על מה לדבר. הרשות הפלסטינית, שנשיאה אבו מאזן וראש ממשלתה פיאד, שלא בכול מסכימים אתנו, אבל הם שוללים אלימות ושוחרים הסדר עם ישראל, ואילו ה"חמאס" הוא כליל השלילה, הוא מחויב לטרור, הוא שולל שלום. כמוהו כ"חיזבאללה", כאירן, הוא אוגר נשק ויוצר איומים. הזמן אוזל. איני מאמין שמישהו זולתנו יעשה את מלאכתנו במקומנו. עם זקוק לשלום, וכשהמחוג הגדול, מחוג הרגעים, עוסק בבעיות היום-יום, המחוג הקטן, הקובע,

מסמל את החזון. חזונה של ישראל מקורו בחזון נביאיה, נביאי החברה ונביאי השלום. ישראל החדשה צריכה להיות עתיקה כמורשתה וחדשנית כעתידה. בהיסטוריה אין מהלכים לאחור, ועל ישראל לנוע בקרונות העתיד. הכנסת, אתם, חברי הכנסת, מסוגלים וצריכים להיות המנוע למסע הזה. פני הכנסת צריכות להיות מופנות לעתיד ולהסתכל בו בגובה העיניים. חברי הכנסת, אתם מייצגים את העם, מעצבים את עתידו.

נושא עיניו אליכם. כשסוער, אמר בן-גוריון,

סערות נפגוש בשקט, חזון נפגוש באמונה. זו שעת אמונה. זו שעת חזון. ברכתי נתונה לכם.

תודה רבה לכבוד נשיא המדינה. אני מתכבד להזמין את ראש הממשלה בנימין נתניהו לשאת את דברו לכנסת בפתיחת המושב הרביעי. מכובדי כבוד נשיא המדינה שמעון פרס, מכובדי הנשיא לשעבר יצחק נבון, רעייתו, רעיית הנשיא לשעבר אורה הרצוג, מכובדי יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין, שרים, חברי הכנסת בעבר ובהווה, יושבי-ראש הכנסת לשעבר דן תיכון ושבח וייס, מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס והיועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין,

חיילינו הנעדרים, ראשי העדות והדתות, שגרירים מכובדים, אזרחי מדינת ישראל,

הכנסת שבה למושב החורף על רקע אירועים אזוריים שהם מן הדרמטיים ביותר בדורנו: הרחוב הערבי התעורר, משטרים ישנים נפלו, משטרים נוספים מתנדנדים ומשטרים חדשים מתחילים לקום. איש אינו יכול לערוב לטיבם או ליציבותם של משטרים חדשים אלה, ואיש גם אינו יכול לערוב ליחסם כלפי ישראל. אני חייב להגיד שיחס זה מלכתחילה לא היה מזהיר. לצערי, הוא לא צפוי להשתפר אצל חלקם, רובם, של המשטרים החדשים, לפחות לא בטווח הנראה לעין. המשטרים החדשים תלויים בהמון הסוער, שרבים בו הורעלו והולעטו באופן שיטתי בתעמולה אנטי-ציונית, בתעמולה אנטישמית, התססה שהתחילה עוד לפני הקמת המדינה ונמשכת בעוצמה גם בימים אלה. אם תוצאות הבחירות לפני ימים אחדים בתוניסיה משמשות סימן לבאות, סביר שנראה בעלייתם של משטרים נוספים עם מרכיב אסלאמיסטי דומיננטי. ברוב המדינות סביבנו התנועות האסלאמיסטיות הן הכוח המאורגן והחזק ביותר, ואילו הכוחות הליברליים, ששואפים לחירות ולקדמה, כפי שאנו מפרשים את המושגים הללו, הכוחות הללו מפוצלים וחלשים. אם הקיצוניות הדתית לא תמתן את תפיסת עולמה, ספק אם התקוות הגדולות שפרחו עם פריחתו של האביב הערבי יתממשו, ייתכן שמימושן של תקוות אלו יידחה יידחה לשנות דור, עד שיעבור הגל הנוכחי, ועד שתינתן לכוחות הקדמה הזדמנות להוביל את העולם הערבי בדרך חדשה. ידידי, אילו הייתי צריך לתמצת את מה שצפוי לנו באזור, הייתי משתמש בשני מונחים: אי-יציבות ואי-ודאות. קריסת שלטון קדאפי בלוב, אירועי הדמים בסוריה, יציאת הכוחות האמריקניים מעירק, הממשלה החדשה בתוניסיה, הבחירות הקרובות במצרים, ועוד ועוד אירועים, כל אלה מבטאים את השינויים העצומים שמתחוללים סביבנו. שינויים אלה יכולים להגביר את האי-יציבות בתוך המדינות, וגם את האי-יציבות בין המדינות. ישנן מעצמות אזוריות שחובקות את המזרח התיכון, ואלה ינסו להגדיל את השפעתן על המשטרים החדשים, ובלשון המעטה, השפעה זו לא תהיה תמיד לטובתנו ותמיד בעדנו. אחד מהכוחות האזוריים הללו הוא אירן, שממשיכה במאמציה להתחמש בנשק גרעיני. אירן גרעינית תהווה איום כבד על המזרח התיכון ועל העולם כולו, וכמובן היא מהווה גם איום ישיר וכבד עלינו. מול האי-ודאות והאי-יציבות שלפנינו אנו זקוקים לשני דברים: עוצמה ואחריות. עוצמה בכל התחומים: בביטחון, בכלכלה, בחברה, בכול, ואחריות

ספינת מדינתנו בים הסוער שבו אנו מצויים. אחריות זה קודם כול לא הרפתקאות צבאיות. תודה רבה. תפסיקו לירות טילים עלינו. תפסיקו לירות טילים עלינו.

אני מבקש לא להפריע בישיבה מיוחדת זו. עלינו להמשיך לבנות את כוחה של מדינת ישראל בכל תחומי הביטחון כדי לתת מענה לאתגרים ולאיומים החדשים שעומדים בפנינו. רק בימים האחרונים נוכחנו שוב שאחד מהאתגרים הללו הוא ההתמודדות עם עשרות אלפי טילים ורקטות שנמצאים בידי אויבינו ומכוונים לערינו. סוללות "כיפת ברזל" ומערכות ההגנה האחרות נגד טילים ורקטות נותנות לכך פתרון חלקי. הן בהחלט מגבירות את ההגנה על תושבי הדרום, ובכוונתנו לפרוס מערכות נוספות במקומות אחרים בארץ, אבל תפיסת הביטחון איננה יכולה להישען על הגנה בלבד. היא חייבת לכלול גם יכולת תקיפה, שהיא אבן היסוד של ההרתעה. אנחנו פועלים, ונמשיך לפעול, בעוצמה ובנחישות מול אלה שמאיימים על ביטחון ישראל ואזרחיה. בינתיים אתה מחזק את ה"חמאס", אדוני.

שני עקרונות מנחים את המדיניות שלנו: האחד, הקם להורגך השכם להורגו, והשני, מי שפוגע בנו, דמו בראשו. למה אתה רודף אחרי הפסקות אש כל הזמן?

אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. חבר הכנסת נסים זאב, אני באמת התפלאתי שעד עכשיו לא קראת. זה נאום המלחמה הבאה. תודה רבה. עכשיו לא מפריעים. רבותי חברי הכנסת, ראש הממשלה נושא את דבריו בהתאם למצווה עליו על-פי חוק, וכולכם תשמעו. לאחר מכן תוכלו לדון, כל אחד ואחד על-פי דעתו.

במשך אלפיים שנה עמנו לא יכול היה לממש את שני העקרונות הבסיסיים הללו כדי להגן על עצמו, אלה שני עקרונות הבסיס להגנה, והעם היהודי שילם את המחיר הנורא ביותר בתולדות העמים בגלל חוסר יכולתו זו. כל זה השתנה עם הקמתה של מדינת ישראל והקמתו של צבא-הגנה לישראל. ממשלות ישראל פעלו בהתאם לעקרונות הללו, הן נלחמו באלה שאיימו עלינו והן תקפו את אלה שפגעו בנו. מאז כניסתי לתפקיד ראש הממשלה הנחיתי את צה"ל ואת כוחות הביטחון לפעול באופן שיטתי ותקיף נגד ראשי הטרור ומבצעיו. כך פעלנו מול חוליית הטרור מסיני לפני כחודשיים, מי שיזם וארגן את הפיגוע הזה חוסל שעות ספורות לאחר מכן. כך גם פעלנו בסוף השבוע האחרון. וזהו המקום להודות שוב לחיילי צה"ל, לאנשי כוחות הביטחון, לאנשי זרועות המודיעין, שפועלים ללא לאות סביב השעון, בוקר לילה בוקר לילה, כדי להגן על המדינה שלנו, כדי להגן על כולנו. אנחנו נמשיך לפעול במלוא העוצמה כדי להגן על עצמנו, ונמשיך להתנהל במלוא האחריות מול המציאות המורכבת באזורנו. למה אתה לא עושה כלום בעזה? ביטוי מוחשי למורכבות הזאת ראינו לפני חודשים, האם קדימה רוצה מלחמה? חבר הכנסת אחמד טיבי, רבותי, אתה תדבר עם קדימה, הם רוצים מלחמה. חבר הכנסת טיבי.

חבר הכנסת יואל חסון, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.

אם יש לך עניין עם קדימה תדבר אתם אחרי כן, בהפסקה.

חבר הכנסת טיבי, אתה לא תפריע לראש הממשלה לדבר.

תודה רבה. רבותי, מכסת קריאות הביניים אצל רבים מכם תמה.

אנחנו רוצים, איך,

חבר הכנסת נסים זאב. איך הוא מתנהג? אני קורא את חבר הכנסת נסים זאב לסדר. פעם טרומית הפעם. ראינו כשהייתם בעזה במלחמה לאן הבאתם אותנו.

רבותי. חברת הכנסת זהבה גלאון, מותר לך להפריע לי, אבל לא לראש הממשלה. תודה רבה. אני מבקש להפסיק.

אני אקרא בכל שמות חברי הכנסת לאחר מכן, כדי שכולם יהיו מודעים לכך שהייתם פה. עכשיו ראש הממשלה מדבר. תודה רבה. תודה רבה. העיקר שיודעים שאתה פה, אדוני היושב-ראש.

ייתכן שכמה מחברי הכנסת לא שמו לב שאנחנו חיים במציאות מאוד מורכבת, וביטוי מוחשי למורכבות הזאת ראינו לפני חודשיים, כשהמון משולהב תקף את שגרירות ישראל בקהיר, המון משולהב שלא עניין אותו אם יש לנו הסכם או אין לנו הסכם. כוונותיו היו ברורות, המסר שלו היה ברור. אלה היו רגעים מאוד מתוחים ומאוד מורכבים, ואני רוצה להודות לשר הביטחון ברק ולשר החוץ ליברמן, פעלנו יחד בשיתוף פעולה עם הממשל האמריקני וממשלת מצרים, והבאנו את האירוע הזה לסיומו המוצלח בהחזרת הנצורים אל משפחותיהם הביתה. המציאות המשתנה במהירות מול עינינו מציבה הרבה מכשולים לפנינו, מעת לעת היא גם מציבה בפנינו הזדמנויות, שלא רואים אותן.

אולי תראה לנו הזדמנות אחת. בעולם המשתנה, תמו קריאות הביניים שלך. ישראל הופכת במהירות לכוח מוביל בתחום הסייבר, מה שקרוי "מלחמת המחשבים", והיכולות המיוחדות שלנו בתחום הזה, מה זה צריך להיות, חבר הכנסת מולה. חבר הכנסת מולה, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. חבר הכנסת חנין, מיצית את קריאות הביניים שלך. תודה. היכולות המיוחדות של ישראל בתחום הזה מביאות מדינות גדולות וחשובות לרצות לשתף עמנו פעולה. הדבר הזה נותן לנו הזדמנות לכונן שותפויות חדשות, שלא היו קיימות בעבר, ואני צופה שבשנים הקרובות הדבר הזה יהפוך לגורם חשוב מאוד במישור הבין-לאומי. כדי לחזק את היכולות שלנו בתחום זה הקמתי לאחרונה מטה סייבר לאומי. זהו העתיד,

ואנחנו כבר שם. רבותי, לא להפריע. חבר הכנסת חנין. חבר הכנסת חנין, זו פעם ראשונה שיקראו אותך לסדר פעם ראשונה.

רבותי, ראש האופוזיציה מייד תעלה אחרי ראש הממשלה. אני מבקש לשמור על השקט. אל תעזרו. תספר את זה לתושבי הדרום. חבר הכנסת יואל חסון, אני מבקש ממך לעזוב את האולם. תודה רבה. אני מבקש ממך, הוא יירגע ויחזור. תודה רבה.

רבותי. רבותי. לא יפריעו לראש ממשלה כאשר הוא מחויב כלפי הכנסת, את הודעתו ביום זה. (חבר הכנסת יואל חסון יוצא מאולם המליאה.) ראינו באסון לפני,

אתם רוצים, אני מבקש. טיפוח העוצמה והאחריות הדרושות לביצור ביטחון ישראל הוא גם המפתח בחתירה לשלום. במזרח התיכון שלום עושים עם החזק, ולא עם החלש. ככל שישראל תהיה חזקה יותר, השלום יהיה קרוב יותר. גם זה זמני. העם בישראל מאוחד ברצון לשלום, אבל אנו מחפשים שלום-אמת, שלום שמושתת על ההכרה בזכותו של העם היהודי למדינת לאום במולדתו, שלום שמבוסס על ביטחון. אנו מוכנים לפשרות, אבל איננו מוכנים להפקרות ביטחונית. עוד לפני רעידת האדמה שפקדה את אזורנו עמדתי בתוקף על האינטרסים הביטחוניים של ישראל, קל וחומר היום. אני מבטיח לכם שבמשא-ומתן לשלום נמשיך לעמוד על האינטרסים הלאומיים שלנו, ובראשם הביטחון. נאמר עלי בסוף השבוע שאני נושא ונותן קשה. לא, אני יודע שהדברים נאמרו בביקורת, אבל אני רואה אותם כמחמאה.

אני רוצה לומר, בינתיים, ליושב-ראש הרשות הפלסטינית, שר החוץ שלך,

אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. חבר הכנסת מולה. יושב בבריסל ולא, חבר הכנסת טלב אלסאנע, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אני מבקש מחברת הכנסת רגב לא להפריע לראש הממשלה.

זה לא קל פה כשנמצאים יותר מ-100 חברי כנסת. אני מבקש לגלות התאפקות ורצינות בדיוני הכנסת.

חבר הכנסת מולה, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. רק שר, חבר הכנסת מולה. שר החוץ שלו, חבר הכנסת מולה,

נא להוציא את חבר הכנסת מולה. נא להוציא את חבר הכנסת מולה. (חבר הכנסת שלמה מולה יוצא מאולם המליאה.) לא תפריעו לראש הממשלה, כפי שלא תפריעו לראש האופוזיציה, לשאת את דברם ביום זה, אשר בו אין כאן בקשה, אלא דרישה של הכנסת, להביא לפני העם את המשא ואת התוכנית של הממשלה לשנה הבאה. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. תודה רבה. אין יותר סובלנות. אין יותר סובלנות. זה קשה. אתה רוצה שאני אקרא אותך לסדר? מתקשה, ולא קשה. מתקשה. אני רוצה לומר ליושב-ראש הרשות הפלסטינית, הנשיא עבאס: אינני קשוח ביחס לשלום. אני קשוח ביחס לביטחון מדינת ישראל ואזרחיה, ואני אמשיך כך, כי זו חובתי העליונה וזאת חובתי הבסיסית כראש ממשלת ישראל.

אני מוכן לעשות שלום-אמת עם שכנינו, אבל אינני מוכן לסכן את ביטחוננו ועתידנו. חבר הכנסת עפו אגבאריה. שר החוץ מדבר עכשיו,

כל הסכם חייב להיות מלווה בסידורי ביטחון איתנים בשטח. אחרת הוא פשוט לא יחזיק מעמד. כדי שהמשא-ומתן יגיע לסיומו צריך להתחיל אותו. בבקשה. קראתי להנהגה הפלסטינית פעם אחר פעם להיכנס למשא-ומתן ישיר ללא דיחוי. קראתי להם לעשות זאת בנאומי באוניברסיטת בר-אילן, קראתי להם לעשות זאת בנאומי כאן,

וביניהם עשרות נאומים.

נעניתי בחיוב גם להצעת הקוורטט למשא-ומתן ישיר עם הפלסטינים ללא תנאים מוקדמים. אני חייב לומר, למרבה הצער, שהפלסטינים ממשיכים בסירובם לנהל משא-ומתן ישיר אתנו. במקום לשבת סביב שולחן המשא-ומתן הם בחרו לכרות ברית עם ה"חמאס" ולנקוט צעדים חד-צדדיים באו"ם, כולל היום. אנחנו לא נשב בחיבוק ידיים מול הצעדים הללו, שפוגעים בישראל ומפירים בצורה בוטה את ההתחייבות הבסיסית ביותר שהצדדים לקחו על עצמם בתהליך השלום: לפתור את הסכסוך בינינו רק דרך משא-ומתן ישיר. לצערי, בשעה שאנחנו תומכים בהקמת מדינה פלסטינית במסגרת הסכם שלום, הפלסטינים חותרים למדינה פלסטינית בלי הסכם שלום. זה הזיקוק של המציאות, וכל אחד שעיניו בראשו וחוש הגינות בתוכו יודע את זה. אתה, אתה מאפשר להם את זה. אתה מאפשר להם את זה. מי אחראי לזה? חבר הכנסת פלסנר.

חבר הכנסת, אין ויכוח. קריאת ביניים, אין ויכוח.

להסכים,

ושום מנהיג אחראי לא היה מסכים לכך.

ארצות-הברית עומדת איתנה לצדנו בהתנגדות למהלך החד-צדדי של הפלסטינים באו"ם, ואנו מעריכים זאת מאוד. אני יודע שהיו כאלה שפקפקו ביחסי ישראל

מה עם פולארד? אבל הברית בינינו היא עמוקה ומוצקה.

ארצות-הברית וישראל חובק תחומים רבים וחשובים.

הברית הזאת מבוססת על תמיכה עמוקה של העם האמריקני בישראל, על ערכים משותפים, על מטרות משותפות, ותמיכה זו

ההסכמים הללו מהווים עוגן ליציבות באזור, ושימורם הוא אינטרס ישראלי מובהק. בשנה שעברה אנחנו חיזקנו את שיתוף הפעולה עם שורה של מדינות באזור, מיוון ועד קפריסין, אדוני הנשיא, אני יודע שאתה הולך לשם,

בולגריה. ואשר לטורקיה, ראינו שגם כשיש חילוקי דעות בינינו, עכשיו הוא משתמש בקרוונים. אנו מסייעים זה לזה בעתות של צרה עקב אסונות טבע. כך נהגה טורקיה בזמן השרפה בכרמל, וכך נהגנו אנו אחרי רעידת האדמה שפקדה אותה בשבוע שעבר. אני מקווה שנמצא בהמשך את הדרך לשפר את היחסים בין שתי המדינות.

עוצמה ואחריות הן הכוח המניע והמצפן של פעולתנו בתחום הביטחוני והמדיני, ואותם כלים דרושים גם להתמודדות מוצלחת עם האתגרים הגדולים שלפנינו גם בתחום הכלכלי והחברתי. בגלל זה אתה לא עושה כלום. דווקא היום בוועדת כספים, עם כל הרעיונות,

אי-אפשר להעיר לכל אחד כל רגע.

בשנים האחרונות עברה כלכלת העולם טלטלה אדירה, שעדיין לא הסתיימה. המים סוערים גם שם. מדינות מערביות מרכזיות שלא נהגו באחריות, לא שמו לב לסכנה, עסקו בלהג, בכל אופן לא עשו את הדברים הדרושים, המדינות האלה מוצאות את עצמן על סף פשיטת רגל, זה לא רק שדירוג האשראי שלהן ירד, המונים המונים מובטלים שם. עד עתה פסחה הסופה הכלכלית על ישראל, ואין ספק שהדרך האחראית שבה פעלה ישראל בעשור האחרון סייעה לכך רבות.

יש כלל בסיסי אחד שכל אחד מכיר במשק-הבית שלו: לאורך זמן, מי שמוציא יותר כסף ממה שהוא מכניס מגיע לפשיטת רגל. האוברדרפט מתפתח, ואתה קורס.

כלל זה שנכון למשפחה נכון גם למדינה. לרמת מחיה ממוצעת. יש מדינות ששכחו כלל זה, תקציב חברתי. ועכשיו הן משלמות על כך ביוקר. ומי יושב באוהלים? ישראל פעלה אחרת. היא פעלה באחריות. מי יושב באוהלים?

כך אני פעלתי כשר האוצר, כך פעלו שרי האוצר שבאו אחרי, וכך אנחנו פועלים היום. אבל אי-אפשר לייצר צמיחה, צמיחה שהיא חיונית לייצור מקומות עבודה, צמיחה שהיא חיונית למשאבים,

לבריאות, אי-אפשר לייצר צמיחה רק על-ידי שמירה אחראית על התקציב. אז תפתח אותו.

לא קרטלים, לא מונופולים, תחרות הוגנת ומבוקרת לטובת הצרכן. התחרות איננה אויב של הצרכן, נהפוך הוא, היא הידיד הגדול ביותר שלו, היא מוזילה את המחירים, היא משפרת את השירותים, היא מצמצמת פערים והיא מעלה את רמת החיים. היעדר התחרות בישראל הוא אחד הגורמים הקשים ביותר לעליית יוקר המחיה. לכן לפני שנה, אדוני היושב-ראש, לפני שנה, לא עכשיו, לא לפני חודשיים או שלושה, הקמנו את ועדת הריכוזיות,

אנחנו מקדמים בהמלצות ועדת-טרכטנברג את הפרק שמדבר על הגדלת התחרות במשק, ולא בכדי אתמול בישיבת הממשלה בצפת העברנו את המלצות הוועדה שעוסקות במיסוי, ביטלנו את העליות המתוכננות במס על הדלק, דבר שמסייע לכל אזרח בישראל,

הורדנו מסי קנייה ומכסים על מוצרי צריכה, נתנו נקודות זיכוי נוספות לאבות לילדים עד גיל שלוש, דבר שעוזר מאוד לזוגות צעירים. אבל אלה רק צעדים ראשונים. למה רק שלוש? אני שמח שחברי הכנסת כולם רוצים לעזור. תהיה לכם הזדמנות, כי בכוונתנו להביא שורה של החלטות בכנסת, במושב הזה, כדי להקל על האזרח באחריות. חינוך הילדים בגיל הרך יעלה פחות, המסים יעיקו פחות והדיור יהיה זמין יותר. אני מודע למצוקות האמיתיות שדיברת עליהן, אדוני היושב-ראש. אני מחויב לפתור אותן, לרבות באמצעות החלטות שנעביר בכנסת במושב הנוכחי, אני מקווה שגם בעזרת האופוזיציה. גם הדיור הציבורי. תודה. שמעו כולם.

חברת הכנסת, אני הבטחתי לך תשובה. אנחנו מחויבים לפעול במלוא הרגישות החברתית כדי לשנות את סדר העדיפויות.

חברי הכנסת, אינני מקבל את הטענה שהשיטה של השוק החופשי פשטה את הרגל, שצריך לחזור לכלכלה ריכוזית שנשלטת על-ידי פקידים, כלכלה שבה הממשלה צריכה להיות מעורבת ושולטת בכל דבר, כלכלה שבה האזרח צריך להתרוצץ במסדרונות משרדי הממשלה ולהתחנן בפני הביורוקרטיה. היינו שם, ולא נחזור לשם. כי ככה לא בונים כלכלה, ככה הורסים כלכלה. זה יותר טוב? כלכלה חזקה ואזרחים חלשים זה חברת, האם אתה רוצה לסיים את קריאות הביניים או שאתה מחכה שאני אומר?

אתה רוצה להמשיך עם זה? אז אני אבקש ממך לצאת החוצה.

אז צא. אם אתה לא יכול להאזין, אתה לא יכול להפריע לכל מליאת הכנסת כי אתה לא יכול להחזיק את קריאות הביניים.

לכן קשה לי מאוד, אבל אם אתה לא יכול, חבר הכנסת גילאון, אתה יכול להתאפק?

חבר הכנסת גילאון דואג לצרכים החברתיים, והוא באמת דואג להם. אבל אי-אפשר לדאוג להם אם לא מייצרים את המשאבים, ואת המשאבים לא מייצרת הממשלה, מייצרת הכלכלה הפתוחה והחופשית. לכן צריך לאזן בין צורכי צמיחת הכלכלה והצרכים החברתיים, וזה בדיוק מה שאנחנו, לפני שאתה פותח עושים ועומדים לעשות,

כדי להשקיע בבריאות, בתשתיות, בחינוך,

חברת הכנסת יחימוביץ, את לא נואמת. קריאת ביניים היא לא נאום. וגם להשקיע בפריפריה. אתמול חנכנו בצפת בית-ספר חדש לרפואה, חברת הכנסת יחימוביץ, איאלץ לקרוא לך לסדר.

אני לא אמרתי "פעם שנייה", אמרתי: "איאלץ לקרוא לך".

תודה רבה. אתם לא רואים שזה דבר שהוא כאש מתפתחת, ברגע שאני מגיב בצורה מתונה לגבי אחד, מייד, יש אנשים שמדברים כל הזמן. אין מלה שאומר מישהו, והם לא מגיבים. אבל אי-אפשר. תודה רבה. מרגע זה אנחנו נמשיך. אבל איך אפשר חברת הכנסת יחימוביץ, זה לא שעת שאלות לראש הממשלה. ראש הממשלה אומר את ה"אני מאמין" שלו. אחר כך תרצי, תצביעי נגדו. חברת הכנסת יחימוביץ, את לא מבינה מה אני מדבר אתך? אתמול חנכנו בצפת, יחד אתך, אדוני נשיא המדינה, בית-ספר חדש לרפואה. זוהי בשורה גדולה מאוד לגליל, ובקרוב, אחר עשור של הבטחות, אנחנו נתחיל להוריד את בסיסי צה"ל לדרום, וזוהי בשורה גדולה מאוד לנגב. אנחנו ממשלה שעושה, לא מבטיחה, ממשלה שמקיימת, ולא רק מדברת. אנחנו בונים כבישים מהירים, מחלפים, גשרים, רכבות, וסוף-סוף מוציאים את המדינה מהפקק של חדרה גדרה. איפה מערכת הבריאות? איפה היא תשעה חודשים, אתם לא, אתם משהו. אתמול סיפרתי בצפת שלפני 91 שנים הגיעו לשם סבי ואבי. הם באו מיפו או מנווה-צדק, זה מה שהיה אז בתל-אביב. הם נסעו ברכבת העמק, הם הגיעו לצמח. שם עלו על סירה ושטו לטבריה. ים סוער. משם עלו בדרך. שאלתי את אבי לפני שהלכתי לצפת,

דרך רעה וקשה. כך הוא הגדיר אותה, "דרך". לעלות לראש-פינה, והחליפו סוסים עם דיליז'נסים. והטיול הזה לקח,

לקח שלושה ימים לפני 91 שנה. לפני כמה שנים זה לקח שלוש שעות. שאלתי את ראש עיריית חצור-הגלילית, סויסה, כמה זמן לוקח לו עכשיו, הוא אמר, שעה ו-40. אמרתי לו, זה עומד לרדת, לא רק בגלל המחלף של צומת המוביל שפתח את הגליל, עוד מעט המחלף בצומת גולני והמחלף בצומת עמיעד. בחזון שלנו,

יהיה כביש רב-מסלולי ללא רמזורים ממטולה עד אילת. זה לא דבר נשגב. אבל לא עשו את זה, אנחנו עושים את זה. למה אתה מתעלם, חברת הכנסת תירוש. חברת הכנסת תירוש, פשוט לא יכול להיות. חברת הכנסת תירוש, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. למה הוא לא מדבר על המחאה? חברת הכנסת תירוש, אני קורא לך לסדר פעם שנייה.

המחאה הוא לא מדבר. איך אפשר?

אתה תשמור עליה? אם היא תקרא עוד פעם היא תצא בעצמה.

בסדר. חברת הכנסת תירוש, כי את עם חולצת מחאה. נא לצאת מהאולם. נא לצאת מהאולם ולא לחזור כשתירגעי, אלא כאשר תחליפי את, אתם מפירים את כל כללי הכנסת לדורותיה. את כל כללי הכנסת לדורותיה. אבל עד, את הפכת להיות חברת כנסת, מה לנו להלין?

נא להוציא אותה מייד. (חברת הכנסת רונית תירוש יוצאת מאולם המליאה.) אדוני השר, אל תפריע לי. זה לא קל עם 100 חברי כנסת, ועוד מעט תעלה ראש האופוזיציה, ואני אצטרך להפנות את הכיסא שלי לשם.

כל המדינה במחאה. חברת הכנסת אבסדזה, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אם את לא מבינה, בכנסת ישראל בתוך המערכת שבה מקבלים הכרעות לא עושים הפגנות. למה חבר הכנסת איתן כבל, אל תשאל אותי שאלות. אין שאלות. תפסיקו להפתיע ברשימת הפינוקים. תודה רבה, חבר הכנסת כבל. היעד שלנו הוא לחזק את הפריפריה, או לקרבה למרכז. אבל בסופו של דבר כשזמן הנסיעה לרוב חלקי הארץ יהיה כל כך קצר אנחנו נוכל לבטל כליל את המושג "פריפריה". אני רוצה להגיד לכם, המדינה שלנו היא גדולה, ברוח, בעשייה. העם שלנו מוכשר. אבל המדינה פיזית היא קטנטנה, ואין שום סיבה שבמדינה כל כך קטנה יהיו חלקים מנותקים, מופרדים, מרוחקים. לכן נוסף על הכבישים והרכבות והמחלפים והגשרים, וכל העם רואה, אם רוצים להודות בכך או לא, את העשייה הכבירה שאנחנו עושים בהשקעה עצומה. אנחנו מפתחים במרץ את שני האזורים הגדולים במדינה, הגליל והנגב. ככה נוציא אנשים מגוש-דן, וכך נשפר את חייהם ונשדרג את רמת חייהם של כל תושבי הגליל והנגב, יהודים ולא-יהודים כאחד. זהו צעד חברתי חשוב מאין כמוהו. אבל המהפכה החברתית הגדולה ביותר שאנחנו מחוללים היא המהפכה בחינוך. אחרי שנים רבות של צלילה, ומדדנו את זה, זה נמדד, במבחני הקריאה של צה"ל, במבחני המיצ"ב, במבחנים בין-לאומיים, הפעם הראשונה, כתוצאה מהרפורמות שהונהגו, יושמו, ועכשיו מצטרפים אליהן דברים חדשים, אנחנו רואים כבר שינוי במגמה. אנחנו רואים שיפור בתוצאות המבחנים של ילדי ישראל, ואחרי עשור אבוד יזמנו את הצלת ההשכלה הגבוהה. לפני שנתיים כלת פרס נובל, פרופסור עדה יונת, הזהירה שבלי השקעה בחינוך ובהשכלה הגבוהה היא חוששת שלא יהיו פה עוד זוכי פרס נובל, הצהרות כאלה, ואנחנו לקחנו, אני לקחתי, את דבריה ברצינות, ופרופסור טרכטנברג, שאנחנו מכירים עכשיו, נרתם לסייע לחולל מהפכה בהשכלה הגבוהה. השקענו כאן, התחלנו להשקיע, יותר מ-7 מיליארד שקל, בתוכנית רב-שנתית, ולכן שמחתי לשמוע מחתן פרס נובל הטרי, פרופסור דני שכטמן, שהוא מזהה שינוי כיוון שמנהיגה הממשלה שלנו, והוא צודק, כי בתווך, בין הזכייה של כלת פרס נובל והזכייה של חתן פרס נובל, השקנו את אותה תוכנית להצלת ההשכלה הגבוהה. ולכן אני רוצה להבטיח לכם, אנחנו נמשיך להשקיע, ויהיו עוד פרסי נובל לישראל. מה עם מערכת הבריאות של מדינת ישראל? שישה חודשים לא, חברי הכנסת, אני דיברתי היום, אני חייב להגיד, לא בהצלחה יתירה תמיד, מולכם, על עוצמה ועל אחריות, ואני רוצה לדבר גם על משהו שמחבר את שתיהן: האחדות. לפני שבועיים החזרנו הביתה את חיילנו השבוי גלעד שליט, אחרי יותר מחמש שנים שהיה בשבי ה"חמאס". כמו כל העם, גם אני מאוד התרגשתי כשראיתי את גלעד יורד מהמסוק. במשך כמה ימים עמדה המדינה כולה מאוחדת, מלוכדת, נרגשת, סביב חייל אחד בודד שהחזרנו הביתה. בשבוע שעבר שחררנו, בתיאום עם מצרים, ובעזרת ממשלת ארצות-הברית, את אילן גרפל. וישראל חסון מקדימה.

תוספת חשובה. תודה, ישראל. גלעד, זה היה בלי ציפי, חברת הכנסת, רבותי, רבותי, העירה ראש האופוזיציה הערה, וראש הממשלה קיבל אותה, מה צריך, חברת הכנסת רגב. בשבוע שעבר שחררנו את אילן גרפל, שעלה לבדו מארצות-הברית, התגייס לצנחנים ונפצע במלחמת לבנון השנייה. אנחנו נמשיך לפעול לשחרורו של עודה תראבין, שכלוא 11 שנים בכלא המצרי. ואני מבקש, חברת הכנסת סולודקין, לומר לך ולכל עם ישראל: אינני שוכח אף לרגע את יונתן פולארד, שיושב בכלא בארצות-הברית כמעט 26 שנים. אנחנו נמשיך לפעול ככל שביכולתנו להביאו לישראל, ולא נפסיק לברר מה עלה בגורל חיילינו הנעדרים. ידידי חברי הכנסת, האחדות שמביאה אותנו לפעול למען חייל בודד אחד מוכיחה את יכולתו של עמנו להתלכד ברגעי מבחן. היא ביטוי לעוצמה שלנו, לאחריות שלנו, לערבות ההדדית בינינו. אני מאמין בכוחה של אחדות זו גם ברגעי מבחן בכנסת. אני מאמין שעל אף חילוקי הדעות בינינו נדע, ברגעי מבחן אלה, להתעלות ולפעול יחד למען המטרות החשובות והמשותפות לכולנו. אלה הדברים שלאורם נלך,

אחריות ואחדות. יש לנו מדינה אחת, יחד נשמור עליה.

תודה רבה לראש הממשלה. מה עם מצוקת הדיור? מה עם המתמחים? מה עם, חבר הכנסת דב חנין, מייד לאחר, חברים, ראש הממשלה מוזמן, הוא חייב לדבר, הוא לא חייב לתת, מה עם משבר, מה עם העוני? את כל השאלות האלה שלך תשאל לאחר מכן במסיבת עיתונאים שתתקיים. רבותי, אני מתכבד להזמין את ראש האופוזיציה, חברת הכנסת ציפי לבני. גברתי.

חבר הכנסת חנין, יש משבר, חבר הכנסת חנין, חבר הכנסת חנין, אתה רוצה שאני, תודה רבה. ברגע זה ראש האופוזיציה מדברת, ואין הפרעות.

מכובדי, כבוד נשיא מדינת ישראל מר שמעון פרס, נשיאי ישראל בעבר, שופטי ישראל, מבקר המדינה, יושב-ראש הכנסת, המכובדים שביציע, ובהם גם ראשי המחאה החברתית בישראל, זהו מושב חגיגי, אבל מטבע הדברים לא אוכל להסתפק רק בחגיגיות. מכובדי, יושב-ראש הכנסת, שרי הממשלה, חברי הכנסת, בפתח מושב החורף הזה, מושב הכנסת הרביעי לממשלת נתניהו השנייה, ישראל נמצאת בבידוד עמוק, רגע לפני שהאביב הערבי מוריד עלינו גשמי זעף. את נמצאת, חבר הכנסת אקוניס. חברת הכנסת רגב.

חבר הכנסת אקוניס, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. ישראל נמצאת רגע לפני שהפרטנר היחיד להסדר ייעלם. ישראל נמצאת אחרי שה"חמאס" התחזק ומקבל לגיטימיות מהעולם, ורגע לפני שהוא משתלט על יהודה ושומרון. ישראל נמצאת קצת לפני שרעיון שתי המדינות נזנח לטובת קמפיין למדינה אחת שאיננה ולא תהיה מדינה יהודית. ישראל נמצאת אחרי שציבור שלם, שמייצג את מעמד הביניים התורם, הציוני, קם ומחה, רגע לפני שהוא שובר את הכלים ולפני שהצעירים, חס וחלילה, עוזבים. ישראל נמצאת רגע לפני שנהפוך למדינה אחת של שבטים שונים, שבה כל שבט קובע לעצמו את מקורות הסמכות, או החוק או ההלכה, וההתנגשות הזאת נמצאת מתחת לפני השטח, והיא תצוץ ברגעים הקשים ביותר. נכון שלעתים הדברים נראים מעל פני השטח בסדר. כשאין טרור הרשות הפלסטינית נראית לחלק מהאזרחים כמו מרחק אלפי שנות אור. וכשנדמית יציבות ממשלתית, הרי חלק מהציבור נראה לממשלה, במיוחד הזאת, מרחק אלפי שנות אור. אבל מגיע לנו יותר, מגיע לנו יותר בכל תחום מדיני-ביטחוני, וגם כלכלי-חברתי. מגיע לנו להתגאות בישראל, ובצדק. לא מגיע לנו לראות את מדינת ישראל מבודדת שלא לצורך, וישראל מבודדת היום. את מבודדת. חבר הכנסת אקוניס, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אני מציע לך להירגע בחוץ. הוא רוצה שיוציאו אותו. אין בעיה. אני מאמינה שצריך להגיע להסדר המבוסס על עקרון שתי מדינות הלאום, כי זאת הדרך היחידה, היחידה שאין בלתה, לשמור על הערכים של מדינת ישראל כבית לאומי לעם היהודי ועל היותה מדינה דמוקרטית. אבל עכשיו, כשגם הליכוד אומר שתי מדינות לאום ומוכן לחלוקת הארץ, אני שומעת שאי-אפשר להתקדם, והפעם בגלל הביטחון, אז בוא נדבר על ביטחון, אדוני ראש הממשלה,

יאללה.

תודה, תודה. חברת הכנסת מירי רגב. כי מגיע לנו יותר גם בביטחון. הרי כולנו מודעים לזה שהאביב הערבי יכול להיות תחילתו של חורף אסלאמי קיצוני וקר. אסור לנו לעצום עיניים, אדוני ראש הממשלה, אבל מה אתה עושה בעניין הזה חוץ מלהזהיר את הציבור? מה את עשית, אל תתמצת מה צפוי לנו באזור. אתה לא יכול להיות רק בעמדת משקיף. יש לנו כבר שר ביטחון כזה. תתחיל לעשות משהו. ומה שמדינת ישראל עושה ותעשה, למסר שאנחנו מעבירים לעולם יש משמעות. וההבדל, מבחינת עתידה של מדינת ישראל, הוא ההבדל בין אסון לבין תקווה, לא פחות. חברי הכנסת, מאז ומעולם מדינת ישראל כרתה והנהיגה את ברית המתונים באזור. המדינות האחרות בברית התחלפו מדי כמה שנים על-פי תהפוכות פוליטיות, אבל הבסיס תמיד נשאר יציב כעוגן מול הקיצונים, השלום עם מצרים ועם ירדן, הברית שלנו עם טורקיה, מרוקו, מדינות המפרץ, ועם כל מדינה או גוף באזור שנמנע מטרור ותומך בדרך המדינית, כמו הרשות הפלסטינית, הרשות הפלסטינית, לא ה"חמאס". אבל נכון שרוח רעה נושבת היום באזור. אבל רוח רעה לא פחות, לצערי, נושבת גם בירושלים, כלפי אותם שותפים. אלה השותפים הטבעיים של ישראל, אדוני ראש הממשלה. אולי לא השותפים הטבעיים שלך, אבל אלה השותפים הטבעיים של מדינת ישראל. ואני מודה שהושבת השגריר הטורקי על כיסא נמוך לי לא הסבה גאווה לאומית. אני לא מבינה מה המטרה בהעלבה ובדחיקה של אבו מאזן.

מישהו מרגיש מזה יותר חזק, מזה שהוא דוחק את אבו מאזן החוצה? המטרה היא לגרום לזה שלא יהיה פרטנר כדי שתוכלו אחר כך להגיד: אין פרטנר בצד השני? אומרים בממשלה הזאת שיש לבטל את הרשות הפלסטינית כי הם נלחמים בנו באו"ם. אני מתנגדת לפנייה של אבו מאזן לאו"ם, ויש להילחם בה בכל האמצעים הדיפלומטיים, ונכון עשה ראש הממשלה שיצא לאו"ם ונאם בעצרת הכללית, ורע מאוד לישראל שהם התקבלו היום לאונסק"ו. אבל, אתם מבינים, דברים ממשיכים לקרות לנו, כשישראל לא יוזמת ככה זה ימשיך, והאם באמת מישהו מתנחם בזה שארצות-הברית כן תעביר או לא תעביר תקציבים לאונסק"ו אחר כך? וכשישבתי כאן והקשבתי לנאום ראש הממשלה כבר ראיתי על הצג הזה, שמעדכן את החדשות, שעכשיו גם, משרד החוץ שוקל להפסיק את שיתוף הפעולה עם אונסק"ו. אנחנו מבודדים את עצמנו עד כלות. וכל זה קורה לנו, וכשאתה מדבר על אחריות תשאל את עצמך, אתה לא מוכרח לעשות את זה בפומבי, בשקט תשאל את עצמך, אם יש לך ככה,

אחריות למה שקורה למדינת ישראל. אנחנו צריכים לזכור שהמשא-ומתן עדיף על המאבק הדיפלומטי, והמאבקים הדיפלומטיים שגורלם, לצערי, נגזר מראש, עדיפים גם הם על פני מאבק אלים של טרור ומלחמה. אבל בינתיים מי שמתחזק ומי שמקבל את המסר שהטרור כדאי זה ה"חמאס". מאז הקמת הממשלה הזאת ה"חמאס" חזק יותר, וזאת האמת שאתה צריך להתמודד. ה"חמאס" לגיטימי יותר, הסגר נפתח, מנהלים אתו שוב, אולי עם "הג'יהאד" משא-ומתן על הפסקת אש, בישראל כבר התחילו לקרוא לארכי-טרוריסט ג'עברי "רמטכ"ל ה'חמאס'", כאילו מדובר באיזה צבא מסודר. והאמת הכואבת, באמת כואבת, היא שבעיני הציבור הפלסטיני ובעולם הערבי ישראל מתכופפת בפני מי שמפעיל נגדה טרור, ומדברת נגד אלה שרוצים להגיע אתה להסדר. ואז התוצאה תהיה שה"חמאס" ישתלט בעתיד על שטחי יהודה ושומרון, ואז לעולם לא יהיה פרטנר, כי עם ה"חמאס" אין סיכוי להגיע להסדר, ולא רק שתוכרז מדינה פלסטינית באו"ם, אלא שבגלל שיתוק וחולשה,

חברת הכנסת רגב.

חברת הכנסת רגב, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. צה"ל הוא צבא חזק, אבל כושר הפעולה שלו נפגע, וידיו קשורות מאחורי הגב, בגלל התנהלות לקויה ולא אחראית של ראש הממשלה. ראש הממשלה שפעם תעמולת הבחירות שלו היתה "חזק על ה'חמאס'" חזק על ה"חמאס"?

נתניהו?

צה"ל חזק על ה"חמאס". אני רק מדמיינת מה תהיה תעמולת הבחירות שלהם, שם, ברשות הפלסטינית, כשככה אנחנו מתנהגים, מה יעשו אומות העולם מול "חמאס", "חיזבאללה" ואירן, כי הממשלה הזאת עובדת הפוך: במקום להכות את הקיצונים, לבודד אותם, לפעול נגדם ולגייס את העולם נגדם, אנחנו מחזקים, הממשלה הזאת מחזקת את הקיצונים ומחלישה את המתונים. אתה נושא ונותן קשוח? אתה לא נושא ונותן. אין משא-ומתן, וזה לא בגלל קשיחות או בגלל שמירה על עקרונות הביטחון של מדינת ישראל, כי כל יום שעובר ישראל נחלשת, עקרונות הביטחון שלה נשחקים לדק.

חבר הכנסת אופיר אקוניס, נא לצאת החוצה ולהירגע. אני רגוע, נא לבקש מחבר הכנסת אקוניס לצאת. חבר הכנסת אקוניס, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. הוא יוצא.

הוא יוצא. תודה.

אתה לא יכול לקרוא קריאת ביניים אחרי שאתה כבר לא באולם.

לא לא, אתה לא באולם. אתה רק לא יודע שאתה לא באולם. (חבר הכנסת אופיר אקוניס יוצא מאולם המליאה.) רבותי.

אנחנו נמצאים אחרי העסקה שהחזירה את החייל שנחטף בתקופת הממשלה הקודמת, גלעד שליט, ובצד השמחה, ההתרגשות, הדמעות והאחדות סביב הערבות ההדדית, והשמחה שהיתה משותפת לכולנו, הרי ברור שה"חמאס" גם יתחזק. לא רק בגלל זה.

תיקון אחד שאתה יכול לעשות, אדוני ראש הממשלה, יש עוד אסירים לשחרר, אל תיתן אותם ל"חמאס". תתאם את הרשימה הזאת עם המצרים שיתאמו את זה עם הרשות הפלסטינית, עם אבו מאזן. כפרס על זה, הפרס, חבר הכנסת יריב לוין, אני מנסה לשמור על סדר הבית לפי הנחיותיך.

אם אני צריכה להעדיף את מי שפועל באמצעים דיפלומטיים שאנחנו לא אוהבים לבין מי שיורה עלינו ופועל בטרור, אני מעדיפה את האחד. אבל הדבר הגדול, האמיתי, הנכון, שמוכרחים אחת ולתמיד להבין שזה לא רק איזה גחמה של השמאל, וזה לא רק איזה עניין של חולשה, הדבר הנכון, האמיתי והיחיד שיוכל להוציא אותנו מהמצב שבו אנחנו נמצאים, הדבר היחידי שיכול לספק גם ביטחון למדינת ישראל, הדבר היחידי שיכול להוציא את ישראל מהבידוד שהכנסת אותה אליו, מה שיוריד את ישראל ואת הסכסוך מסדר-היום של הקיצונים שרצים גם ברחובות בקהיר ובכל מקום אחר בעולם, ממשלת ישראל צריכה לחדש את ברית המתונים, לפתוח במשא-ומתן עם אבו מאזן והרשות הפלסטינית. זהו אינטרס ישראלי עליון, שמטרתו לבלום את ה"חמאס" ואת ארגוני הטרור בדרך מדינית, ואת זה נשיג מייד עם פתיחתו של משא-ומתן בטווח הקצר, ואני מקווה שגם נוכל להגיע להסדר, שר האוצר. שמסיים את הסכסוך ושומר על מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי. ובכל פעולה כזאת תמצא אותנו, בקדימה, תומכים, עוזרים, מאפשרים כל מה שניתן, לו רק תרצה, לממש את אותו פסוק של בקש שלום ורודפהו בצורה האמיתית והכנה ביותר, כי אם כך תרצה לעשות, אני יכולה להבטיח לך שגם יפתחו אתך משא-ומתן, כי אין לך מושג כמה, כראש אופוזיציה, לא נעים גם לי לשמוע שלא מאמינים לראש ממשלת ישראל, ומדינה עם גאווה לאומית לא מפחדת לרצות בשלום ויכולה לרדוף אחריו גם מתוך תחושה של עוצמה. אבל יכול להיות שקריאתי נופלת על אוזניים ערלות, פריימריס. אז אל תקשיב לי, אדוני ראש הממשלה, תקשיב לראשי מערכת הביטחון של מדינת ישראל, ותקשיב להם בכל תחום. תקשיב, אדוני ראש הממשלה, למה שראשי מערכת הביטחון, את היית בעד עסקת שליט,

אני קורא לסדר רק חברי

חבר הכנסת ארדן, אתה רוצה שאקרא אותך לסדר? השר ארדן, תלוי איזה, לא כולם. הקשבנו להם. תקשיב, לא הקשבת לכולם. אתה רוצה לענות לה? חברת הכנסת רגב, סיימת את מכסת קריאות הביניים.

אדוני ראש הממשלה, למה שראשי מערכת הביטחון אומרים, ותקשיב להם בכל התחומים, תקשיב להם בנושא הפלסטיני, תפתח משא-ומתן למען ביטחון ישראל, תקשיב להם בנושא הטורקי ותיישר את ההדורים עם טורקיה, וגם אתה יודע שמלים כאן לא מספיקות, וקיימת הנוסחה שיכולה להחזיר את היחסים לקדמותם, ותקשיב לראשי מערכת הביטחון, אדוני ראש הממשלה, גם בנושא האירני. אני מאמינה בכל לבי שאסטרטגיה משולבת של תהליך אמת להסדר עם הפרגמטיים ומכות צבאיות בטרור היא הנכונה, היא קריטית לעתידנו. תהליך כזה ישפיע גם על הכלכלה ועל איכות החיים כאן. ולא, אדוני היושב-ראש, אל תשתמש במחאה כדי להגיד שהדיון הזה הוא דיון של פעם, ש"הקו הירוק" הוא כבר פאסה. אי-אפשר לדבר על צדק חברתי כשהוא נעצר ונעלם באיזה קו שקיים הרבה מאוד עשרות שנים ומאחוריו אין צדק, והקו הזה לא מוסכם על החברה בישראל, והדיון הזה הוא חלק מאותו דיון שכולנו צריכים לקיים. חברי הכנסת, נכון שהקדשתי לנושא המדיני את כל מאמצי, בשבילו נכנסתי לפוליטיקה, אבל גם אני, כמו רבים אחרים, התעוררתי לקול המחאה החברתית, לקולם של הצעירים שיצאו לרחובות, התעוררת אחרי, ולצעקת מעמד הביניים הנשחק. חברת הכנסת מירי רגב, אולי תלכי לשתות קפה,

עלייך כבר שפכו כוס מים. נא להירגע כמה דקות ולחזור. היא יוצאת, היא יוצאת. נפתחנו כולנו לקושי היומיומי של צעירים טובים ומוכשרים, צעירים כמו הילדים שלי, כמו הילדים שלנו, והחברים שלהם, ומאות אלפי צעירים כמותם, ואני רוצה לומר לכם היום: תודה, תודה שהכרחתם את כולנו לשים על השולחן את השקפת עולמנו הברורה גם בנושאים האלה, ולא להסתפק עוד רק בדיון המדיני-ביטחוני. השקפת עולמנו קיימת, אנחנו לא צריכים להמציא אותה מחדש, אבל הגיעה העת לקבל הכרעות גם בתחומים האלה, ומגיע לנו יותר גם בתחום הכלכלי-חברתי. הרי בישראל ובכל העולם יצאו צעירים ואנשי המעמד הבינוני ודרשו שינוי של השיטה הכלכלית, החלפת דיסקט. "הקפיטליזם החזירי" פשט את הרגל, הריכוזיות פוגעת בתחרות, והמעמד הבינוני לא מקבל מהמדינה את הדברים הבסיסיים ביותר: חינוך, חינוך ציבורי, ממלכתי, כמו שצריך, לילדים שלנו, יכולת לרכוש דירה ולחיות כאן בכבוד. ולכן אנחנו חייבים לשנות את השיטה הכלכלית, אבל אסור לנו, בזמן שאנחנו עושים את השינוי, לשפוך את התינוק עם המים המלוכלכים. ולא, אדוני היושב-ראש, גם בנושאים האלה, לא כולם אותו דבר. שתי התורות שכבר התנסינו בהן גרועות. הסוציאליזם, שהרס את היוזמה החופשית, והתנסינו בו, אין כוונה לחזור לשם, לנו לא לפחות, והיד הנעלמת, היד הנעלמה של נתניהו, שהפקירה את הציבור וגרמה לו לפשוט יד, צריכה עכשיו להיעלם. יותר מכל ממשלה אחרת לפניה, ממשלת נתניהו, בהתאם להשקפת עולמו של ראש הממשלה, התנערה מאחריותה כלפי האזרחים. המגזר הציבורי "השמן", שנתניהו בז לו כל כך ותיאר אותו כמי שרוכב על "הרזה", שזה המגזר הפרטי, נשאר שמן, אבל כל השירותים החברתיים והציבוריים נעלמו. אני צמחתי במגזר הפרטי, וחשבתי תמיד שבכשרון, יוזמה ועבודה קשה יכול אדם להגיע רחוק.

אני מאמינה גם בשוויון הזדמנויות, אז היית לא רעה ב השר וחבר הכנסת גדעון סער, אמרתי לה שהיא היתה מנהלת רשות החברות בממשלה הראשונה של נתניהו, חבר הכנסת סער, והיא הפריטה לא רע. חבר הכנסת סער, אני מזכיר לך שאתה גם שר החינוך, אתה לא יכול לקרוא קריאות ביניים, אתה יושב גם בישיבת הממשלה, פעם ראשונה אני

אולי אתה מתגעגע להיות חבר כנסת,

אני מאמינה גם בשוויון הזדמנויות ובמחויבות של המדינה כלפי אזרחיה, לאפשר לכל אחד מהם חיים של כבוד. לא מדובר בצדקה, אלא בצדק. אני ליברלית, נכון, אני מאמינה בשוק חופשי, וגם אם מפריטים, לא מפריטים מונופולים ממשלתיים ולא מסירים את האחריות מעל כתפי הממשלה. ליברליזם הוא לא חד-ממדי, תחרות לא אמורה להיות אכזרית, ושוק חופשי הוא לא ג'ונגל פרוע. המשבר הכלכלי העולמי לימד אותנו שלא די בכלכלה משגשגת ובטכנולוגיה מפותחת, אפילו לא בצמיחה מרשימה. כשאי-שוויון פוגע ביותר מדי בני-אדם, פוגע בהם אנושות, החברה בסכנה. ללא מעורבות אחראית של המדינה עלולים ההישגים היפים ביותר, ולנו יש רבים כאלה, לרדת לטמיון. יש תחומים שאי-אפשר להשאיר לשוק, ולא לתחרות. יש תחומים שהמדינה חייבת להתערב בהם, לפקח, להפגין אחריות. גם אם ידיים פרטיות מבצעות את העבודה, את סלילת הכביש, את בדיקת המעבדה, את הטיפול בקשיש, הממשלה חייבת לפקח ולהכתיב את המדיניות. ומדיניות, אדוני ראש הממשלה, זה לא אותה התנהלות מול ראשי ערים, של מי משלנו ומי שלא, מי שיקבל ומי שלא, אותה פוליטרוקיות של פעם, שהציבור מאס בה. היא לא קוראת עיתונים. חבר הכנסת דנון. חבר הכנסת דנון, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

חבר הכנסת דנון. מדובר במעצר,

בחודשים האחרונים מדברים אצלנו הרבה על סולידריות. כליברלית, שמאמינה אמונה עזה בחירות האדם, אני מאמינה שסולידריות לא יכולה להיות מוכתבת, לא מלמעלה ולא מלמטה. סולידריות לא צומחת במקום שבו השלטון מפקיר את אזרחיו.

היא מתפרקת שם, מתפוררת ונפרטת לחשדנות ולשנאה. סולידריות משגשגת רק במקום שבו האזרחים בטוחים שיש חוזה בלתי כתוב, אך ברור כשמש בצהריים, של מחויבות כלפיהם, מצד המנהיג שהם בחרו בו ומצד המדינה. ועל הבית הזה להקשיב לקולות שעלו מהחוץ, ברחובות, מן המעמד הבינוני, מהצעירים, השיטה הפוליטית גרמה לייצוג עודף של סקטורים וחלקים בחברה הישראלית, והממשלה הזאת מצטיינת בתשלומים לסקטורים, ונראה שהמעמד הבינוני, שהוא הקבוצה הכי גדולה באוכלוסייה, נשכח, הוזנח, במיוחד על-ידי הממשלה הזאת. אנחנו בקדימה רואים את עצמנו אחראים לכולם, אבל מייצגים, בהגדרה, את המעמד הבינוני. וכדי להחזיר את האמון של הישראלים למערכת הפוליטית צריך לבטל את הסיבות שגרמו לשבר הזה. חברי הכנסת, שינוי אמיתי יתקיים רק אם יוגש תקציב חברתי חדש עם סדרי עדיפויות חדשים. הניסיון להימנע מתקציב כזה, לשים עוד טלאי על טלאי בוועדת הכספים ולהימנע מהכנסת הדברים שצריך להכניס אותם לטווח הארוך בבסיס התקציב, מעיד על זה שכוונותיך אינן רציניות, אדוני ראש הממשלה. ומהסיבה הזאת קדימה הניחה על שולחן הכנסת דרישה לתקציב עם סדרי עדיפויות חדשים. אל תפחד, אדוני ראש הממשלה, לנהל את הדיון הזה בכנסת. אל תפחד מזה שהשותפים הקואליציוניים שלך יסחטו אותך. אנחנו בקדימה נחבור לכל יוזמה שתקבע פעם אחת ולתמיד סדרי עדיפות נכונים למדינת ישראל. החולשה שלך במשאים-ומתנים הקואליציוניים לא יכולה לגרום לזה שהכנסת הזאת, אחרי הקיץ האחרון, לא תדון בתקציב חדש שקובע סדרי עדיפויות חדשים ואחרים לגמרי מסדרי העדיפויות הלקויים, שבזכותם, רק בזכותם, אתה יושב עכשיו על הכיסא הזה. במושב הזה קדימה תתחיל את המהפכה. נגיש מחדש חוקים שהגשנו בעבר, אבל נגיש אותם מחדש. בתחום החינוך, שוויון הזדמנויות מתחיל בחינוך, המדינה לא יכולה להעביר את הסמכות והאחריות לידיים פרטיות, ואנחנו מאמינים בחינוך חינם לגיל הרך ולפעוטות, וכך נוכל לעזור גם לישראלים הטובים, העובדים עד כלות ולא מצליחים לחיות, כשכל מעון הוא 3,000 שקל, את מייצגת את הישראלים הרעים. מה זה "ישראלים טובים"? חבר הכנסת אייכלר, נא לשבת כשקוראים קריאות ביניים.

"ישראלים טובים"? חבר הכנסת אייכלר, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. היא מייצגת את הישראלים העובדים. חברת הכנסת זוארץ, את רוצה שאני, העובדים. העובדים את עצמם לדעת. חברת הכנסת זוארץ, את מפריעה לראש האופוזיציה.

הממשלה הבטיחה, אבל המובן מאליו לא נעשה. אנחנו נוביל ונוציא מהמקפיא את חוק הדיור הציבורי שהפשרנו בממשלה הקודמת, כשרוני בר-און היה שר אוצר, ואתם מייד החזרתם למקפיא,

ואנחנו נקדם דיור בר-השגה בכל פרויקט עבור זוגות צעירים, ומיצוי כושר ההשתכרות יילקח על-ידינו בחשבון.

נחייב את הממשלה להוריד את מחירי המים ומוצרי היסוד דרך ביטול המע"מ, ולא צריך לקדש את העיקרון שאי-אפשר לבטל מע"מ רק על מוצרים מסוימים. חברים, זאת ההתחלה, רק ההתחלה. אין בכוונתנו להסתפק בכך. צדק חברתי, בעיני, הוא יותר ממה שהוצג כאן, ואין צדק חברתי אם אין שוויון בנטל. ערבות הדדית משמעה שכולם, כולם תורמים לחברה. אני מאמינה בשיתוף, אני מאמינה שכל אזרח בישראל צריך ויכול לתרום לחברה ולמדינה, ומי שאינו משרת בצבא צריך להקדיש שנה או שנתיים מחייו לשירות אזרחי בקהילתו או בקהילות אחרות. לא מדובר בנשיאה בנטל כתנאי לקבלת זכויות מהמדינה. הרי שוויון הוא חלק מהערכים שלנו. אבל כן מדובר בחלק מביטוי לאותה ערבות הדדית שכולנו כל כך רוצים להתגאות בה, שכולנו כל כך מדברים בה בימים האחרונים. ואז, אדוני נשיא המדינה, אז גם יוכל להיפתח הפתח האמיתי והגדול להשתתפות גדולה יותר של חרדים וערבים בשוק העבודה.

אדוני הנשיא, אני לא יכולה לוותר על הצדק הזה שבו כל אזרח גם תורם לחברה שבה הוא חי. לכן מפלגת קדימה תביא במושב הקרוב ותדחף להעברת החוק שיגדיר גם שירות אזרחי ולאומי לכל אזרחי המדינה. וגם, זה הזמן לפעול באומץ נגד תופעת ההשתמטות, גם על-ידי אלה שמבקשים לעצמם להתחיל את החיים בגיל 18, בלי לעבור את אותה מחויבות, שבעיני היא רק תורמת לך כאדם כשאתה עושה אותה. אני רוצה לומר גם דבר-מה למפגינים היום, מעבר לדברים שאמרתי עכשיו. שמעתי שהיו ויכוחים אם להניף את הדגל או לשיר את "התקווה", וזה מצער אותי. במקום לוותר על סמליה של מדינת ישראל, בואו ניצוק להם תוכן ביחד. בואו נקבע את ערכיה של מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי ומדינה דמוקרטית, כשהערכים האלה שלובים זה בזה. בית לאומי לעם היהודי לא במובן הלאומני שפוגע בשוויון ודורס את המיעוטים, ולא במובן החרדי שבו מקור הסמכות הוא ההלכה ולא החוק. בואו נעגן את הערכים של מדינת ישראל, ולא רק הסמלים, וצדק חברתי הוא הרי גם חלק מהערכים של מדינת ישראל, גם ערכיה היהודיים וגם ערכיה הדמוקרטיים. המגן-דוד שלי הוא לא המגן-דוד שמסורטט ליד פשעי השנאה החדשים, שמכנים אותם מתוך נימוס "תג מחיר", וה"נפש יהודי" שלי ב"התקווה" לא באה על חשבון האחר, אלא מבטאת את אותה תקווה שניתנת למימוש, שכל אחד ואחד מאזרחי המדינה יוכל להזדהות אתה. חברים, בואו לא נסתפק במאבק להורדת מחירים. בואו נילחם ביחד על פניה של החברה. בואו נילחם ביחד, כדי שפעם אחת ולתמיד יתקבלו ההחלטות הנדרשות בכל התחומים, קשות ככל שיהיו, אולי למרות הממשלה הזאת, אבל לטובת הציבור. תודה רבה לראש האופוזיציה, חברת הכנסת ציפי לבני. תם פרק זה, אבל לא נשלם סדר-היום. רבותי, לא לקום. גברתי מזכירת הכנסת. חברי הכנסת והקהל מתבקשים לכבד את כבוד נשיא המדינה.

כבוד הנשיא!

המדינה מאולם המליאה.) שתי דקות הפסקה. (הישיבה נפסקה בשעה 17:47 ונתחדשה בשעה 17:49.)

אני מחדש את ישיבת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 13), התשע”ב 2011, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט, הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 35), התשע”ב 2011, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט, הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 16), התשע”ב 2011, שהחזירה ועדת הכספים, הצעת חוק ממשל תאגידי למנהלי קרנות ולמנהלי תיקים (תיקוני חקיקה), התשע”ב 2011, שהחזירה ועדת הכספים. לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 33), התשע”ב 2011, הצעת חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מס' 41) (תעסוקת אסירים), התשע”ב 2011, הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס'

(תקופה בלתי נמנית לעצור ולנעדר מן השירות שלא ברשות), התשע”ב 2011, הצעת חוק רשות העתיקות (תיקון מס' 5), התשע”ב 2011, הצעת חוק הרשות לפיתוח ירושלים (תיקון מס' 6), התשע”ב 2011. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק בתי-משפט (תיקון מס' 66) (תקופת כהונה מזערית כתנאי לבחירת נשיא בית-המשפט העליון), התשע”ב 2011, של חבר הכנסת יעקב כץ, הצעת חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה) (תיקון מס' 4), התשע”ב 2011, של חברי הכנסת כרמל שאמה ושלי יחימוביץ, הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע”ב 2011, של חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון מס' 8) (ביטול שלילת תשלום עקב יציאה מהארץ), התשע”ב 2011, של חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום)

התשע”ב 2011,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

נוסח מתוקן של הצעת חוק-יסוד: ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, פ/3541/18. דוח הוועדה הציבורית לבחינת גיל הפרישה לנשים.

אבקש להודיעכם כי הונחו על שולחן הכנסת ההסכמים הבאים: הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של פלאו בדבר פטור מאשרה למחזיקים בדרכונים דיפלומטיים, דרכוני שירות ודרכונים לאומיים, הסכם הובלה אווירית בין המשרד הכלכלי והתרבותי של ישראל בטייפיי,

לבין המשרד הכלכלי והתרבותי של טייפיי בתל-אביב, הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של קזחסטן בדבר שיתוף פעולה בתחום חקר החלל והניצול של החלל החיצון למטרות שלום, הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת אוקראינה לקידום השקעות והגנה הדדית עליהן, הסכם בדבר שיתוף פעולה בתחום שירותי הדואר בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של קפריסין, מזכר הבנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין המועצה הלאומית לפיתוח ולרפורמה של הרפובליקה העממית של סין בדבר הגברת שיתוף הפעולה לתעשיות היי-טק, הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת קנדה בדבר שיתוף פעולה דו-צדדי במחקר ופיתוח תעשייתי במגזר הפרטי, הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת ממלכת טונגה בדבר פטור מאשרה למחזיקים בדרכונים דיפלומטיים, דרכוני שירות ודרכונים לאומיים, הסכם בדבר הצטרפות מדינת ישראל לאמנת אונסק"ו נגד שימוש בסמים בספורט, הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת מחוז ג'יאנגסו של הרפובליקה העממית של סין בדבר שיתוף פעולה דו-צדדי במחקר ופיתוח תעשייתי.

תודה למזכירת הכנסת. רבותי, אנחנו ממשיכים בסדר-היום, הצעות אי-אמון בממשלה: כישלון ממשלת נתניהו במתן מענה על מצוקת הדיור של אזרחי ישראל, של סיעת קדימה. המועמדת להרכיב את הממשלה הינה חברת הכנסת ציפי לבני. ינמק את ההצעה חבר הכנסת יוחנן פלסנר. שר הבינוי והשיכון צריך להשיב על הצעת האי-אמון והוא איננו.

אולי הוא הולך, מי שצריך להשיב צריך לפחות לשמוע על מה הוא משיב. אם אדוני ירצה להתחיל לדבר, אני לא אקח לך את זה מהזמן. לאיזה שר אנחנו ממתינים? שר הבינוי והשיכון. אפשר להתחיל.

אם כך, אז נתייחס בדברי לנושא הדיור, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אנחנו פותחים עכשיו את מושב החורף.

זו התחלת מושב, חיכינו שלושה חודשים,

אני חייב להגיד שציפיתי שחברי הכנסת שלא היו כאן שלושה חודשים יהיו קצת יותר פעילים וייקחו חלק יותר אקטיבי בדיונים של הכנסת, יכבדו אותם יותר, אבל כנראה שאת זה לא נצליח לשנות. אבל דווקא השקעתי מחשבה באופן שבו ראוי לפתוח את מושב הכנסת ולהציג את הצעת האי-אמון הראשונה של קדימה במושב הזה.

סליחה, רבותי, אתם מפריעים לדובר. אתמול, אדוני היושב-ראש, פגשתי אב שכול. האמת שזו לא היתה פגישה מתוכננת, אבל פגשתי אותו בהקשר אחר. שמו פרופסור אלי ורטמן. הוא פרופסור, רופא, מהטובים שבמדינת ישראל, והוא אבא של דגן ורטמן, שחלק מהאנשים כאן, אני חושב שעתני שנלר לפחות, אבל גם אחרים, הכירו אותו ברמה האישית. באמת, מ"פ שהיה מופת, לוחם, אוהב את הארץ, אוהב את עמו, אוהב את חבריו, מכיר כל חלק מחלקיה של הארץ הזאת ושל העם הזה. דיבר אתי אבא שלו, והאבא שלו, כפי שאפשר לצפות, עבר משבר מאוד גדול כשבנו נפל. הוא ביקש ממני רק דבר אחד.

אולי תנסה להשפיע שיפסיקו עם הציניות הזאת, שיפסיקו עם הסקטוריאליות. זה בסדר להתווכח, זה בסדר לתת ביקורת, זה בסדר לראות את הדברים כל אחד מזווית אחרת, אבל בואו נעשה את זה בצורה כזאת שבאמת נראה שאכפת לנו ממדינת ישראל, שאנחנו מכבדים אחד את השני, שיש כאן סולידריות, שאנחנו אוהבים את עם ישראל, שאנחנו עושים את זה ממקום שאנחנו רוצים לשפר, ובואו נקרין את זה. אמרתי לו: תשמע, כל כך קשה להשפיע על השיח כאן, אבל אני מתחייב לנסות. הדברים האלה נגעו לי ללב, ואני חושב שדווקא כאן, כשאנחנו מתחילים מושב, שכולם אומרים, מושב סוער, מושב של חצי שנה, מושב שיש בו הסתברות לא קטנה, ואנחנו נפעל לכך, שבו נקבע תאריך לבחירות כדי להחליף את הממשלה הזאת, ואנחנו מתחילים בתהליך הזה כבר עכשיו, אני חושב שנכון שנתחיל את כל התהליך הזה מהמקום שמכבד את אלה שהקריבו את עצמם למען המדינה, את אלה שמוכנים להקריב את עצמם למען המדינה, את אלה שבשבילם המדינה הזאת זה לא איזה מין מקום שמנהלים סביבו איזה ויכוח ציני, כל אחד בשביל לשפר עמדות, אלא באמת מקום שאנחנו מכירים בעובדה שמדובר בנס אמיתי אחרי אלפיים שנים, ואנחנו מחויבים לחזק אותו, לקיים אותו. זו היתה ההבטחה שלי לאותו אב שכול, וברוח זו אני רוצה גם להציג את הצעת האי-אמון שלנו. התייחסה יושבת-ראש האופוזיציה לפני לתחום המדיני-הביטחוני, ויש לנו באמת מחלוקת אמיתית עם הממשלה ועם ראש הממשלה בתחום המדיני-ביטחוני. היום אנחנו רואים בדרום הארץ את מחיר הקיפאון המדיני. ושלא יהיה ספק, לא לתושבי הדרום, לא לאנשים אחרים במדינת ישראל: הקיפאון המדיני, חלק מהמחיר הוא העובדה שנשחקה ההרתעה. נשחקה ההרתעה, ורואים את זה האירנים, ושלוחיהם, "הג'יהאד האסלאמי" וה"חמאס" מבינים שהידיים שלנו קשורות, שצה"ל לא יכול להגיב בעוצמה הרבה שיש לו. מכיוון שהזירה הבין-לאומית השתנתה, לא יאפשרו לנו לעשות את אותם הדברים שיכולנו לעשות בראשית 2009, שיכולנו לעשות ב-2006. יש כאן כלים שלובים, קיפאון מדיני מביא לקשירת ידיים ביטחונית, ולהיפך. זה מה שאנחנו מנסים להסביר לציבור. זו האמת שאנחנו נגיד גם למיליון אזרחי ישראל כשהם יושבים עכשיו כמעט בתדירות של פעם בחודשיים במקלטים. יש קשר בין העניין המדיני ובין העובדה שעכשיו כבר לא סופרים אותנו. ראש ממשלה חזק. ראש הממשלה טוען שהוא חזק. ראש הממשלה עומד כאן, והוא באמת חזק ברטוריקה, והוא חזק במלים. הוא לא אמר "חזק", הוא אמר: "בעוצמה".

אז הוא משתמש באמת במלים נכונות, ואת ההיכרות שלו עם מילון אבן-שושן אף אחד לא יוכל לקחת ממנו, אבל בשורה התחתונה אזרחי ישראל מתחילים להבין ולהרגיש שהעוצמה של מדינת ישראל נשחקת, וגם נאום רהוט באו"ם לא יכול לבלום את העובדה שהפלסטינים עכשיו, הזרוע השנייה שלהם, פועלת לבינאום הסכסוך. אז מה אם הצלחנו לבלום את ההצבעה בעצרת הביטחון באמצעות הווטו האמריקני? הפלסטינים יכולים בהינף יד לקבל הכרה ולזכות במעמד של מדינה משקיפה בעצרת האו"ם. היום הם התקבלו לאונסק"ו, לפני כחודש הם התקבלו למועצת אירופה, והם פועלים להצר את צעדינו ולצמצם את מרחב התמרון של מדינת ישראל, וחברי חברי הכנסת, הם מצליחים. וגם זה מחיר הקיפאון המדיני. ומה התשובה של ראש הממשלה? כיצד הוא מציע להתניע את התהליך המדיני? חוץ מהרטוריקה, וכל הדברים שהוא דיבר כאן על מדינת לאום וכן הלאה, איך הוא מציע להתניע את התהליך המדיני? הוא מדבר עם הקוורטט. בזמן שהוא מדבר עם הקוורטט, ומתיימר לנסות להתניע את התהליך המדיני, ובמובן הזה מוליך שולל את אזרחי ישראל, מה עושה שר החוץ שלו? שר החוץ שלו אומר את האמת על מדיניות הממשלה,

והוא אמר את זה רק בשבוע שעבר, אומר: אבו מאזן הוא המכשול האמיתי למשא-ומתן. האיום של אבו מאזן להחזיר את המפתחות הוא לא איום, זו ברכה, הלוואי שיעשה את זה בסוף. מי שלא יבוא במקומו יהיה יותר טוב כרגע. אז יש לנו ראש ממשלה שמדבר, ומדבר ומדבר, ויש לנו שר חוץ שמטרפד את המדיניות שלו, וזה התפקיד שלנו כאן, במושב הקרוב, להחזיר את התקווה, להבהיר לאזרחי ישראל שיש דרך אחרת. אפשר להציע אלטרנטיבה מדינית. יש חזון מדיני אחר. אפשר גם להכות ב"חמאס" וגם להיות מקובלים בעולם. אפשר גם לעשות תהליך מדיני וגם לאיים על "חיזבאללה" ואירן. אפשר לשקם את העוצמה, אבל בשביל לשקם את העוצמה לא צריך לדבר על זה, צריך מדיניות נכונה. לא צריך הסברה נכונה, לא צריך להיות מסבירן מצוין, וראש ממשלה הוא מסבירן מצוין, צריך להיות מדינאי אחראי ושקול, וראש הממשלה הוא לא כזה.

אדוני היושב-ראש,

לתחום החברתי-כלכלי. אני חושב שלממשלה הזאת, בתחום החברתי-כלכלי מגיעה מלה טובה מאתנו בנושא האחריות התקציבית. אין ספק שאנחנו במשבר כלכלי, גם במובן של המתווה שהמשק נמצא עליו, המתווה לטווח ארוך של הגדלת הפער בפריון העבודה. שיעורי ההשתתפות בשוק העבודה נמוכים, פערים של אי-שוויון, פערים בצמיחה, כל הדברים האלה הולכים ומרחיקים אותנו מהעולם המערבי, והולכים ומייצרים למשק הישראלי מאפיינים של מדינת העולם השלישי. אבל אל מול כל המגמות הבעייתיות האלה, ואל מול הבעיות בחינוך, והבעיות בבריאות, והבעיות ברווחה, והעובדה שאזרחי ישראל רבים לא יודעים איך לגמור את החודש, ורבים אחרים לא יודעים איך להתחיל את החודש, אל מול כל הדברים האלה, חבר הכנסת מולה, אתה מפריע לחבר שלך.

אדוני היושב-ראש, הוא לא להגדיל את התקציב, כמו שחלק מחברי הכנסת, כמו שחלק מהנציגים מדברים, להגדיל את התקציב בעשרות מיליארדים, זה פופוליזם. במצב שבו המשק העולמי נכנס למיתון, חוסר ודאות אדיר גם בארצות-הברית, גם באירופה, לבוא ולהציע למוחים ולהגיד: אנחנו נשלם, ונשלם ונשלם, בלי להסביר מאיפה לוקחים את הכסף, זה לא פתרון. אנחנו אופוזיציה אחראית, אנחנו אלטרנטיבה אחראית, ולכן אנחנו לא מציעים להגדיל את התקציב בצורה בלתי מבוקרת. אבל אנחנו כן אומרים שצריך לשנות את סדרי העדיפויות, ובשביל זה צריך לפתוח את תקציב המדינה, והפארסה הזאת, של התקציב הדו-שנתי, צריך לחדול אתה. אומנם לקחנו דוגמה מבחריין, אומנם בבחריין הציגו תקציב דו-שנתי, ולא בשום מדינה אחרת, אבל כל מה שאמרנו על התקציב הדו-שנתי, כל מה שיגורנו, אכן קרה. אמרנו: איך תדעו מה יהיו נתוני הצמיחה בשנת 2012? איך תדעו אם לא יהיו התפתחויות כלכליות? איך תדעו מה יהיה, מה יהיו הצרכים? את כל הדברים האלה העלינו, אפילו הגשנו עתירה לבג"ץ בעניין, רוני בר-און עשה את זה בשם קדימה. אבל הממשלה התעקשה, ושר האוצר התגאה בזה, זה ההישג הגדול שלו. עכשיו אנחנו מבינים, חברי חברי הכנסת, שהתקציב הדו-שנתי היה כישלון קולוסלי, ואנחנו תובעים, יוחנן, אני מוסיף לך עוד שתי דקות.

אנחנו תובעים, ונתבע במושב הזה, לפתוח את התקציב הדו-שנתי ולהציג תקציב חדש. אבל הצגת תקציב חדש לא מספיקה, אדוני היושב-ראש. אנחנו צריכים לתת טיפול שורש, לא הלבנת שיניים, לא איזשהו טיפול קוסמטי, טיפול שורש לבעיות היסוד של המשק, ואת זה הממשלה לא מציעה. היא מציעה לנו את טרכטנברג,

צריך להגיד ביושר, יש דברים טובים, אבל מישהו חושב שאת כל הדברים הטובים שנמצאים בדוח-טרכטנברג ראש הממשלה מתכוון להעביר וליישם? תקשיבו לגפני, תקשיבו לחברים האחרים בקואליציה, לא יהיה דוח-טרכטנברג. אתם חושבים שהוא יאפשר להציג קריטריון של מיצוי כושר השתכרות כקריטריון לקבלת משכנתאות? מה פתאום. הוא יאפשר הכנסת לימודי ליבה? מה פתאום. יש דברים מאוד יפים בדוח-טרכטנברג, אבל ראש הממשלה אימץ אותו רק ברמה העקרונית, ויביא כמה פרקים. זה תרגיל יחצני מדהים. אבל גם דוח-טרכטנברג בשלמותו, וגם את זה צריך להגיד, לא פותר את בעיות העומק של החברה הישראלית, ובראש ובראשונה הוא לא פותר את בעיית הדיור. ונמצא כאן השר אטיאס, שאמר את זה במילותיו: "המלצות הוועדה" ואני מצטט אותך, אדוני השר, "בנושא הדיור הציבורי זו בושה וחרפה. לקחו את החלשים ביותר וזרקו אותם בצדי הדרך". אני מצטט אותך, אדוני השר: "אגף התקציבים כנראה השתלט על טרכטנברג". ועוד הוסיף השר בהזדמנות אחרת ואמר: "המדינה התחייבה לפני עשר שנים למשפחות האלה שיקבלו דירות, והם עדיין מחכים, וכנראה הם יחכו עוד הרבה שנים". וראינו בוועדת הכספים היום את הגברת ויקי וענונו, והיא נתנה דוגמה אישית וייצגה רבים אחרים שמבינים שאין שום תקווה בתחום החברתי למדיניות של הממשלה במושב הזה. אנחנו מתכוונים להציע אלטרנטיבה. אנחנו נציע הצעות בתחום הדיור הציבורי. אנחנו נציע הצעות בתחום של חיזוק או שיפור מערכת החינוך. אומנם שפכו קצת כספים במערכת החינוך, אבל לא עשו שום רפורמה אמיתית במערכת החינוך, ושם נמצאים המיליארדים,

הוספתי לך שתי דקות. תגיד משפט אחרון.

אני צריך לסיים את הנאום שלו, אז אל תנצלו את, אדוני היושב-ראש, אני אסיים בכך: גילוי אחריות בנושא התקציבי זה לא מנהיגות. מנהיגות זה להביא רפורמות בתחום של קירוב הפריפריה, ולא לגנוז את תוכנית קדימה לקירוב הפריפריה. גילוי מנהיגות זה להביא רפורמה אמיתית, שתצרף עשרות, אם לא מאות אלפים לשוק העבודה, וכך תגדיל את התקציב הזמין בעשרות מיליארדים, ולא להראות לנו איזה מיליארד או שניים מתקציב הביטחון ולקרוא לזה רפורמה. אלה השינויים הנדרשים. חלון ההזדמנויות הולך ונסגר. אלה הדברים שנדרוש במהלך המושב הזה, ואם לא נקבל אותם,

ואני מקווה שיהיו לפחות כמה חברים הגונים בקואליציה שיאפשרו לנו להציע לעם ישראל תקווה אחרת, גם בתחום החברתי וגם בתחום המדיני. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת יוחנן פלסנר. ישיב שר הבינוי והשיכון, חבר הכנסת אריאל אטיאס. בטח אתם רוצים לשמוע תשובות, לא? החבר'ה של קדימה. או פלסנר מעדכן אתכם אחרי זה מה אני אומר לבד? בסדר. מה עם הצמרת? חוץ ממופז כולם הלכו. אל תדרג אותנו.

פה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני שמח שפתיחת מושב החורף מתחילה שוב בנושא הדיור, ואני שמח גם שזה מציף את נושא הדיור הציבורי, כי זה הדבר הבא שאנחנו הולכים לטפל בו. במהלך השנתיים וחצי האחרונות, אפשר לשאול שאלה? תן לי להתחיל,

תשאל. העברנו את חוק הדיור הציבורי לפני עשר שנים, קבענו תחילה בינואר 2010. חוק קיים,

שאלה טובה, תקבל תשובה. רבותי, חבר הכנסת רוני בר-און, אני אפשרתי לך בנחת, וגם לך,

בסדר, אבל אל תפריעו לשר. אתם מפריעים לו. אני שמח שפתיחת המושב מתחילה בנושא הכי חשוב ומרכזי, והוא חשוב ומרכזי, ולכן תנועת ש"ס לקחה את התיקים הרלוונטיים של התכנון והבנייה, בשביל לטפל בנושא הכי חשוב ומרכזי. אכן מצוקת הדיור הגדולה נוצרה כתוצאה, כפי שאמרתי פה הרבה פעמים, והתוצאות, רואים אותן עכשיו גם בשלבים הנוכחיים, כתוצאה ממחסור בהיצע הקרקעות, פעם אחת, שפגש ריבית נמוכה, פעם שנייה, היסטורית, וגרמו להתלקחות של המחירים. בישראל צריכים כ-40,000 יחידות דיור בשנה, התחלות בנייה, לגידול טבעי. קיבלנו רק 30,000 עד הקמת הממשלה הנוכחית, כולל הממשלה הקודמת והקודמת של הקודמת. כל הממשלות לדורותיהן בעשור וקצת האחרון לא לקחו את הנושא של הדיור,

מה הצרכים, ולפי זה נשווק, אפילו קצת יותר מזה, כדי לא לגרום לעליית מחירים, כלל בסיסי, כשיש מחסור בהיצע, המחירים עולים. מה קרה ב-2009, כשפתאום נהייתה כזאת התלקחות, אותו מחסור בהיצע פגש ריבית נמוכה היסטורית של 0.5%. הריבית הנמוכה הזאת גרמה להכפלה של המשקיעים פנימה,

לעליות המחירים, והאלטרנטיבות להשקעה, והכול נכון. רק צריך לטפל בשני הדברים בנפרד, קודם כול, להגדיל את ההיצע. זה מאוד קשה ביום אחד, זה לא מאפיית לחם אחרי פסח, שעושים כמה משמרות ופותרים את הבעיה, תכנון ובנייה, אני כבר לא מדבר על הביורוקרטיה, שזה עוד נושא, לוקח זמן, וגם לוקח זמן עד שזה מחלחל בתוך השווקים. במחאת ה"קוטג'" החליטו להוריד מחיר, ירד מחיר, יש בעיה בסלולר,

לוקח זמן,

זה נגמר באותה דקה. בשוק הדיור יש 120,000 עסקאות בשנה, מתוכן 78,000 או 82,000, תלוי בשנים שהיו, בכלל עסקאות פרטיות, שלא קשורות לקבלנים,

לדברים האלה לוקח זמן, עד שזה מחלחל. להלן מחצית הקדנציה בתקופה שלי מה קרה עד עכשיו. התחלות הבנייה, ברוך השם, בעקבות השיווקים האגרסיביים שעשינו, גם מינהל מקרקעי ישראל, גם משרד הבינוי והשיכון, גדלו ל-45,000 התחלות בנייה, נתוני למ"ס. זה הדבר המשפיע ביותר על מחירי הדירות, כמו שהדבר המשפיע ביותר להעלאת המחירים היה מחסור בהיצע. היום יש לנו כבר גידול משמעותי בהיצע, 45,000 התחלות בנייה שלא באו ככה, וזה ילך ויגדל, כי כשאנחנו משווקים היום, בעוד שנה זה התחלת בנייה. בממוצע, לצערי, ממוצע ארצי, לוקח כמעט שנה להוציא היתר בנייה, ואלה רפורמות נוספות, אני לא רוצה להיכנס אליהן, רפורמות במינהל, ב-2011? אתה יכול לבדוק את זה, נתוני למ"ס, 45,000 התחלות בנייה. זה, כמובן, כל ההיבטים. ב-2010 שיווקנו 35,000 יחידות דיור, לעומת 22,000 בשנה הקודמת. זה מאוד קשה, זה לוקח זמן. צריך יותר, ואנחנו נמשיך לעשות יותר גם בשנה הקרובה. שני פרמטרים שמשלימים את הגדלת היצע הקרקעות, קודם כול, לחתוך את מחירי הקרקע. את זה החלטנו בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל באוגוסט 2008, שהקרקע לא משמשת רק למטרת הרווחים, אלא גם משרתת את האזרחים. כשאנחנו רוצים להוציא מכרז, בדרך כלל במכרזים, כל המרבה במחיר, ידו על העליונה, והוא מקבל את הקרקע. כשההטבה הזו הולכת ליזמים, ודאי שזו הדרך המיטבית, הקרקע היא משאב מוגבל,

עושים מכרז. אבל כשאנחנו רוצים שההטבה תגיע לזוגות הצעירים, שזו דירה ראשונה שלהם, מה שנקרא בשפה שלנו מחיר למשתכן, שזה מכרז הפוך, שבו היזם שמציע את מחיר מטר הבנייה הזול ביותר לדירה,

הקרקע, אין עליה תחרות.

מינהל מקרקעי ישראל, בהנחיית ובהוראת ובחובת משרד האוצר, לא הסכים שנעשה הנחה בקרקעות האלה. השמאי אמר 200,000 200,000, 300,000, 300,000. 100% ערך שמאי. אז בעצם כל התחרות היתה על רווח יזמי. צריך לזכור דבר מאוד בסיסי, שלבנות דירה בפריפריה הרחוקה, במצפה-רמון,

ובמרכז הארץ, זה אותה עלות בנייה, הפער הגדול ביניהם זה בקרקע. הקרקע, ככל שהמדינה יכולה להשפיע, היא עשתה את זה. העברנו החלטה במועצת מקרקעי ישראל, במכרזי מחיר למשתכן, שבהם בוודאות ההטבה מגיעה לצרכן, ההקלות בקרקע, זה לא הלך ישירות למשתכן אלא לקבלן. אתה כנראה לא מקשיב למה שאני אומר.

מכרזי מחיר למשתכן, שבהם היזם שמתחייב למחיר הנמוך ביותר, זה הפרמטר לזכייה, ולא שמי שמציע את מחיר הקרקע הגבוה ביותר זוכה.

מחיר דירה לפי מטר,

כולל מע"מ, הוא מתחייב על 5,000 מטר, על 6,000, על 7,000, מי שהציע את המחיר הנמוך ביותר,

זה מושך את המחיר כלפי מטה. המדינה מתערבת בזה שאיכות הבנייה מפוקחת על-ידי משרד השיכון, כבר 16 שנה, זה לא המצאה חדשה, יש סטנדרט קבוע, אנחנו מפקחים על זה, מה עם איכות הבנייה? אין עם זה בעיה, זה הוכיח את עצמו מצוין. אנחנו רוצים לתת את התרומה של המדינה לעניין הזה. אנחנו חותכים את מחירי הקרקעות ב-50%, ואז יש בכל קרקע, זו החלטת מועצת מקרקעי ישראל,

ומבוצעת, וכבר יצאו מכרזים כאלה, וימשיכו לצאת, ערך השמאי של הקרקע הוא עד 400,000 שקל, אנחנו לא רוצים לתת הטבה לקרקעות שעולות 800,000 ו-700,000, אנחנו רוצים ללכת בעיקר בתב"עות, במרכזי הערים, איפה שיש פוטנציאל לצעירים, קרקע ששווה עד 400,000 שקל, 50% מערך שמאי, ומשם עושים את המכרז הזה. המדינה מפסידה מזה הכנסה מאוד גבוהה, ואני שמח שעשינו את זה, וכן את מענקי המקום, שפועלים בפועל מאוגוסט. אזרחי ישראל לוקחים, יש לנו נתונים של אנשים שלקחו, בפריפריה ב-28 יישובים, כולל ביישובי המיעוטים, לוקחים מענקים וסבסוד פיתוח בהיקף ממוצע של 100,000 שקל לכל זוג צעיר שקונה דירה ראשונה חדשה בבנייה רוויה. כדי שנבין את היקף ההטבה הממוצע, לפי הריביות היום, משכנתה של 100,000 שקל שווה להחזר חודשי של 680 שקל בחודש ב-20 שנה, זה שווי ההטבה של 100,000 שקל. מה יהיו הקריטריונים לדיור למשתכן? זה טרכטנברג, תן לו, נדבר על זה עוד. אתה עוד תדבר על זה הרבה מהדוכן. אני אתן לו.

עלה לנו 700,000 שקל הטרכטנברג הזה. לא חבל על הכסף? זאת הבעיה? השאלה היא מהי התמורה, לא כמה זה עלה. בוא נדבר על הדיור הציבורי. אתה תקבל את הקריטריונים של טרכטנברג? אנחנו דנים בזה, הכול יהיה בסדר. אל תדאג. הדבר החשוב ביותר, שכשהמדינה נותנת כסף בדיור ציבורי, נותנת החזר שכר דירה, היום אנחנו נותנים היקף של מיליארד ו-300 בשנה ל-137,000 משפחות. מקבלים ממשרד השיכון צ'ק ביד כל חודש דרך הבנק, לסייע להם בשכר דירה, שם יש קריטריונים ברורים של מיצוי כושר ההשתכרות, כי המדינה נותנת לך כסף. היא אומרת לך: אתה מקבל כסף, תתאמץ. בדיור ציבורי המדינה נותנת לך דירה בבעלותה לנצח, לא מוציאים אותך,

אין שינוי בדבר הזה. אכן אמרתי, ואני עומד מאחורי מה שאני אומר, שוועדת-טרכטנברג רצתה או ניסתה לטפל במעמד הביניים, שעובד קשה ולא גומר את החודש, אבל היא שכחה בצדי הדרך את האנשים שלא יודעים להתחיל את החודש, ואלה דיירי הדיור הציבורי. פרק הדיור הציבורי בדוח-טרכטנברג הוא לא איזה המצאה, רוב הדברים שכתובים שם מבוצעים הלכה למעשה: הגידול בהתחלות בנייה, מבוצע, 50% הנחות בקרקע, מבוצע, דיור להשכרה, מבוצע, מהרבע הראשון של 2010 אנחנו מוציאים מכרזי דיור להשכרה.

עוד דקה, אני אתייחס לזה.

ומה דוח-טרכטנברג לא התייחס אליו? נפגשתי אתו יותר מפעם אחת, הוא לא התנגד לזה,

אבל הוא אמר שמשרד האוצר מתנגד בכלל להגדלת מלאי הדיור הציבורי, ובשביל זה אנחנו פה. אנחנו ניאבק על זה ואנחנו נגדיל. איך אנחנו נגדיל? אני רוצה להגיד את השיטה. היום יש לנו 70,000 יחידות דיור בדיור הציבורי, דירות ישנות, מוזנחות, קשה לטפל בהן. זה מה שנשאר. רבותי, תשתדלו לא להפריע. זה מה שנשאר לנו. אנחנו רוצים להגדיל את המלאי. יש שני פרמטרים: יש 2,200 משפחות שממתינות. בדוח-טרכטנברג מופיע 2,640 משפחות, זה רק במשרד שלך. במשרד שלך, 60,000. נכון, נכון, נכון. חברת הכנסת סולודקין, תני לי, אני יודע. אנחנו מכירים את הדעה, ואת צודקת ברוב מה שאת אומרת בעניין הזה. אני רוצה לגעת במשהו,

אחרי זה אני אתייחס.

לפי דוח-טרכטנברג, 2,640 משפחות, לפי המספרים שלנו זה 2,200, כי הוא מתייחס לכאלה שרוצים לעבור ממקום למקום, 2,200 משפחות שממתינות בתור, חלקן עשר שנים, יש להן פתק מהמדינה: מגיעה לך דירה בדיור ציבורי, תמתין בתור,

חלקן מחכות עשר שנים בהמתנה בתור הזה. זה תור שלפעמים הוא פיקציה, כי מתי מתפנית דירה? דירות חדשות לא קונים,

לא חדשות, לא מגדילים את המלאי,

הולך לעולמו, מתפנית דירה. זה התור, וזה באזורי הביקוש, חדרה גדרה. בפריפריה הרחוקה יש לנו עודף דירות, חלקן עומדות ריקות ואנחנו משלמים על שומרים כדי שלא יפלשו למקומות האלה, במקומות הרחוקים, מצפה-רמון למשל. ואני לא חושב שנכון לקחת ולדחוף את החלשים לפריפריה.

צריך לפזר אותם בתמהיל. כדי שנוכל לפזר אותם בתמהיל, אנחנו מנהלים מגעים עכשיו,

עם משרד האוצר, ככל שהם יבשילו,

נגיש הצעת חוק בנושא הזה. אנחנו רוצים שבמכרזי מינהל מקרקעי ישראל ו/או משרד הבינוי והשיכון, במקומות שזה מתאים, לא במגדלי יוקרה ולא בצמודי קרקע, אנחנו נשאיר חלק ממטלות הפיתוח שיהיו ליזם, כמו שהוא משלם 100,000 שקל עלויות פיתוח, ואומרים לו: אתה צריך לבנות עכשיו את המתנ"ס המקומי ואת הכבישים,

אבל הוא משלם, זה חלק מהעלויות שבסוף מתגלגלות על הקבלן, והוא מגלגל את זה על הקרקע של המדינה, הוא לא תורם והוא לא בעל חסד, שישאיר 5% מהדירות בדיור הציבורי. מה זה עושה, השיטה הזאת? זה חוק שלי. יש לך חוקים כאלה, אני שמח. פעמיים היית נגד. ה-5% דירות בדיור הציבורי עושים את הדבר הכי חכם,

חברתי, וגם הגיוני. אנחנו יודעים שדיירי הדיור הציבורי סובלים משני דברים: האחד, אין להם תקווה,

ריכזו קבוצה של חלשים בתוך ה"רכבות" האלה, כמו שאנחנו מכירים אותן. כשלוקחים קבוצה חלשה ומכניסים אותה לתוך בלוקים שלמים, אני חושב שזה מחליש אותה, לא נותן לה תקווה ולא עושה צדק חברתי. להיפך, עושה עוול חברתי. כשאתה בא ואומר: אנחנו לוקחים 5%, זה בממוצע יוצא בין דירה לשתי דירות בבניין,

אתה מפזר אותם בתמהיל נכון, אתה מפסיק את הסלאמס הזה, והכי חשוב, זה לא עולה כסף חדש לתקציב המדינה, לא צריך להוציא מתקציב הביטחון ולא צריך להגדיל את ההוצאה. זה מניעת, אני עונה לך, נשמה.

אני אגיד לך, כמה שאנחנו רוצים, 500 בשנה, 700 בשנה. אין סרט כזה. אין סרט כזה? ב-40,000 התחלות בנייה שלא כולן שלכם, 5% זה 200 דירות.

אני אומר לך, אנחנו יודעים בתב"עות שלנו, אני לא רוצה להגיד ערים עכשיו, כי אני נכנס עכשיו למניפולציות עם חלק מראשי הערים שבוודאי יגידו שהם לא רוצים את זה אצלם, גם את זה אנחנו מכירים.

בסדר, זה עוד נושא, קודם כול שנגמור עם האוצר. להכריח אותם זה כבר איך לבצע את זה. אני אומר שאנחנו רוצים להגיע לסיטואציה שאנחנו לא צריכים להביא כסף ולקנות דירות.

2,200 האלה שממתינים, יש להם פתרון עכשיו, מחר בבוקר. כל אחד כזה יקבל 3,000 שקל שכר דירה בלי לצאת מהתור. אני מדגיש את המלים "בלי לצאת מהתור", כי בדוח-טרכטנברג כתוב שאנחנו ניתן להם חוזה שכירות ארוך טווח. בשורה הקטנה הזאת מקופל הדבר הזה שאומר: תקבל 3,000 שקל, תצא מהתור לחמש שנים ונדבר אתך בעוד חמש שנים, ולזה אנחנו לא נסכים. אנחנו רוצים שהאנשים האלה, שממתינים כבר עשר שנים, מחר בבוקר אין להם תור, הם מקבלים 3,000 שקל שכר דירה, זה ממוצע בכל המקומות האלה שממתינים בהם, יכולים לשכור דירה איפה שהם רוצים. זה עולה לנו 30 מיליון שקל בשנה. זה כסף קטן בדוח-טרכטנברג, וזה כסף גדול בשביל אותן משפחות. זה מה שזה עולה לנו. אנחנו מציעים לתת להם את הסכום הממוצע הזה באופן מיידי, ואז הם לא ממתינים בתור. במקביל, אותם אנשים שחיכו יגיעו דרך המכרזים שלנו להגדלת הסיכוי שלהם לקבל דירה. זה ייקח עוד שנה, עוד שנתיים, כמה זמן שזה לוקח.

מגדילים את מלאי הדירות,

אנחנו לא שמים אותם בסלאמס,

המדינה לא מסירה את אחריותה מהדבר הזה. חבר הכנסת פלסנר, אנחנו מנהלים על זה משא-ומתן עם האוצר. אני משוכנע שעם המנופים שאנחנו נפעיל זה יצליח. אם זה לא יצליח זה יבוא לפה במושב החורף בכנסת, ואני משוכנע שאתה תתמוך בזה.

מה עם חוק הדיור הציבורי? תודה.

אני חייב לך תשובה.

כן, כן, ודאי. החוק שאתה מדבר עליו, אתה מדבר על החוק ההוא. החוק הזה בעצם זה חוק ירושה, אני קורא לו.

החוק הזה בעצם לא מגדיל את מלאי הדיור הציבורי,

לא, תקשיב. אני אגיד לך מה אני חושב, אחרי זה אתה תענה.

אתה כבר אומר שאני טועה, עוד לא שמעת מה אני אומר. אני חושב שהוא לא מגדיל את המלאי,

ממוצע דירה שעומדת למכירה במקומות האלה, ברוב הטובים כבר מכרו אותן, מה שעומד היום למכירה שווה בערך 230,000 שקל, אני אתן לך נתון סטטיסטי שלנו, לדירה. כמה יש? למכירה? כמה רוצים לקנות. כמה אנשים רוצים לקנות דירה בדימונה בדיור ציבורי? לא יודע.

לא חסר. כמה יש כאלה, אתה יודע? דקה, דקה.

אני באמצע לענות רצוף, חברים. רבותי, תאפשרו לשר. אני אענה לכם רצוף, ואחרי זה תגיד את ההערה שלך. עזוב כמה יש. כמה אנחנו יודעים לקבל מזה? יש דירות שאנשים, חלק רוצים לקנות, חלק לא רוצים לקנות, הם יקבלו הנחה של 80%. כמה כסף אנחנו נקבל מכל דירה, 30,000 שקל? 50,000 שקל.

מה אנחנו יודעים לקנות ב-50,000 שקל? לא יודעים לקנות כלום. אז מה אנחנו עושים?

כמו שמשרד האוצר תמך בזה לאורך תקופה מסוימת,

מוות אטי לדיור הציבורי. לא מגדילים את המלאי בצד השני. אז אנחנו עצרנו את הדבר הזה עד שלא נגדיל את המלאי. באותן הדירות שאתה קונה, גם אחרי שבעל הדירה, ירושה, אף אחד לא ילך לגור שם. אם אתה אומר שתמורת 80% הנחה הדירה בבעלותך,

כל הדירות האלה, יש כבר בקופה כיום יותר מה לעשות בכסף הזה?

תבנה עוד דיור ציבורי. ב-50,000 שקל? אתה לא שומע. יש לך כבר 2.5 מיליארד. אין 2.5 מיליארד. עשיתם הסכם עם הסוכנות, לא אתם. ב-1999 עשו הסכם עם הסוכנות שמחזירים להם כסף. אני מודיע לך שנכון ליום שבו אני עזבתי את התפקיד יש 2.5 מיליארד שקל, באמבטיה הזאת, כשאתה מוסיף לתוך הדבר הזה בערך עוד 20,000 דירות מה-50,000 שקל שאתה אומר שתקבל מהדבר הזה, ומביא מהאוצר, ויש הסכמה, אנחנו הסכמנו לדבר הזה בממשלה שלך, כשאתה היית שר התקשורת הצבעת בעד זה, עם "מצ'ינג" שקל לשקל אתה מסדר פתאום קופה של 5 מיליארד שקל. בכסף הזה אתה בונה דיור ציבורי, לוקח עליו שכר דירה סמלי, בכסף שאתה מקבל מהשכר דירה הסמלי בונה עוד דירות, וזה גלגל שכל הזמן מזין את עצמו. אוקיי, רבותי.

חבר הכנסת בר-און, בוא נעשה סדר.

אני אשמח לשבת אתך, ואני אשמח לטעות כשאני אומר לך שאין 2.5 מיליארד שקל. מזמן אין המספר הזה, יכול להיות שגנבו את הכסף. המספר הזה מזמן לא קיים, הלוואי שהיה.

חידשנו את קניית הדירות משנת 2009, בעיקר לנכים רתוקים ולמקרים מורכבים כאלה ואחרים, ואני חושב שבמושב הזה אנחנו ניתן דגש על הדיור הציבורי, שנוכל להגדיל את המלאי ולסייע למשפחות האלה, כפי שאמרתי, שהגיעו למצב שהן לא יכולות להתחיל את החודש. תודה לשר הבינוי והשיכון השר אריאל אטיאס. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. הצעת האי-אמון של סיעות חד"ש, רע"ם-תע"ל ובל"ד: כישלון הממשלה בתחום המדיני, הכלכלי והחברתי. המועמד להרכיב את הממשלה הוא חבר הכנסת מוחמד ברכה. ינמק את ההצעה חבר הכנסת מוחמד ברכה. ישיב במשולב גם על האי-אמון של סיעת העבודה, השר גלעד ארדן. אין שר.

ראיתי אותו. אבל הוא יצא. האם אפשר לדאוג שהשר גלעד ארדן ייכנס, הסדרנים? אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, היום התקיימה במועצת ארגון יונסק"ו הצבעה על קבלתה של פלסטין כחברה מלאה בארגון התרבות והחינוך של האו"ם. אונסק"ו.

ההצעה התקבלה ברוב גדול ביותר: 107 מדינות הצביעו בעד, 14 מדינות הצביעו נגד. בין אלה שהצביעו בעד היתה צרפת, ובין אלה שנמנעו היו גם מדינות חשובות. אני חושב שזו בשורה טובה לעם הפלסטיני ולכל שוחרי השלום, גם בישראל, ואני מוצא לנכון לנצל את ההזדמנות לשלוח ברכה מכאן לנשיא הפלסטיני, מחמוד עבאס, על קבלתה של פלסטין לארגון החשוב הזה, ומאחל ומקווה שמדינת פלסטין תתקבל כחברה מלאה באו"ם על אף האיומים בווטו אמריקני. אני לא יכול להבין את עמדת הממשלה,

שרוצה להשליך את העם הפלסטיני מחוץ למשפחת העמים. מה האינטרס הישראלי, אני לא יכול להבין, אלא אם כן הממשלה רוצה לקבע מצב, שיתקיימו כביכול שיחות, או דיבורים על שיחות, והם עצמם, השיחות והדיבורים על שיחות, יהיו המטרה, בלי שנגיע לשום תוצאה, והם רוצים להימנע אפילו ממה שראש הממשלה כביכול התחייב בנאומו בבר-אילן, לגבי שתי מדינות, הוא בעצם לא מכיר במדינת פלסטין. אני חושב שזו בכייה לדורות, שזה ניסיון לדחוף את העימות ואת הסכסוך למבוי סתום. ואם היינו צריכים הוכחות בעניין הזה, היה לנו נאום ראש הממשלה לפני שעה קלה מעל הדוכן הזה, שהבשורה היחידה בו היתה דיבורים על התעצמות ודיבורים על כוח, ואיומים, ישירים ומרומזים, כלפי כל העולם, כל האזור, כלפי האביב הערבי ומה יכול להיות ומה לא יכול להיות, כלפי אירן, כמובן, כלפי ההנהגה הפלסטינית, כלפי עזה. בעצם זה התסריט היחיד, זו האג'נדה היחידה שיש לממשלה זאת איך לייצר את העימות ולכלכל אותו כך שהוא יישאר לנצח. יכול להיות שראש הממשלה חושב שזו שעת כושר של ממשלתו, בהיעדר עמדה נורמלית של הממשל האמריקני, ובעקבות התיישרות הממשל האמריקני עם ממשלת ישראל, הוא חושב שזו שעת כושר, אבל זו בעצם בכייה לדורות, כי השלום הוא לא מתנה שמעניקים הישראלים לפלסטינים, השלום הוא מתנה שממשלת ישראל חייבת לעם בישראל, והשלום הוא מתנה שההנהגה הפלסטינית חייבת לעם הפלסטיני, והשלום הוא מתנה ליציבות באזור, של כל העמים. לכן אל לו, לראש הממשלה, להשתעשע באשליות, לעמוד על הדוכן כאילו הוא מושל האזור שמפריח איומים ועושה שרירים מעל דוכן הכנסת, וכאילו האמת כולה אצלו. היום בהצבעה באונסק"ו ראינו בבירור, בצורה חד-משמעית, מי שייך לעולם ומי מתנהל מחוץ לעולם, מי שייך ללגיטימציה שמוכרת על-ידי הרוב המכריע של האנושות ומי מנהל מדיניות שהיא מחוץ לציוויליזציה ומחוץ להיסטוריה העכשווית, מדיניות של כיבוש, מדיניות של התנחלויות, מדיניות של התקפות על עזה, מדיניות שרוצה לייצר מצב קבוע של סכסוך, אבל כשגובה האש,

יהיה בשליטת ממשלת נתניהו. הדבר הזה לא יכול להימשך. זה משחק באש, בסופו של דבר, גם אם הלהבות נמוכות וגם אם הלהבות גבוהות. ראש הממשלה מוביל, והממשלה שלו, הקיצונית ביותר, הימנית ביותר, מובילים לאסון. ואני באמת ובתמים מאחל לכולנו שהנבואה הזאת לא תתגשם, אלא דווקא הנבואה השנייה, שאני קורא לה ללכת למשא-ומתן אמיתי שיביא לפתרון של שתי מדינות ויביא לפתרון של סוגיות הקבע, כולל ירושלים, התנחלויות, הפליטים וכו'. ראש הממשלה עמד על הדוכן הזה, והוא כביכול אומר וחוזר שהוא קורא להנהגה הפלסטינית ולנשיא אבו מאזן לבוא למשא-ומתן, והוא קרא את הקריאה הזאת בקונגרס ובנאום בר-אילן וגם כאן וכו' וכו'. ריבונו של עולם, אתה קורא לו לנהל משא-ומתן על מה? על אדמה שאתה נוגס בה מדי יום. הרי על מה יהיה המשא-ומתן אם לא על הקמת מדינה פלסטינית? אבל השטח שעליו אמורה לקום המדינה הפלסטינית הוא שטח שנוגסים אותו מדי יום בהתנחלויות ובהכשרת קני צרעות, ואפילו עכשיו מדברים על לתת מעמד חוקי למאחזים, מאחזים שעל-פי הכלל הישראלי והכלל הבין-לאומי, על-פי הכלל הבין-לאומי כל ההתנחלויות הן לא לגיטימיות,

הלגיטימיות של הממשלה, שכאילו היא החליטה, ומה שלא החליטה אי-אפשר שיהיה לגיטימי, גם מה שלא החליטה הם רוצים לתת לו תעודת הכשר. עם זה אתה רוצה לנהל משא-ומתן?

מי יסכים לנהל אתך משא-ומתן לא על מדינה ולא על עתיד, אלא על עוגה, כשאתה אומר מראש: אני אוכל את העוגה עד סופה, אבל אנחנו נמשיך לדבר ולנהל משא-ומתן כמה מגיע לך וכמה לא מגיע לך? בסופו של דבר קורה מה שקורה בשטחים הכבושים, בגדה המערבית בעיקר, של התנחלויות מואצות, גם בירושלים המזרחית הכבושה וגם במקומות אחרים, ופורחים ארגונים מועדים לפורענות שכבר מזמן הפסיקו לצמצם את פעולתם רק לתחומי השטחים הכבושים. הם עברו למסגד בטובא-זנגרייה, והיום למסעדה ביפו, ואלה פועלים לא על אפה, של הממשלה, אלא בחסותה של הממשלה. הממשלה היא נותנת החסות לבריונים הפאשיסטים שעושים את מעשיהם בכותרת של "תג מחיר". לא. מוחמד ברכה, אתה אומר דבר שהוא לא פשוט. הממשלה נותנת לגיטימיות? כן. זה לא, תשמע, האנשים האלה ידועים ומוכרים, וידוע מאיפה הם יוצאים. אני מבטיח לך שהמוסדות החוקיים של המדינה וכוחות הביטחון עושים כל מאמץ לתפוס, כי אני לא פחות חרד למהלכים כאלה, אדוני היושב-ראש, אדוני היושב-ראש, אני ואחרים היינו עדים לפעולות של אותם אנשים נגד מוסקי זיתים פלסטינים. זית, איך קוראים לזה? מסיק

תחת עיניהם הפקוחות של חיילי הצבא הם פועלים ומתנכלים. איך יכול לקרות שבבית-צפאפא, באמצע ירושלים, עשרות עצי זית נעקרים? מה, אף אחד לא ראה? אף אחד לא שמע? איפה נשמע דבר כזה?

הכוונות שלך טובות, אני באמת רוצה, אני מכבד את הכוונות האלה, אבל מדינה צריכה לנהוג כמדינה. איך כשהמצב הפוך, אם מישהו עושה פשע או עושה מעשה מהצד הפלסטיני, ראש הממשלה התגאה רק לפני רגע כאן שאחרי אותה פעולה באילת, אחרי כמה שעות חיסלו את מי שאחראים. הרי הם יודעים. הם יכולים לדעת מי האחראי בעזה, ואיפה הוא יושב באותו רגע, ולא יודעים ולא מכירים את אלה שעקרו וכרתו עצי זית? מי שכורת עצי זית לא רק מתנכל לפלסטינים, הוא מתנכל להיסטוריה של הארץ הזאת, הוא מתנכל להוויה ולחוויה של הארץ הזאת. הוא פושע גם בעניין הלאומי האנטי-פלסטיני, והוא גם פושע בעניין של ההתנכלות לארץ ולהווייתה.

אדוני היושב-ראש, ממשלת ישראל לא רק שאינה עושה מה שצריך לקדם שלום עם העם הפלסטיני, שהוא לטובת שני העמים, היא גם פוגעת בשכבות החלשות ובמעמד הביניים כאן במדינת ישראל, ואין מנוס, שלא יחפשו שום פתרונות במקומות אחרים, אין מנוס מלבטל את התקציב של 2012 שאושר לפני שנה, ולחבר ולבנות תקציב אחר, תקציב אחר, שבנוי על צדק חברתי אמיתי. ראש הממשלה דיבר על כלכלת השוק ועל תחרות, שהוא לא רוצה ריכוזיות בסגנון הקודם, הסוציאליסטי, אבל הוא יצר ריכוזיות, שכל הכלכלה השתעבדה בידיהם של אנשי הון,

שוחרי טובתו של ראש הממשלה, הם אלה שישבו בעת השבעת הממשלה על הכיסאות האלה ממול, כדי להזכיר לו שהוא צריך לפרוע את השטר. והוא יום-יום פורע את השטרות להון הגדול על חשבון האדם הפשוט. לכן אנחנו לא רוצים, והעם לא צריך, את האקמול של נתניהו ואת הדמגוגיה הזולה, אלא מה שנדרש הוא בניית תקציב אלטרנטיבי לכל התפיסה של הממשלה הזאת ולתפיסה של העומד בראשה. תודה לחבר הכנסת מוחמד ברכה. כפי שאמרתי, הדיון הוא משולב, ואנחנו עוברים להצעת האי-אמון של מפלגת העבודה: כישלון ממשלת נתניהו בצמצום הפערים החברתיים והכלכליים. המועמדת להרכיב את הממשלה היא חברת הכנסת שלי יחימוביץ. תנמק את ההצעה חברת הכנסת יושבת-ראש מפלגת העבודה שלי יחימוביץ. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. יש לי הרגשה שאתה נהנה להגיד את זה. תמתיני לקדנציה הבאה, שלי. אני מסכימה לכך. אני חושב, זה כבר ביני לבין שלי. יש דברים שאי-אפשר לספר אותם. הופה. והמבין יבין. תראו, רבותי, זה מה שהדמוקרטיה רצתה. לא צריך להתנצל, לא, אין לי מה להתנצל, רבותי. ביני לבין היושב-ראש יש חברות עמוקה, ואנחנו אפילו רואים הרבה פעמים את הדברים עין בעין. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, לפני הכול, תנחומי למשפחתו של משה עמי מאשקלון, ולבנו עם תושבי הדרום, שגם חייהם וגם שגרת חייהם מאוימים. הפתרונות למצב הם מורכבים, אבל אנא, אל תישמעו למתלהמים שמבקשים להסלים את המצב וכבר מחרחרים מלחמה. שמעתי ברוב קשב את נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שמעתי ולא האמנתי: עוצמה בכל התחומים, הוא אמר, ביטחון, כלכלה, חברה. איך זה משתלב עם ההחלטה שהתקבלה אתמול להוריד את המכסים ב-50% בזמן הקרוב?

מה המשמעות של הצעד הזה? המשמעות היא פתיחת גבולות המדינה להיצף של יבוא חסר בקרה. ולא שעכשיו אנחנו משק סגור, לא, אנחנו מקיימים יחסי סחר עם העולם, חתומים על כל הסכמי הסחר, מייבאים יותר מכל מדינה אירופית, יותר מארצות-הברית. אבל לפתוח עוד, עוד, עוד, למה? האם אף אחד לא מבין את המשמעות של הדבר הזה? את העובדה שהיצף של יבוא גוזר מוות על תעשיית כחול-לבן? מביא לחיסולם של מפעלים ישראליים? יגרום לפיטוריהם של עשרות אלפי עובדים? ממה נובעת הצמיחה, מיבוא של מוצרים זולים מסין? לא, מייצור ישראלי. אז אותו רוצים לגמוז? זה "עוצמה בכל התחומים, ביטחון, כלכלה, חברה"? זאת העוצמה? הרי זה אבסורד. זו לא תרופה, זה עוד מאותה מחלה. "איני מקבל את ההנחה שהשוק החופשי פשט את הרגל", אמר ראש הממשלה. מי אמר שהשוק החופשי פשט את הרגל? למה להביא את הדברים לידי אבסורד? זה או קובה או משהו נאור ומופלא? מי טען לשנייה אחת שהשוק החופשי פשט את הרגל? על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על איזון בין שוק חופשי לבין מדינה חזקה ואחראית לאזרחיה, שגם מחזיקה בידיה אחריות לתחומים רבים של החיים, והיא גם רגולטור על השוק החופשי. "איני מקבל את ההנחה שהשוק החופשי פשט את הרגל" כמה חברי כנסת יש כאן שחושבים שהשוק החופשי פשט את הרגל? זה פשוט דיון רדוד שנועד להקצין את הטיעונים של מי שמבקשים לכונן כאן מדינה סוציאל-דמוקרטית נאורה, נורמלית. "חיזקנו את הפריפריה", אמר ראש הממשלה בנאומו. אני לא אכנס לפרטים, אני רק רוצה להזכיר דבר אחד, את הברכה הנואלת ששלח ראש הממשלה בשבוע שעבר לנוחי דנקנר על כך שדנקנר השלים את עסקת "מכתשים אגן". על מה הוא מברך אותו, על הקמת מפעל חדש בישראל?

על מכירתו של מפעל שקיים מראשית שנות ה-50 ופרנס 2,000 משפחות והמציא דברים ושגשג, על מכירתו של המפעל הזה לסינים,

על זה שולח ראש הממשלה ברכה לבעל הון? זה לא שאי-אפשר לשלוח לדנקנר ברכות לפעמים, יש לו גם תעשיית אמת, לא רק כלכלה ספקולטיבית. אבל על זה? משהו כאן ממש משובש לחלוטין. אבל אני חייבת להגיד, הדאגה העמוקה ביותר השתררה בלבי כששמעתי את כל הדיבורים של ראש הממשלה סביב נושא אירן גרעינית. התגנב ללבי חשש, וראיתי פה באולם שאני לא לבד, שהדברים נשמעים כמו הכנת הקרקע להרפתקה מופקרת ומגלומנית. כמובן שלא אכנס לפרטים, אם כי הדיון הזה כולו כבר בחוץ. מראש אנחנו מתרים בך, אדוני ראש הממשלה, וגם בך, שר הביטחון אהוד ברק: היזהרו. ואם יש לכם עודף ביטחון עצמי, ותשוקה אדירה לשנות את פניו של המזרח התיכון, השקיעו את האנרגיה הזאת בהבקעה מדינית. נראה לי שזה אפיק יותר הגיוני. אנחנו נמצאים בעיצומו של שינוי תפיסתי, חברתי וכלכלי, אנחנו נמצאים בעיצומה של יצירת חברה צודקת ושוויונית. נכון שזה נשמע אוטופי ורחוק, אבל אנחנו כן נמצאים בעידן של הבקעה תודעתית שהיא תנאי ראשוני לשינוי. חברה שבה ממשלות לא יכולות יותר לקנות את המשך קיומן באותו מלל שאין מאחוריו מעש על ימין ושמאל מדיני. הציבור לא מסתפק בזה יותר, לא מסתפק בקלישאות חבוטות שאין מאחוריהן מעשה. לא מסתפק בדיון הזה, הבלבדי שהוא לעתים כל כך קרובות רדוד. לא, הציבור תובע מממשלתו אחריות לכל רכיבי חייו, כפי שממשלה צריכה לספק לציבור: לפרנסה בכבוד, לקורת גג, לבריאות, בריאות ציבורית שוויונית, לחינוך ראוי, למשפט צדק. ובאיזו מהירות הם כבר בזים למחאה שעד לפני רגע התחנפו אליה וניסו לרצות את מוביליה, ומחכים לחולשתה, וכבר עושים לה דה-לגיטימציה כאילו רק ארבו בפינה, מקווים בסתר לבם שאולי במקום 200,000 יבואו 60,000, ומייד אורבים, ומייד עושים דה-לגיטימציה. ותראו את ההחלטות אתמול בממשלה, חוץ מההחלטה על פתיחת השווקים להיצף של יבוא, שום שינוי מהותי במדיניות המסים, ממשיכים להיטיב עם העשירים. הרפורמה במס אפילו לא הוקפאה, אלא, "יישקל מתווה שינויים במס הכנסה ובמס חברות עד שנת 2014". כבר שנתיים, שלוש צועקים כולם לראש הממשלה: תקפיא את הרפורמה במס, תקפיא אותה, אנחנו צריכים את הכסף להכנסות המדינה, היא מיטיבה רק עם עשירים. ולא אומרים את זה הסוציאליסטים הדמיוניים של ראש הממשלה ש"אינם מאמינים בשוק החופשי". לא,

נגיד בנק ישראל סטנלי פישר: תקפיא את הרפורמה, ואתמול הוא מחליט, בעקבות טרכטנברג, "לשקול את מתווה השינויים במס ההכנסה". עכשיו, זה בכלל מתקזז, העלו את מס ההכנסה על בעלי ההכנסה הגבוהה מ-44% ל-48%, אבל זה מייד מתקזז עם הורדות תקרת הביטוח הלאומי לפי-חמישה השכר הממוצע, אחרי שקודם זה כבר עלה לפי-תשעה. כלומר, יש כאן משחק סכום אפס. מי שיש לו הרבה, שערה משערות ראשו לא תיפול. זה השינוי הדרמטי שאתם עושים? אין תיקון אמיתי לפערים הקשים ולהתרסקות מעמד הביניים באמצעות כמה סוכריות זניחות כמו נקודות זיכוי לגבר, או ביטול העלאת הבלו, שנתניהו בעצמו קידם, בלי להחזיר את מערכת המס לייעודה האמיתי: לשמש מערכת לחלוקה הוגנת של משאבים. אלא שהנאום של נתניהו היה לפחות קוהרנטי. אנחנו מכירים את נתניהו, מכירים אותו, מכירים את השקפותיו. זה אותו נתניהו, קפיטליסט, תאצ'ריסט. אבל אני חייבת להודות שנאומה של ציפי לבני, יושבת-ראש האופוזיציה, הפתיע אותי באופן מיוחד. ממש סוציאל-דמוקרטית. עוד שנייה היא מתחילה לשיר את ה"אינטרנציונל" פה על הדוכן. מדברת על חינוך חובה מגיל שלוש. אתם אלה שהקפאתם את חינוך חובה מגיל שלוש בחוק ההסדרים. מה, חשבתם ששכחנו? דיור ציבורי, שעכשיו אני גם שומעת מלבני שקדימה כביכול בכלל שחררה אותו מחוק ההסדרים, גם כאן סומכים על הזיכרון הקצר שלנו. איזה שחררה, נתנה מכתב עלוב ביד בשעתו לרן כהן וליורם מרציאנו, שמתישהו אחר כך החוק יוצא מחוק ההסדרים, זה השחרור מחוק ההסדרים.

התחפושת הזאת. באמת, למה להתחפש? תהיו קוהרנטיים עם השקפת עולמכם, נקיים דיון אידיאולוגי. אבל מה זה נשף התחפושות הזה? הפרטתם והפרטתם והפרטתם. קדימה התנגדה אפילו לכלל הפיסקלי שהביא שטייניץ כשר האוצר, כי הכלל הפיסקלי מאפשר העלאה של בסיס התקציב באפס פסיק משהו אחוזים, והביקורת שלהם, ההסתייגויות לתקציב היו שמדובר בפריצת מסגרת התקציב ובחוסר אחריות. שימו לב: הביקורת של קדימה, על הליכוד,

אז עכשיו הם מזדהים עם דרישות המחאה? נו, באמת, כמה אפשר לזלזל באינטליגנציה? חשפו שיניים מול חלוקה מחודשת של רווחי הגז הטבעי. עמדו כאן בזה אחר זה ונאמו את כל הקלישאות על רטרואקטיביות. אחר כך הבינו שזה נורא פופולרי בציבור, אז שינו את דעתם. בתקציב 2007, ואני לא אשכח את זה, במבוא לתקציב 2007 ממשלת קדימה, אולמרט ראש הממשלה, הירשזון שר האוצר, כתוב: נישאר נאמנים לקווי התוכנית הכלכלית של 2003 2004, כלומר נמשיך להשתחוות לכללים שקבע נתניהו. סוציאל-דמוקרטים הם נהיו. השקפת עולם זאת אמונה עמוקה, מנומקת, זה לא טרנד, ואנחנו נמשיך ונדאג לכך שהמחאה החברתית, משפט אחרון. הגעתי באמת לאחרון. אנחנו נדאג לכך שהמחאה החברתית לא תישאר בגדר טרנד, כי היא לא טרנד, היא ביטוי לזרמים עמוקים ואמיתיים בחברה הישראלית שהוחנקו והושתקו כל הזמן. אנחנו נראה שצדק חברתי, מלים שכשחלק מהחברים כאן הוגים אותן נשמעות כמו איזה שם של מותג חדש שלא יודעים בדיוק איך לבטא אותו, צדק חברתי, זה נשמע אופנתי, אנחנו נדאג שהן יהיו מה שהן צריכות להיות, אידיאולוגית ומעשית.

תודה לחברת הכנסת שלי יחימוביץ, יושבת-ראש מפלגת העבודה. ישיב במשולב על שתי ההצעות, הן של סיעת בל"ד והן של סיעת העבודה, השר גלעד ארדן. אדוני היושב-ראש, תודה, אני רוצה להצטרף לברכות שלך ליושבת-ראש מפלגת העבודה החדשה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ, שאין ספק, גם אם יש בינינו חילוקי דעות, היא ראויה לכל שבח, ואני מזדהה עם חלק נכבד מהדברים שהיא אמרה לגבי העקביות שלה בקידום השקפת העולם שלה. לפעמים אנחנו גם מוצאים את עצמנו מסכימים על חלק מהנושאים, אם כי לא בכל דבר, אבל בהחלט, אין ספק שהיא נאמנה לאידיאולוגיה שלה, וכפי שיושב-ראש הכנסת אומר, הציבור ישפוט והציבור יבחר בין השקפות העולם. בראשית דברי אני אתייחס להצעת האי-אמון של חבר הכנסת ברכה, ואין לי כוונה להרחיב, לא בנושא המדיני ולא בנושא הכלכלי-חברתי, כיוון שראש הממשלה הסביר באריכות את מדיניות הממשלה, ואין צורך לחזור על הדברים. בקליפת אגוז אציין שראש הממשלה והממשלה הזאת מובילים לאורך כל הדרך, מאז תחילת כהונתנו, מדיניות ברורה, שמצד אחד מושיטה יד לשלום, ראש הממשלה קורא בכל הזדמנות לנשיא הרשות הפלסטינית לחזור לשולחן המשא-ומתן, ואני חושב שראש הממשלה,

עשה שינויים מרחיקי לכת, לפעמים על אף התנגדות חלקים נרחבים בליכוד,

גם בנאום בר-אילן, גם בהקפאת ההתיישבות ביהודה ושומרון,

בלי לנקוט כרגע עמדה ולהתחיל להסביר, אלה שינויים מרחיקי לכת שנועדו לבנות אמון ולהחזיר את הפלסטינים לשולחן המשא-ומתן. ולצערנו, במקום שהאופוזיציה בראשות קדימה תנהג באחריות ובממלכתיות ותציג בפני העולם את הסרבנות הפלסטינית, הגברת לבני, יושבת-ראש האופוזיציה, נוקטת גישה חסרת אחריות שמסייעת בעצם לניסיונות הדה-לגיטימציה שמדינות ערביות מנסות לבצע נגד מדינת ישראל, ושמענו את זה שוב בנאומה היום. היא ממשיכה להטיל את האחריות לכך שאין משא-ומתן על ממשלת ישראל ועל העומד בראשה, במקום, נכון שכמס שפתיים היא מותחת ביקורת, גם על הרשות הפלסטינית ועל המהלכים החד-צדדיים שהיא מובילה,

אבל כשהיא מדברת על בידוד עולמי, או בידוד בין-לאומי, היא שוב בונה, וכך,

אני מסכים עם מה שאמרה יושבת-ראש מפלגת העבודה, היא בונה על זיכרונו הלכאורה-קצר של הציבור. אבל כפי שראינו בסקרים האחרונים, נראה שהזיכרון לא כל כך קצר, כי המספר 9% תמיכה הוא מספר שאמור היה לגרום גם לה לחשוב קצת על אמירותיה ועל מדיניותה, ככל שהיא קיימת. הציבור לא שכח שצו המעצר הראשון, דרך אגב, שהוצא על-ידי בית-דין מחוץ למדינת ישראל נגד פוליטיקאי ישראלי היה נגד הגברת לבני. אז עם כל הכבוד, ולא הייתי מזכיר זאת אם לא היתה מאשימה את ממשלת ישראל בבידוד, כאילו אפשר גם להכות ב"חמאס" וגם לנהל משא-ומתן ולקבל לגיטימציה בין-לאומית. לא שכחנו את שתי המלחמות שנוהלו על-ידי ממשלת קדימה, לא שכחנו שהגברת לבני שימשה אז ממלאת-מקום ראש ממשלה ושרת החוץ, שתי המלחמות הללו, שאנחנו דרך אגב באופן אחראי וממלכתי גיבינו את הממשלה כאשר היא ניהלה אותן, הסתיימו במצב שבו ה"חיזבאללה" לא רק שלא נחלש, אלא התעצם, והוא מאיים היום עם הרבה יותר טילים על שטחה של מדינת ישראל. אבל לא נורתה אף ירייה מאז, אני מציע שלא נתהדר בכך שלא נורתה אף ירייה, כי אנחנו לא קובעים, מלחמת לבנון השנייה לא נסתיימה בכך שלנו יש איזה יכולת לקבוע מתי "חיזבאללה" יירה, וחלק מהדברים שנאמרו כאן,

בנושא האירני, ולטעמי אין טעם כבר לדבר עליהם, הם בין היתר גם בגלל איומים של שלוחות אירניות שנמצאות על גבולנו הצפוני ועל גבולנו הדרומי. ולא נשכח לגברת לבני שמדברת, וכמה זה מגוחך לשמוע את זה דווקא ממנה, על התעצמות ה"חמאס" כאילו זה באיזושהי אחריות של ראש ממשלת ישראל. אותה גברת לבני שכשרת החוץ תמכה, בניגוד להסכמי אוסלו, בהשתתפות ה"חמאס" בבחירות ברשות הפלסטינית.

כארגון טרור שלא יכול היה, על-פי הסכמי אוסלו, להשתתף בבחירות ברשות הפלסטינית, והגברת לבני, תחת לחץ אמריקני, הצביעה בעד השתתפותו, פעילי "חמאס" הצביעו בסניפי דואר ישראל כאן, במזרח-ירושלים. אותה גברת לבני שניהלה קמפיין לנסיגת צה"ל ולגירוש ההתיישבות היהודית מגוש-קטיף, דבר שאפשר כמובן את השתלטות ה"חמאס" היא מדברת על חיזוק ה"חמאס"? מה מחזק את ה"חמאס" יותר מאשר שכאשר הוא פועל ויוזם פעולות טרור צה"ל וממשלת ישראל מפנים את ההתיישבות היהודית מגוש-קטיף?

אני חושב,

שלא במקרה הציבור מביע את דעתו על חוסר המנהיגות ועל חוסר העקביות בעמדות של הגברת לבני. על הנושא הכלכלי-חברתי באמת אין טעם, פשוט, להתייחס לדברים שאמרה הגברת לבני, כי הציבור יודע, הציבור מכיר את העמדות של קדימה, או את חוסר העמדות. אני יכול להתווכח בהחלט עם יושבת-ראש מפלגת העבודה, אני יכול להתווכח,

אני לא אחזור על כל דבריו של ראש הממשלה, אבל הדברים הם לא כל כך פשוטים ופשטניים כפי שהוצגו כאן על-ידי יושבת-ראש מפלגת העבודה. דרך אגב, עם חלק מהדברים אני גם יכול להסכים. אני גם לא ממש הבנתי, אולי, אולי כשר להגנת הסביבה מפעל "אגן כימיקלים" לא הסב לי תמיד נחת, אבל בהחלט כשאין כרגע שום הבטחה, למיטב ידיעתי, לכמה שנים הוא יישאר בישראל, או כמה עובדים הוא יעסיק, אני בהחלט יכול להיות שותף לדאגות שהביעה חברת הכנסת יחימוביץ.

בכל הכבוד, אני גם זוכר את הביקורת שהובעה כאן על התוכניות שראש הממשלה קידם כאשר היה שר האוצר, וכאשר אנשים שהם בכירים היום במפלגת העבודה הגיעו לאותם מקומות, חבר הכנסת עמיר פרץ כשהגיע להיות שר הביטחון,

אני לא זוכר שפתאום כשצריך למצוא את הכסף כדי לעשות את הצעדים הנדרשים כדי לצמצם את הפערים החברתיים שכולנו רוצים לצמצם, לא ראיתי שכולם מיהרו לקצץ את תקציב הביטחון או לעשות כל מיני צעדים. מצד אחד מסבירה לנו חברת הכנסת יחימוביץ שצריך לדאוג למקומות תעסוקה, בצדק, וכאשר מפחיתים מכסים יש חשש שהתעסוקה בישראל תצטמצם. צריך לזכור שהיום רמת התעסוקה במדינת ישראל היא הטובה ביותר, עמד על כך גם נשיא המדינה, הטובה ביותר ב-30 השנים האחרונות. אז כנראה מישהו פה בכל זאת יודע מה הוא עושה, והאחריות התקציבית שהממשלה נוקטת יש בה גם הישגים, כי היא נותנת ודאות לבעלי הון ולמשקיעים, כאשר הם באים להשקיע בכלכלת ישראל או לאפשר כאן פתיחה של עסקים חדשים. אבל אי-אפשר מצד אחד להגיד: אנחנו מתכוונים, אנחנו דואגים מאוד מהפחתת מכסים, שהיא תביא לפגיעה בתעסוקה במדינת ישראל, ומצד שני, ועם כל הכבוד, זה קצת דמגוגי לדבר על אחוזי מס שהם אחוזי מס שכבר היום הם מאוד גבוהים, אני לא אומר שהם הכי גבוהים, אבל מאוד גבוהים ביחס למדינות המערב, ולצפות שככל שאנחנו נלך ונגדיל אותם יבואו לכאן אנשים מצליחים וירצו לשים את השקעותיהם ולפתוח כאן מקומות עבודה חדשים שייצרו מקומות תעסוקה. אני חושב שהממשלה מובילה גם בנושא הכלכלי מדיניות זהירה, מדיניות אחראית. אין ספק שהמחאה החברתית, ואנחנו ממש לא מזלזלים בה, וגם אם יש פה ושם אנשים שעושים טעויות בהתבטאויות שלהם כלפי המחאה, זה בוודאי לא מייצג את מדיניות הממשלה ולא את עמדתו של ראש הממשלה. כולם כאן יודעים שראש הממשלה כן עשה שינויים בעמדותיו בתחום הכלכלי, בין אם זה עצירת מתווה הפחתת המסים, ושינויים רבים אחרים, הוא יכול היה להתחפר בעמדותיו, שעל חלק מהן גם אני חלקתי, אבל הוא לא עשה כך, הוא הקים ועדת מומחים, הוא לא שלט אפילו במי יהיה באותה ועדת מומחים, הוא נתן לה מנדט מלא להציג את המסקנות שהיא חושבת,

פרט לנושא של פתיחת מסגרת התקציב, כי אנחנו חושבים שפתיחת מסגרת התקציב עלולות להיות לה השלכות הרות אסון גם על התעסוקה הישראלית וגם על הגדלת הפערים החברתיים, ואנחנו רואים מה קורה במדינות שלא קיימו ולא ניהלו מסגרת תקציבית אחראית. אבל שינוי סדר העדיפויות במסגרת, חברת הכנסת זוארץ, אני חושב שהעתקה, אלוקציה בעברית, של 60 מיליארד שקלים בתוך התקציב, חלק על-ידי שינויים בתמהיל המסים, דבר שאושר אתמול בממשלה, וחלק אחר על-ידי, למשל, הקצאה של 18 מיליארד שקלים בחמש השנים הקרובות להורדת יוקר המחיה לזוגות צעירים שמגדלים ילדים קטנים, ואני מכיר היטב כמה זה עולה למצוא מסגרות לשעות הצהריים ואחר-הצהריים לילדים, כמובן לא רק לשכבות החלשות, גם ממעמד הביניים. אז נכון שאולי עוד לא עשו מספיק יחסי ציבור לוועדת-טרכטנברג ולהמלצות שלה, כי זה דוח ארוך ומורכב, אז עדיין הציבור לא מודע לכל השינויים שיש בו, ואני לא חושב שהדוח הזה מתקן כבר את כל החוליים שיש בכלכלה הישראלית,

גם בתחום הסביבתי, שבעיני יש לו השלכות חברתיות מאוד מאוד משמעותיות. אבל בזמן הקצר שניתן לוועדה הזאת, ובציפיות האדירות והמוצדקות שיש לציבור הישראלי לראות תוצאות, ושוב, התוצאות האמיתיות והמבחן האמיתי הם בבחירות. אי-אפשר להחליף,

וזה אולי ההישג החשוב ביותר של תנועת המחאה הציבור, אני מאמין, ילמד הרבה יותר לעומק, ויהיה קשוב היטב היטב לכל, ובכך צדק יושב-ראש הכנסת, לעמדות של כל אחת מהמפלגות לפני שהוא יטיל את הפתק. אני סבור שהמפלגה שלי והממשלה שאני מייצג יש להן הישגים חשובים מאוד בתחומים החברתיים, בתחומים הכלכליים.

אני לא מתכוון עכשיו לעשות סקירה בין-לאומית ומה המצב במדינות רבות שנחשבו כלכלות מצליחות.

תמיד יהיה מי שיקרא קריאת ביניים וינסה להשוות לסקנדינביה, ואני אגיב ואסביר לו שכשסקנדינביה תצטרך להוציא בתקציב הביטחון שלה את סדר הגודל שאנחנו מוציאים, וכשסקנדינביה תתמודד עם גידול באוכלוסייה כפי שאנחנו מתמודדים, ועם מורכבות כפי שיש כאן בנושא הציבור החרדי והציבור הערבי, אז נדבר. אבל אלו טענות דמגוגיות משני הצדדים, ואני חושב שהציבור הישראלי כבר עשה כברת דרך, והוא ילמד היטב היטב את כל הטיעונים, והוא יודע מה אפשר לעשות ומה אי-אפשר, ואם אפשר לעשות את הדברים ב"זבנג וגמרנו", או שחלק מהנושאים הם תהליכים שייקח שנים רבות לתקן אותם, ולכולנו יש אחריות למחדלים, העובדה שממשלות ישראל לאורך שנים רבות יצרו ריכוזיות ומכרו גרעיני שליטה, ומכרו גרעיני שליטה, זה לא אחריות של נתניהו כשר האוצר. נתניהו, לדוגמה, לא מכר את "מפעלי ים-המלח". בייגה שוחט מכר את "מפעלי ים-המלח" לגרעין השליטה דאז של משפחת אייזנברג. ואני יכול לתת עוד דוגמאות. אז עם כל הכבוד, שוב אני אומר, חלק מהביקורת היא גם מוצדקת, עלינו, אבל הריכוזיות, תמהיל המסים, הרבה דברים שצריך לשפר או לתקן, וגם הדברים שאפשר לשפר או לתקן, לא תמיד אפשר לעשות את זה, לפעמים יש שנים קשות יותר ולפעמים, אנחנו היום, היום זה יופי שאנחנו יכולים להתווכח למי לתת ולאן לתת, אבל בכך צודק ראש הממשלה: בלי שתהיה צמיחה ובלי שיהיה גידול בהכנסות המדינה נוכל לדבר פה עד מחר, אבל לא יהיה מאיפה להגדיל את תקציב התרופות ולא יהיה מאיפה לתת טיפולי שיניים חינם לילדים, דברים שלדוגמה הממשלה הנוכחית עשתה.

אני סבור שהמושב הקרוב בהחלט, אני מקווה, מאחל לכולנו שהוא יעמיק את הדיונים שמתקיימים כאן, בכנסת, ובפרט בתחום החברתי והכלכלי נוכל להעמיק את הדיונים, ובסופו של דבר הציבור ישפוט. אני חושב שהממשלה הזאת היא אחת הממשלות החברתיות ביותר שכיהנו במדינת ישראל, ולכן אני מבקש מהכנסת לדחות את הצעות האי-אמון.

הממשלה הזאת נתנה את התקציב הכי נמוך לסל התרופות שהיה בשש השנים האחרונות, תודה לשר גלעד ארדן. אני מזמין את חבר הכנסת יעקב כץ לבוא ולנמק את הצעת האי-אמון האחרונה להיום: מדיניות הריסת בתים של אזרחי המדינה המתגוררים ביהודה ושומרון, של האיחוד הלאומי, המועמד להרכיב את הממשלה הוא חבר הכנסת יעקב כץ. בבקשה, יש לך עשר דקות. ברשות היושב-ראש,

גם אני רוצה לאחל לך, חברת הכנסת שלי יחימוביץ, שזכית ונבחרת להיות יושב-ראש מפלגת העבודה, אני לא הייתי רוצה שיהיו לך הרבה מנדטים, אבל אם זה בא על חשבון קדימה אני אשמח מאוד.

אתם כל כך מוטרדים מקדימה,

גם למפקדי פואד, אני שמח לראותו בריא ושלם. חבל על הזמן, חבר הכנסת יעקב כץ. רגע, מה אכפת לך, יש לי עשר דקות. דקה אחת אני יכול לבזבז על המפקד שלי. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת לברך גם את שלי. מצטרף לברכות. אני חושב שאנחנו היום מצביעים על אי-אמון בכבוד השר ארדן, בממשלת ישראל, בראש הממשלה ובדרך שממשלת ישראל התנהגה ומתנהגת בשנתיים וחצי האחרונות. אנחנו חושבים שכבוד ישראל נרמס, ואני אפרט למה אני מתכוון כשאני אומר "כבוד ישראל נרמס". ידידי פואד, אני רוצה שתשמע, מפקדי, חבל על כל מלה,

כבוד ישראל נרמס כאשר ראש הממשלה צריך לקום ולומר, ואנחנו רוחשים לו כבוד, כי הוא ראש ממשלתנו, ראש הממשלה של כולנו; אבל כשהוא אומר שצריך היה מנהיגות, והוא מודיע קבל עם ועולם שהוא מנהיג, מנהיג לא צריך להגיד על עצמו שהוא מנהיג, רואים עליו אם הוא מנהיג. ואם בגלל המנהיגות שלו מדינת ישראל, רבותי. חבר הכנסת בן-סימון. מילא אתה מפריע לאחרים, אבל לי? לחבר הכי טוב שלך? אל תגיד את זה בקול רם. אל תגיד את זה בקול רם.

התחבקנו, היינו המחובקים הראשיים.

ימין ושמאל תפרוצי ואת ה' תעריצי.

אחרי שמדינת ישראל, עמה סומם, אחרי שסוממנו במשך חמש שנים על-ידי התקשורת והושקינו בכמויות אדירות של וודקה, לא פלא שיכול לקום ראש ממשלה ולהביא עלינו, לדעתי, בושה יכול להיות שמחה גדולה למשפחת שליט, זו שמחה לעם היושב בציון בבואו של החייל גלעד שליט הביתה, אבל אני חושב שהעמים היושבים מסביב לא מכבדים אותנו, וכבוד ישראל נרמס. אין שום דבר שמרתיע אותם, ואנחנו רואים את התוצאות היום: טילים שמתעופפים הלוך ושוב על כל חלקי ארץ-ישראל, גם היום, גם בשעה האחרונה, גם בשעות האחרונות, על באר-שבע, ועל שדרות, וכך הלאה וכך הלאה. זה סימן שהרתעה אין, הסובבים לא מעריכים ולא מכבדים, וכמו שאמרתי, כבוד ישראל נרמס, גם בעסקת אילן גרפל, גם בעניין המסתננים, שבלי עין הרע, רציתי שתדע, 2,000 איש. חבר הכנסת בן-סימון, שהיום, בלי עין הרע, הכמות המתווספת למסתנני ישראל,

שתדע, אם יש לך דירה בתל-אביב, תמכור אותה מהר, כי מחירי הנדל"ן בתל-אביב ירדו, משום שבסוף דצמבר, בסוף דצמבר 2011,

הנתונים המתפרסמים על-ידי משרד הפנים וצה"ל, כ-50,000, חברת הכנסת שלי יחימוביץ,

50,000 מסתננים נכנסו מ-2005. גם השנה הזאת אנחנו זוכים ביותר מ-15,000, 2,000 החודש. כל חודש 2,000. 2,100 הגיעו עד אתמול, זאת אומרת 50,000 מסתננים, ואני לא נכנס כרגע, יש לנו עכשיו יושב-ראש חדש לוועדת העובדים הזרים, אנחנו מברכים אותו, את חבר הכנסת ניצן הורוביץ,

לא היינו רוצים, בונים את הגדר, אבל כשאני אמרתי פה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ, את ישבת עוד שם בחלק של הקואליציה, היית מהתומכות הגדולות של ראש הממשלה נתניהו, ואני אמרתי, לא לא לא לא. זה לא היה מעולם. זה לא היה מעולם. לא משנה, אבל ישבת שם.

אבל ישבת שם, בחלק של ה"יס". ישבתי שם כי הכריחו אותי לשבת שם. בחלק של ה"יֵי", לא בחלק של ה"נֵיי". אילצו אותי לשבת שם, אני התנגדתי. לא משנה, אבל כשאני אמרתי אז, לפני שנתיים וחצי, שמדינת ישראל, נכנסים אליה מסתננים,

אתה זוכר את זה וכולכם זוכרים,

אנחנו נגיע ל-50,000, והגברת שלי יחימוביץ, חברת הכנסת, יושב-ראש המפלגה, בשנה הבאה אנחנו מגיעים, חבר הכנסת דניאל בן-סימון, ל-70,000 באזור תל-אביב ול-100,000 ול-150,000, בלי עין הרע, כן ירבו,

והעיר תל-אביב, העיר העברית הראשונה, הופכת להיות אחת מהערים האפריקניות האחרונות. ואמרתי, מפקדי פואד, אתה עזרת לי לבנות את יהודה ושומרון, יש לנו היום 700,000 מתנחלים ביהודה ושומרון, אבל לא בנינו מספיק בתים לפליטים היהודים של תל-אביב, ואיפה נשים אותך,

לא בנינו בתים ביש"ע כדי לקלוט את כל הפליטים היהודים של תל-אביב, כשכל תל-אביב תהפוך להיות אריתריאה קטנה, סודן גדולה, ניגריה קטנה, תיהנו. כצל'ה תרבחו ותסעדו, וזה הצלחה, אולי נפנה את המסתננים ליו"ש? אני אמרתי רק,

שאנחנו זכינו בשלוש שנים האחרונות של הממשלה, חבר הכנסת ארדן, השר ארדן. השר ארדן. זה לא הממשלה של ארדן עדיין.

השר גלעד,

אהובי, בשלוש שנים האחרונות של הממשלה שאתה חבר בה, נכנסים לישראל כ-40,000 מסתננים, הצלחה של ממשלת ישראל,

וזה עם הגדר ולמרות הגדר, בלי עין הרע. נעביר אותם לגדה. זה לא מצחיק, רבותי. ולכן אני רוצה לומר שעוד פעם, כבוד ישראל נרמס. ועכשיו, ידידי מפקדי פואד, עכשיו בונים את הגדר,

יש לנו יישובים ביהודה ושומרון, רק פואד המפקד שלך?

גם אתה, נכון. יש לנו ביהודה ושומרון, בלי עין הרע, כ-400,000 מתנחלים, אתם יודעים שאלה מספרים נכונים. אמרת 700,000. 700,000 זה כולל יהודי ירושלים, בשכונות של ירושלים.

כן כן, ואתם יודעים שהצמיחה ביהודה ושומרון היא קרוב ל-6% בשנה. אנחנו מגיעים למיליון אנשים בתוך חמש עד שבע שנים. דניאל בן-סימון, גם יש לו כבר חמישה ילדים, הוא עובד יפה מאוד עם הילדים, הוא מצליח, יעבור לגור ביהודה ושומרון, נגיע מהר מאוד למיליון תושבים. הוא יכול עם החיבוקים האלה להגיע לעשרה ילדים. דניאל הוא בסדר, אבל מאותה אשה, אנחנו לא רוצים שיתחתן עם עוד מישהי, רוצים עם אותה אשה.

אנחנו ביהודה ושומרון,

ביהודה ושומרון יש לנו יישובים שקיימים 12 שנה,

יישובים של 12 ו-13 שנה, כמו גבעת-אסף, מגרון, עמונה, עם מאות ילדים, עם עשרות משפחות, מדובר על מאות משפחות. אני עברתי על הפרוטוקול של הדיונים בבית-המשפט העליון, שהפרקליטות מבקשת להרוס בתים. היא מעולם לא ביקשה להרוס שכונות ביישובים ערביים, היא מעולם לא ביקשה להרוס שכונות של בדואים, של שנה או שנתיים, אבל יישובים יהודיים, דין אחר, כי אנחנו יהודים. לא מצאתי בפרוטוקול שמי מהשופטים או מי מהפרקליטים שואל כמה מניקות יש שם, איפה תגורנה המשפחות אחרי שיסולקו מהבתים, כמה ילדים יש שם, איך הם קנו את הבתים, איך הם עלו לבתים, איזשהו דיון נשמתי של איזה סבתא בייניש, של איזה אמא פרקליטה ששואלת כמו איזו סבתא שיש לה נכדים: ומה עם הילדים שגרים שם?

בגבעת-אסף 150 ילד, בגבעת-האולפנה 200 ילדים, מניקות, אנשים שילמו וקיבלו משכנתאות, קיבלו תמריצים מברק, ראש הממשלה שלך, הוא נתן תמריצים לגור בגבעת-האולפנה, בתים שנרכשו מערבים. אבל אין שאלה אישית, נשמתית, פנימית, בפרוטוקול של הדיון בבית-המשפט העליון. בית-המשפט העליון, כבוד השר ארדן, שאלה קטנה: יש שם נשים? יש שם תינוקות? איפה הם יגורו אחר כך, אחרי שיהרסו להם את הבתים? שאלות כאלה לגבי יהודים במדינת ישראל לא נשאלות בבית-המשפט.

גם על הנושא של הרס השכונות, ולצערנו הרב היום בבת-עין הרסו בתים, גם בנושא המסתננים, גם בנושא הבנייה,

תדעו לכם שבירושלים עיר הקודש, שלכולי עלמא היא עיר הקודש, יותר מ-2,500 יחידות דיור יכולות להיבנות מחר, ואני הייתי זה שדיברתי, וגם על זה שלי תעיד, על בנייה תקציבית, שדרשתי שיבנו כמו שבנינו כשהייתי עם אריק שרון, שבנינו יותר מ-120,000 יחידות דיור.

לא עושים, לא יוצרים. כבודה של מדינת ישראל מתבזה, ועל זה ראויה הממשלה לאי-אמון, וכשאנחנו,

ננהל את המדינה, אז בעזרת השם הכול ייראה אחרת. תודה לחבר הכנסת יעקב כץ. תשיב השרה לימור לבנת במקום שר הביטחון. מה יהיה גורלנו-אנו, היהודים? הם עוברים ליש"ע. ואתה תשאיר אותם, הם

ליש"ע, אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, אני מתכבדת לענות על הצעת האי-אמון של האיחוד הלאומי, ואני רוצה להקדים ולומר שממשלת ישראל, אנחנו היום, במהלך ישיבת סיעת הליכוד, גם קיימנו דיון מקיף יחד עם ראש הממשלה בסוגיה שעלתה כאן עכשיו על הפרק. אין צורך לחזור ולומר, אבל אם יש צורך אז אני אחזור ואומר כאן שההתיישבות ביהודה ושומרון יקרה מאוד ללבו של הליכוד,

המרכיב העיקרי והמרכזי בממשלה, ושרי הליכוד, חברי הכנסת של הליכוד, ובראש ובראשונה ראש הממשלה בנימין נתניהו, בוודאי לא רק מברכים, אלא רואים חשיבות רבה מאוד בהתיישבות ביהודה ושומרון, ואנחנו מרגישים וחשים לא רק חלק מההתיישבות ביש"ע, אלא מחויבים לחלוטין לתושבים ביהודה ושומרון ולהתיישבות כולה. החטא הקדמון, הייתי אומרת את זה אולי כך, החטא הקדמון היה כאשר אריאל שרון מינה את הגברת טליה ששון להכין דוח על, איך זה נקרא? המאחזים הבלתי-חוקיים, כך זה נקרא אז, המאחזים הבלתי-מורשים, קראו לזה בכל מיני שמות ובכל מיני כינויים, בקיצור קראו לו "דוח טליה ששון". הגברת טליה ששון, למי ששכח או מי שאולי לא ידע, יש רבים שלא יודעים, לא הכול יודעים, הגברת טליה ששון, כאשר מונתה על-ידי אריאל שרון, ראש הממשלה אז, שאני הייתי חברה בממשלתו, הגברת טליה ששון כבר לא היתה בפרקליטות המדינה בשעה שמונתה על-ידי אריאל שרון לבחון את כל השאלה הזאת, שמייד אני אתייחס אליה כדי לעורר קצת זיכרונות בלב חברי הכנסת ובלב הצופים שלנו בבית. היא למעשה כבר פרשה מתפקידה בפרקליטות אז, אבל כנראה אז לא נראה לאף אחד שזה הליך מוזר או לא תקין או לא סביר שמביאים את מי שפרשה מהפרקליטות, לא שאלו: אז מה, אין מספיק בפרקליטות? הפרקליטות לא מספיק טובה? מה זה, אנחנו נזקקים למישהו אחר? אלא דווקא ראו בזה דבר מצוין. כנראה כבר אז היו מי שחזו שבבוא העת טליה ששון תרוץ לכנסת ברשימת מרצ. אולי לא חזו, אולי העריכו. אולי לא העריכו, אבל הכירו את דעותיה.

אולי לא העריכו שתרוץ לכנסת כלל ועיקר, אבל הכירו את עמדותיה, נאמר זאת כך. אבל מה הבעיה עם זה? כל אזרח במדינה

ודאי, כמובן, כמובן, אבל דא עקא שעורכת-הדין טליה ששון, שללא ספק היא מוכשרת, כל עוד היא היתה בפרקליטות, מובן שהיא היתה לגמרי אובייקטיבית, וכאשר היא פרשה מהפרקליטות היא פתאום מונתה לטפל בעניין, ואז איש לא שאל למה לא לקחת מישהו מתוך הפרקליטות, מה פתאום לוקחים אנשים מבחוץ בכלל? הרי יש פרקליטות למדינה, הרי הפרקליטות היא הגוף שמייצג את הממשלה. היית בממשלה? היא הגוף, לא רק שהייתי, טוב ששאלת אותי, חברת הכנסת זוארץ, אני כל כך מודה לך. את ממש שאלת אותי שאלה ראויה ומתאימה, כי אני קוראת עכשיו מתוך Ynet אז, אני התנגדתי. ואני מודה לך ששאלת אותי. מזל שיש Ynet. בדיוק. מזל ששאלת אותי גם, כי אחרת אולי הייתי שוכחת לספר, אבל מכיוון ששאלת, אני חייבת כבר לספר לציבור, וגם לחברי הכנסת. אני התנגדתי בכלל. אני אמרתי אז, אני דרשתי אז ואמרתי: אני דורשת לא לדון במאחזים הישנים. כי הרי אנחנו לא מדברים על מה שיהיה, וגם כרגע לא מדובר על אותם בתים או שכונות או יישובים שיקומו לעתיד לבוא, בעזרת השם, אלא מדובר על אלה שכבר כרגע יושבים, קמים, גרים בהם, שחלקם הוקמו על-ידי ממשלות ישראל, שהוקמו על-ידי ממשלת ישראל, שניתנו להם שירותים, שבחלקם קיבלו מענקים ממשרד השיכון, שיש בהם משפחות שקיבלו מענקים וחתמו על כך שבמשך 15 שנה לא יעזבו את המקום וימשיכו לגור שם, משום שקיבלו מענק, אבל חלפו רק עשר שנים.

חלקם הוקמו לפני 15 ו-16 שנה ו-12 שנה, והם קיבלו בינתיים את כל השירותים מהמדינה. הם קיבלו מים, וחשמל, וחינוך, ותקשורת, כל היתר. והוקמו שם החל מבתי-ספר ודרך מקוואות וכל יתר מבני הציבור. על-ידי המדינה, על-ידי הממשלה. מה, בעצמם הם הקימו את זה? לא ולא. הם הקימו את זה במחתרת? לא ולא. הוקמו על-ידי ממשלת ישראל. אפשר להעלות על הדעת שפתאום יבואו עכשיו ויהרסו את זה? הרי זה דבר לא סביר לחלוטין.

כאשר יש בעיות, ומתעוררות בעיות לפעמים? אני לא מנסה לומר שאין בעיות כאלה ואחרות, שמתברר שאולי קרקע מסוימת היא קרקע שמישהו בא וטוען שהיא היתה שלו,

יש סוגים שונים של קרקעות, אני לא אכנס לזה עכשיו. כשמדובר בקרקעות מדינה, אז בכלל אין מה לדבר. כשמדובר בקרקעות נפקדים, מדובר על התיישבות שחלקה הוקמה לאורך שנים רבות, בכל הממשלות, כולל בממשלות של מפלגת העבודה, בממשלות שקדימה, שבכלל היא מורכבת הרי מכל מיני מפלגות. אז חלקכם הייתם, לא את,

רגע, דקה. לא, הליכוד לא. הליכוד לא היה בכל מיני מפלגות. שטייניץ, מאיפה

הוא לא היה בשום מפלגה. הוא היה ב"שלום עכשיו", וזה היה לפני שנים ארוכות מאוד, חברת הכנסת זוארץ. הליכוד לא הגיע מכל מיני מפלגות. קדימה מורכבת, פייגלין הגיע מהליכוד? הפייגלינים הגיעו מהליכוד?

מה שייך פייגלין? יש פה חברי כנסת, חברת הכנסת זוארץ,

חברת הכנסת זוארץ,

זה לא נעים כל כך לשמוע,

אבל בכל זאת, העובדות הן עובדות. קדימה מורכבת

בסדר, זה לא נורא. עוד מעט יהיו פחות. עוד מעט יהיו פחות, הרבה פחות. הרבה פחות. לפקוח עיניים. באמת, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, וכו' וכו'.

בכל זאת,

תראו, אני באמת מוכנה,

תראו, לוח הזמנים שלי, האמת היא שגם הליכוד מורכב מכמה מפלגות. שלומציון נכנסו לליכוד. לוח הזמנים שלי לא מוגבל, על הדוכן, אתם יודעים, אבל בהבדל מזה, הדברים שלך חשובים. הייתם 12 והגעתם ל-27.

אנחנו לא היינו 12, הגענו להרבה יותר. אבל אנחנו באמת, תראה, אחרי שאריאל שרון פירק את הליכוד, פירק את הליכוד, לקח מנדטים של מי שהצביעו ליכוד, ולקח אותם, הייתי אומרת, באורח מאוד לא דמוקרטי, תוך כדי קדנציה, ולקח אותם והקים את קדימה, שנבנתה והוקמה, מי שניסה לעשות את זה על חורבות הליכוד, אבל זה לא צלח בידו, אבל מנדטים של מי שהצביעו ליכוד ולקחו אותם והקימו מפלגה אחרת, דבר מאוד לא דמוקרטי, אז אחרי שזה קרה,

הבוחרים ממש לא עברו אתכם, אחרי שזה קרה, אחרי שזה קרה, ואחרי שלקחו כמה מהליכוד, כמה מהעבודה, את כבוד נשיא המדינה היום, עם דליה איציק וחיים רמון, ואחר כך כמה מהליכוד, וכמה מפה, כמה משם, ערבבו,

שיטת השקשוקה, יצא קדימה. בסדר, אוקיי, לא קרה כלום. אבל אחרי כל זה, לא זה מה שרציתי להגיד בכלל, אבל אתם מושכים אותי לזה. אתם סתם גוררים אותי,

בואו נעבור למדיניות, אני נהנית,

בכל אופן, אני מוכנה להמשיך. לא לזה כיוונו, אנחנו הולדנו את השקשוקה ואתם את הצדק החברתי. אתם צדק גדול, אין מה לדבר. אבל לא לזה כיוונו דברי, בכל אופן. לא לזה התכוונתי אפילו. התכוונתי רק לומר שאריאל שרון, אמרתי כבר, כיוון שאני התנגדתי לאותו מהלך,

הדברים לפני, היום אנחנו באים ואומרים, אה, התחלתי לומר שהיום יש יישובים שנבנו על אדמות המדינה, רוב היישובים, ויש יישובים שנבנו על אדמות נפקדים. התחלתי ואמרתי, מכאן הגעתי לזה, שהיו כאן ממשלות העבודה, והיו ממשלות של הליכוד, וקדימה הרי מורכבת גם מהעבודה וגם מהליכוד, והיו ממשלות שונות, וכולן כולן בנו את היישובים ואת ההתיישבות ביו"ש. אני עוד זוכרת את כבוד נשיא המדינה, שמעון פרס, כשהוא היה שר וכשהיה ראש הממשלה, וכשהוא הקים, אני זוכרת אותו רוקד עם ספר תורה בקדומים. אני הייתי שם באותו לילה. הייתי שם באותו לילה. ואני זוכרת את יצחק רבין, זיכרונו לברכה,

ואני זוכרת אחרים. אני לא אמנה כאן את כל השמות, כי לי לא יספיק כאן כל הלילה.

כל זה אכן קרה. יש אכן, אין ספק שעולות שאלות כאלה ואחרות. למשל, אדמות נפקדים.

אז בית-אל, עופרה, בנויות על אדמות נפקדים. לא אנחנו, כרגע, בנינו את עופרה ואת בית-אל. מה נעשה? אז אנחנו נהרוס את בית-אל ועופרה? טוב, יש כאלה שבטח ישמחו מאוד אם זה יקרה, אבל אין שום כוונה כזאת. לראש הממשלה שלך יש כוונה כזאת.

אז קורה שבא מישהו, בא, נניח, אדם מסוים ואומר: זו אדמתי הפרטית. טוב, קודם כול, בוא נראה. מה עושים?

קודם כול צריך אסמכתאות. צריך לבדוק אם אכן זה נכון,

מסדירים, מפצים, אם גרים שם אנשים כבר שנים ארוכות. כל דבר כזה דורש את הבדיקה שלו.

אני אולי אקרא רק כמה מלים מתוך הפתיח של דוח טליה ששון, כפי שהוגש לממשלה, ומזה אולי אני אלמד מה אפשר ומה אי-אפשר, או, הייתי אומרת, מאיזה צד של הצביעות אנחנו מסתכלים,

שאנחנו, לפחות אני הצעתי לראש הממשלה, ראש הממשלה לשמחתי קיבל את עמדתי, לא הייתי היחידה שהצעתי זאת, להקים צוות של משפטנים, לא צוות מתוך הפרקליטות, צוות של משפטנים, כמו טליה ששון. לא מדובר בהרבה. שניים, אולי שלושה. אין לך אמון בפרקליטות? לא, לא, בדיוק כמו טליה ששון. היא לא היתה בפרקליטות. אז כמו טליה ששון.

של משפטנים שתפקידו יהיה לבחון, רק לבחון, את תמונת המצב סליחה, והוא יוכל לבדוק כיצד מסדירים בעיות, מהן הבעיות, כיצד מסדירים אותן, ואת כל זה לבוא ולבחון, לא איך הורסים, איך מסדירים. כי מובן שיש כאלה שיש להם כוונה להרוס. זאת לא כוונת הממשלה הזאת. הכוונה היא להסדיר. עכשיו אני רוצה, אבל אני חושב, היועץ המשפטי כבר הודיע שהוא מתנגד, איך אתה יודע מה היועץ המשפטי הודיע? קראתי בעיתון היום. אה, כל מה שכתוב בעיתון נכון. חבר הכנסת מולה,

חבר הכנסת שלמה מולה, אני מבינה שאתה יודע בדיוק מה היועץ המשפטי הודיע, כי אתה קראת בעיתון. אני אז אני אומר לך כך, חבר הכנסת מולה, תרשה לי. אני הרי אגיע. תרשה לי. אמרתי: זאת היתה הצעתי. לשמחתי ראש הממשלה קיבל את העמדה הזאת שלי, וגם של אחרים שהציעו. אני רוצה לקרוא מה תפקיד הצוות הזה, המשפטי. הנה, מה כתבה טליה ששון. היא כותבת כך: "פתח דבר. ב-8 במרס 2005 הגשתי לראש הממשלה מר שרון חוות דעת בענייני המאחזים הבלתי-מורשים", וכו' וכו'. "בכתב המינוי, מ-29 ביולי 2004", היא כותבת, "ביקש ראש הממשלה כי אמסור פרטים מקיפים על המאחזים הבלתי-מורשים, מספרם ודרכי הקמתם, על מעורבות הרשויות בהקמתם. כן ביקש" שימו לב, "כי אחווה דעתי" טליה ששון, יועצת חיצונית, חברת הכנסת זוארץ, "כן ביקש כי אחווה את דעתי בשאלות הנוגעות לאמצעים שניתן לנקוט לשינוי או תיקון הדינים לשם מניעת הקמתם של המאחזים והמשך פעילותם, ולרבות מניעת תמיכה מצד רשויות ציבוריות שונות,

או תוספות חקיקה,

צווים או החלטות ממשלה ככל הנדרש להפסקת תופעת המאחזים ופינוים, הליכי אכיפה יעילים יותר למניעת התרחבותם, ועוד כהנה וכהנה. ממצאי חוות הדעת מצביעים על מעורבותו המסיבית"

אריאל שרון ביקש מטליה ששון את חוות דעתה. מדוע אפוא אסור לראש הממשלה בנימין נתניהו לבקש מצוות משפטנים חיצוני, בדיוק באותה מתכונת, את חוות דעתם כיצד אפשר לא לא להסדיר, אלא להסדיר הרי זה דבר שלא מתקבל על הדעת. ולכן, חבר הכנסת מולה, קודם כול, היועץ המשפטי לממשלה, עדיין, וראש הממשלה, יושבים ביניהם. אבל הדבר השני שאני רוצה לומר הוא כך: אין זו שאלה משפטית בעיני אם צוות משפטנים ישב או צוות משפטנים לא ישב כדי להציע פתרונות, והממשלה תוכל לפנות לבג"ץ ולבקש פסק זמן שבו צוות משפטנים יוכל לבחון תהליכים לבדיקה, לבחינה, להסדרה, ואם יש צורך גם לפיצוי, כפי שמקובל בתוך "הקו הירוק". זאת לא סוגיה משפטית שלגביה היועץ המשפטי יכול להגיד: רגע,

אין עוד על מה. ולכן, ראש הממשלה היום, בישיבת סיעת הליכוד, כאשר אנחנו שוחחנו על כך, שוחחנו פעמים רבות, ולכן, כרגע הדברים עדיין בטיפולו של ראש הממשלה. מחר תוגש תשובת המדינה לבג"ץ. אני סבורה שגם חברי קדימה, גם חברי הכנסת מקדימה, אל לכם לשיש כל כך ואל לכם לצהול כל כך ולצפות כל כך שיבואו ויהרסו בתים. בואו כולנו יחד נשמח, אתם עושים את זה, בוא כולנו יחד נשאף לכך, לא נשמח, נשאף לכך, שבמקומות שבהם יש צורך להסדיר, כי יש בהם אולי, חבר הכנסת יעקב כץ, השרה משיבה לך. שבמקומות שבהם אנחנו יכולים להסדיר אז אנחנו נסדיר ונפתור, ואם צריך לפצות, גם נפצה. אבל לא נהרוס בתים, ראש הממשלה על פתרון שתי מדינות לשני העמים.

הוא אמר את זה לפני שעתיים פה על הדוכן. לא שמעתי.

סליחה, לא שמעתי.

ראש הממשלה אמר לפני שעתיים: אני הכרזתי קבל עם ועולם על פתרון שתי מדינות לשני העמים. זאת אומרת, מדינה פלסטינית בצרפת.

ואת אומרת עכשיו מדיניות אחרת. את אומרת: אם יהיה הסדר, אנחנו נישאר שם.

חבר הכנסת והבה, חבר הכנסת, תרשה לי. קודם כול, אין שום הסדר. ביבי מעולם לא קיבל את הסכמת הליכוד.

חבר הכנסת והבה, אין שום הסדר. מה אתם מציעים עכשיו? שאנחנו נהרוס בתים? אין שום הסדר.

לכש שמירה על החוק. אני מדברת על שמירה על החוק. הרי מדובר כאן על משהו שהוא לא שמירה על החוק. אני מדברת על הקמת צוות משפטנים.

הממשלה התחייבה על מפת הדרכים, לפנות, טוב.

סליחה, אני לא אתחיל עכשיו את כל הדיון מהתחלה. אתם הרי ששים אלי הרס.

אין כאן, סליחה. הרי ברור שאני אגיד, ואתה תגיד את שלך. אין פה שום סתירה. אין שום הסדר. אין שום רצון מצד הרשות הפלסטינית בכלל לנסות להתחיל לשבת לדבר על הסדר, אבל אנחנו מאוד-מאוד מעוניינים

כול לכתוש, לאבד, להרוס ולהשמיד. לא אנחנו. מדובר כאן, אבל הנה כצל'ה מציע אי-אמון. עכשיו את הדוברת של האיחוד הלאומי. זה יפה.

כיוון שאת מהחלק היותר שמאלי בתוך קדימה, אז אני לא בדיוק מבינה איך הגעת להיות דוברת של האיחוד הלאומי.

השרה משיבה על הצעת האי-אמון.

אי-אמון הוצג לפני ראש הממשלה ולא, חברת הכנסת זוארץ,

חברת הכנסת אורית זוארץ. חברת הכנסת זוארץ, אני מבינה שהפכת לדוברת של האיחוד הלאומי.

אני לא בטוחה שחבר הכנסת כץ וחבריו באיחוד הלאומי,

ממש רוצים שתהיי הדוברת שלהם.

אבל בכל אופן, אני אמרתי את דברי. אני מציעה שכולנו יחד נשאף למצוא הסדרים למשפחות, לבתים, לשכונות וליישובים שקמו על-ידי כל ממשלות ישראל מאז 1967 בסמכות וברשות, וגרות שם משפחות שלמות ולא נשיש אלי הרס. ואנחנו נעשה את המירב שביכולתנו לעשות את זה באופן מסודר וחוקי, לא פחות חוקי מאותו צוות של אשה אחת שרצה ברשימת מרצ לכנסת לאחר מכן, טליה ששון, שכתבה דוח שלם שכל-כולו היה איך להרוס, לאבד ולהשמיד. אדוני היושב-ראש, תודה רבה. תודה לשרה. אני מציעה, כמובן, להוריד את זה מעל סדר-היום.

בכלל הצעת אי-אמון, אז, תודה. תודה לשרה לימור לבנת. אנחנו עוברים לדיון המשולב בהצעות האי-אמון. אני מזמין את חברת הכנסת אורית זוארץ. בבקשה. יש לך ארבע דקות. נתנו היום תוספת של דקה על מנת לא לסטות מלוח-הזמנים. בבקשה. אעשה כמיטב יכולתי. כבוד היושב-ראש, שר, אין שר בישראל?

הנה, היא פה.

השרה לימור, הנה, היא פה. הנה, לימור לבנת פה. סליחה. חשבתי שהיא יצאה. כבוד השרה, חברי וחברותי חברי הכנסת, אנחנו באופוזיציה מעלים הצעות אי-אמון בכל פעם מחדש לאורך השנתיים וחצי האחרונות. בכל יום שני, בכל פעם, אנחנו מעלים סוגיה נוספת על סדר-היום, אם זו סוגיית הדיור, אם אלה סוגיות שקשורות לרווחה, לחינוך, לביטחון שלנו, לתהליך המדיני. בכל שבוע מחדש הקואליציה הדורסנית והמנופחת הזאת מסירה את זה מסדר-היום. אבל לשמחתי הרבה, בקיץ האחרון הצטרפו למחאות שלנו כאופוזיציה אזרחי מדינת ישראל. לראש הממשלה הוציאו כרטיס אדום, המחאה הציבורית והזעקה לצדק חברתי. הפעם זה לא מגיע רק מספסלי האופוזיציה ומהעבודה הסיזיפית שלנו בכל שבוע לחשוף עוד כשלים שראש הממשלה וממשלתו המנופחת אחראים להם. במקרה הזה, הציבור הוציא את הכרטיס האדום, והזעקה היא זעקת אזרחי מדינת ישראל שמהדהדת למרחוק. המחאה הזאת היא מחאה שונה מהמחאות הכלכליות הקודמות שנחשפנו אליהן. עד כה נחשפנו למחאה של קבוצות מודרות באוכלוסייה ובחברה הישראלית, והיו אלה נכים, חד-הוריות, קשישים וניצולי שואה. היום, לשמחתנו הרבה, באופוזיציה, ובעיני זו השגת יעד משמעותית שלנו, כמי שנלחם כאן וסירב להצטרף לקואליציה המנופחת הזאת, המחאה החברתית מקיפה את כל אזרחי מדינת ישראל. חלקם הלא-מבוטל הם צעירים אקדמאים בעלי מקצועות חופשיים שמשרתים בצבא ונושאים בנטל ומשתתפים בשוק העבודה, ועדיין לא מצליחים לגמור את החודש, שלא לדבר על דיור הולם. 20% ממשקי הבית בישראל מטופלים ברווחה. חלק לא מבוטל מהמשפחות הללו הן משפחות שבהן שני בני-הזוג עובדים. אלה נתוני למ"ס שפורסמו לפני שבוע בדוח העוני. מר נתניהו, עמדת כאן ודיברת. העם לא רוצה עוצמה. העם לא רוצה תנופה. העם רוצה אחריות. העם רוצה מנהיגות. העם רוצה שינוי בסדר העדיפויות הלאומיות. העם רוצה חלוקה צודקת ואחרת של הכסף של כולנו. אך הממשלה הזאת יותר גרועה מהכבישים. היא אטומה, היא פקוקה, ואם צריך להתחיל בשחרור הפקקים, שחרור הפקקים צריך להיעשות על יד השולחן הזה. לשחרר כמה פקקים מיותרים שיושבים כאן בקרב 39 השרים וסגני השרים, פקקים שלא עושים שום דבר. נאה דורש, נאה מקיים. הבוקר הציג בפנינו שר האוצר, בוועדת הכספים, את תמונת המצב של המשק בישראל. השר תיאר את חוסנו ועמידותו של המשק בישראל בטלטלות הכלכליות שפקדו את הכפר הגלובלי בשנים האחרונות בכלל ובחודשים האחרונים בפרט. כאן המקום גם להודות לשר האוצר הקודם, רוני בר-און,

שהשאיר כאן יסודות יצוקים וחזקים לכלכלה שבאמת הצליחה לייצב את עצמה. במקרה הזה, הבוקר שר האוצר ציין שהענן האפור מגיע מאירופה ומארצות-הברית, זה היה כמו תחזית מטאורולוגית, מרחף מעל ראשינו, מאיים בפגיעה כלכלית במדינת ישראל. בפיו של השר לא היתה בשורה. כל צוות משרדו הבכיר הקפיד לציין כי תקציב 2012 לא יובא לדיון מחודש. אנחנו דורשים דיון מחודש בתקציב 2012. תודה. אנחנו דורשים לא את פתיחת התקציב ופריצתו, אלא בתוך המסגרת הקיימת שינוי סדר העדיפויות.

משפט אחרון, מר נתניהו, אין דרך אחרת ואין ברירה. גם אנחנו בכל שבוע באופוזיציה נמשיך להביע את אי-האמון ולהתחבר למקום שבו העם נמצא, על מנת לשנות את המציאות הכלכלית החברתית, אתה התהדרת בנאומך שעלינו לנהוג בעוצמה ובאחריות, להחיל את חובת השירות על כולם, ולא רק השירות כחובה. כל אזרח ואזרחית יתרמו לחברה שבה הם חיים, תודה. ישתתפו בעולם התעסוקה. כל אחד על-פי אמונתו יחיה,

לקחת אחריות ציבורית. תפתח לדיון מחודש את תקציב 2012. תתכנן תקציב חברתי-כלכלי. שנה את חלוקת המשאבים ואת סדר העדיפויות של הממשלה הזאת. תגלה אומץ לב ואחריות ציבורית, ובעיקר מנהיגות.

אבל את זה כולנו יודעים שאין לך, כי אתה לא מנהיג. תודה לחברת הכנסת אורית זוארץ. מזמן לא נתקלתי במשפט כל כך ארוך. חבר הכנסת רוברט אילטוב, בבקשה. משפטים, יכול להיות. אחריו, חבר הכנסת נסים זאב. בבקשה. כבוד היושב-ראש, אני לא רואה פה שר, לא, לא. השר פה. השר יולי אדלשטיין, חברי חברי הכנסת,

אני רוצה לאחל לכל חברי הכנסת מושב פורה. היו פה הרבה מאוד ספקולציות אם יהיו בחירות או לא יהיו בחירות. אני מעריך שלא יהיו בחירות. תתחילו לעבוד. אנחנו נתחיל לעבוד. בסך הכול, ההערכה שלך,

גם לי הוא אמר את זה. אני חושב שבאופק, לא יהיו בחירות. כמובן שלנבא זה, אתם יודעים למי ניתנת הנבואה. אבל הדינמיקה בישראל, ליברמן. אורית זוארץ, גם לך יש לי מה להגיד. המחאה לא התחילה באופוזיציה. המחאה התחילה ברחוב. היו שם כל מיני קבוצות אנשים. היו כאלה שמנצלים, אמרה את זה, לא שמעת.

בכל שבוע העלינו יחד עם האופוזיציה, כולנו, גם כשאנחנו היינו באופוזיציה העלינו. זה לא אומר שהמחאה התחילה משם.

אמרתי את זה. אז בואו ונעמיד את הדברים במקומם. חברי חברי הכנסת, יש הרבה מה לעשות, יש דברים צודקים במחאה, יש דברים שהם בלתי ישימים במחאה. אני חושב שבכל נושא כלכלי צריך לגעת בעדינות, זה דבר שיכול לגרום לנזקים, אם אנחנו נשנה דברים מאוד מהר בלי לחשוב לעומק. אני חושב שהדברים שאנחנו, סיעת ישראל ביתנו, הכנסנו לתוך הדוח, כתיקון, ואז תמכנו בדבר הזה, דברים שבאים ועושים צדק, גם בדיור בר-השגה, גם כ-4,000 יחידות דיור למקרים סוציאליים, ובאמת התורים שם ארוכים מאוד, וממשלות ישראל לדורותיהן, כבר הרבה מאוד זמן, כ-20 שנה, לא בונות דיור סוציאלי. יש פה בעיה חריפה. אי-אפשר לבוא ולהאשים את הממשל הזה או את הממשל ההוא. זו בעיה מערכתית שצריכים לטפל בה.

הנושא הזה שאנחנו דרשנו וקיבלנו באותו סיכום או הסכם בתמיכה בדוח-טרכטנברג, שחיילים משוחררים ששירתו או משרתים ביחידות קרביות יקבלו מענק כפול, במקום 9,500 שקל יקבלו 20,000 שקל, גם חיילים שמשרתים בכלל, ואנשים שעושים שירות ציבורי יהיו זכאים למענקים נוספים ולהגדלת מענקים. כמובן דיברנו על נושא

שיהיה בסטנדרט מבחינת המטרז' יותר נמוך, ואז יהיה אפשר להוזיל את עלות הדירות ולעשות את הדירות האלה בנות-השגה לזוגות צעירים, ועוד הרבה מאוד דברים. אני מאמין שאנחנו פה, לפנינו יש הרבה מאוד פעילות בדיון הזה על דוח-טרכטנברג, שצריך לבוא לידי ביטוי בחקיקה בסופו של דבר. נושאים אחרים שאנחנו כסיעה רוצים לקדם הם נושאים של נאמנות-אזרחות. אנחנו ראינו את החגיגות גם ברחוב הפלסטיני וגם ברחוב של הערבים הישראלים, איך קיבלו את פניהם של טרוריסטים. הנושא הזה כואב לנו. אנחנו נמשיך את החקיקה הזאת. אני שמעתי פה גם את ההתייחסות של ציפי לבני לכל הנושאים שהועלו פה. אנחנו כמובן דוחים מכול וכול את כל הטענות. הממשלה פועלת, הממשלה איתנה, אני שמעתי גם את הנימה, שטוב, תהיה אמיץ, אני אכנס לממשלה. אנחנו מבינים מה הסיבה לאותה בקשה, לכן אנחנו דוחים את הצעות האי-אמון של האופוזיציה. מה?

שמעת דבר כזה? היתה לך שמיעה סלקטיבית. חבר הכנסת שלמה מולה, תן לחבר הכנסת אילטוב להתייחס, לא היתה בקשה,

אני צריך להתייחס למה שאמרת. השמיעה שלי היא לא סלקטיבית.

בעיות באופוזיציה, ואני מקווה מאוד שאתם תפעלו כאופוזיציה. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת רוברט אילטוב. אני

אני רוצה לומר לכם שאני מאוד התפעלתי שראש הממשלה התחייב, בממשלה הנוכחית, לאמץ את כל המסקנות של אותה ועדה. באמת הרשימה ארוכה מאוד. אני לא יודע מדוע אנחנו מזלזלים כאשר מדובר על 60 מיליארד שקלים בפריסה של חמש שנים. אני רוצה להקריא קצת, וחלק, אולי, מאותה רשימה. קודם כול, נכון מאוד, כאשר מדובר ביצירת מדרגת מס לכל אלה שמרוויחים יותר מ-40,000 שקל, ולהעלות את המס, אני חושב שבעצם באים פה לאזן בין מצב, שהעשירים שמרוויחים יותר ישלמו קצת מס יותר. הנושא השני: הטלת מס על הון מעבודה למי שמרוויח יותר ממיליון שקלים בשנה.

יש פה עניין של הטלת

על הון בכלל, שזה דבר חשוב. מס החברות, שראש הממשלה עד היום רצה להוריד, וחשב שככל שהוא יוריד, הוא שינה את דעתו בעניין הזה. אני חושב שזה הדבר הנכון ביותר, כי גם כאשר מורידים כל שנה, וזאת היתה המדיניות של ראש הממשלה, להוריד ב-1%, הייתי אומר כמעט עד בלי סוף, כל שנה, אני חושב שזאת טעות. לא יכול להיות שכשיש עוני במדינת ישראל, החברות ואותם טייקונים ירוויחו, והעניים יישארו יותר עניים. אני חושב שראש הממשלה, בסופו של דבר, הפנים את הזעקה של הציבור, הקים את הוועדה הזאת ומיישם את המלצותיה. אני חושב שצריכים לתת הזדמנות לראש הממשלה, באמת, לצעוד בכיוון הנכון. דבר נוסף שאני רוצה לומר, הדבר המרכזי הוא שכולנו בעצם מספידים את בעיית הדיור הציבורי, ואנחנו שוכחים בעצם מי קיבל את ההחלטה הפופוליסטית, בזמנו, לאפשר לכל אלה שזכאים לרכוש את דירותיהם במחיר אפסי.

אני זוכר שכשאני התנגדתי פה, בכנסת, אמרו לי: אתה לא יכול להתנגד, זה כלל הציבור, כולם חפצים בחוק הזה. שאלתי שאלה פשוטה: הכספים האלה, ממכירת הדירות, לאן ילכו? אמרו: זה הולך באופן אוטומטי, קונים דירות חדשות לזכאים. זה לא היה ולא נברא.

הכסף חזר לאוצר. מדובר פה במאות מיליוני שקלים. איפה הכסף הזה? כמה? 3 מיליארד שקל. 3 מיליארד שקל, הוא אומר אפילו בצורה מדויקת. איפה הכסף הזה? למה לא קנו? למה הממשלה לא קנתה דירות בסכומים האלה? זה צריך להיות פה קול הזעקה. אני רוצה לומר דבר נוסף, שאמרתי אותו גם בעבר. כאילו באו להיטיב עם אותן משפחות. אדוני היושב-ראש, אני אומר לך שאני מכיר את זה מאוד מקרוב. מי שבסופו של דבר קנה את הדירות זה אותם הבנים שעשו קומבינה עם האמא שנשארה לבד בדירה וחילקו את הנכס ביניהם. אז אומרים לי: אז מה? אז האמא גרה כל כך הרבה שנים. אנחנו רוצים לתת נכסים חינם אין כסף? בבקשה, אם יש לנו עודף נכסים, ניתן אותם, אבל כאשר יש זעקה שאפילו נכים לא מקבלים דירות, אנחנו שמענו על עשר שנים של ממתינים וזכאים. שר השיכון אומנם מדבר במספרים קטנים, של 2,700, אני אומר לך שבירושלים לבד יש יותר מ-2,700 זכאים שמחכים וממתינים. לכן, נושא הזכאות זה דבר, אני כבר מסיים. לכן, אדוני היושב-ראש, אני חושב שצריכים מצד אחד לתת את ההזדמנות לממשלה לתקן את העיוותים, גם של ממשלות אחרות, והיא עושה את זה עכשיו. מאידך גיסא,

כנסת ישראל, חייבים לעקוב ולראות שאכן הדברים מתבצעים הלכה למעשה. תודה לחבר הכנסת נסים זאב. אני מזמין את חבר הכנסת בנימין בן-אליעזר. אחריו, סגן השר ליצמן. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לפתוח את דברי בהבעת הערכה לראש הממשלה על ההחלטה שלו להביא לשחרורו של גלעד שליט. אני חושב שראש הממשלה הוכיח בזה שהוא מסוגל להחליט, שהוא מסוגל לקבל החלטות, והחלטות קשות. לא רק זה, אלא להזכיר לראש הממשלה שבעצם לפני הפגרה האחרונה, למרות האיומים של מפלגה מסוימת, הוא עקף ולא נתן יד למימושם של שני חוקים. משמע, הוא יכול. הוא יכול כאשר הוא מבין שבעצם אין ברירה אחרת וצריך לעשות את זה. היום אני אומר לך, אדוני ראש הממשלה, שמעולם לא היתה מדינת ישראל מאוימת כמו בעצם הימים האלו. כל חיי ביליתי בצה"ל, מרבית חיי, הייתי שר ביטחון. אני עוקב אחרי המתרחש יום-יום, שעה-שעה. הנרטיב איננו יותר לאומני, הוא כבר מתחיל להיות נרטיב אסלאמי. אנחנו חיים ברעידת אדמה, אף אחד לא יודע מה יהיה במצרים. אני שמתיימר, כלומר, אני קצת מבין במצרים, אני אומר לכם שאני לא בטוח אם אנחנו לא עומדים על ציר הזמן בעימות מול מצרים. דבר אחד ברור, יש לנו חזית חדשה ששמה

חזית שאין שליטה לאף אחד עליה. ובניגוד למה שקורה ברצועת-עזה וברפיח, ששם ההליקופטרים של צה"ל יכולים לעשות סדר, פה אתה לא תוכל לעשות את הדבר הזה. הולכת להיות ממלכת טרור שם, ממלכה של ירי טילים. חברים יקרים, אנחנו נמצאים בעולם שייקח עוד הרבה שנים עד שהוא יתיישר. השחקן הראשי בעולם הזה, המסובב אותנו היום, הוא ההמון, ואת ההמון הזה אי-אפשר להשתיק, גם לא עם 400 מטוסי הקרב שלנו.

ונצטרך לתת לו תשובה. ישראל הולכת וצוברת זרות, נדחקת לפינה. יותר ויותר חברים וידידים שלנו סוגרים לפנינו את הדלתות, ואנחנו מסרבים לקרוא את אשר כתוב שם. אנחנו משום מה מחפשים כל יום סיפורים חדשים, אבל בואו נביט הצדה ונראה מה קורה, מה הולך לקרות על ציר הזמן בסוריה, איך ירדן הולכת להיפגע על ציר הזמן, מה קורה בלבנון שלאט-לאט מתחילה לאבד את ההגמוניה הנוצרית שלה ותהיה מדינה שיעית, מה הולך עם טורקיה. יש איתותים מהצד הטורקי, יכול מאוד להיות שהגיע הזמן להתחיל ללחוץ על הדוושה. לא בושה להתנצל. אני במו עיני ראיתי את המלך חוסיין כאשר מטורף אחד, משוגע אחד בירדן, הרג לנו שם שש, שבע בנות, איך המלך, חוסיין הזה, הגיע לכל משפחה, כרע ברך וביקש סליחה.

מבקש סליחה.

לא יכולים ללכת לבקש סליחה? אני מוסיף לך עוד דקה, חבר הכנסת פואד.

מוסיף לך עוד דקה. זה מעניין. תוסיף לו את הארבע דקות שלי. אני מברך את שר הביטחון,

תוסיף לו גם את הארבע דקות שלי. אני מברך את שר הביטחון, רבותי, תודה על העזרה.

אני מברך את שר הביטחון על זה שהוא ביקש סליחה מהמצרים.

כשהיעד שלך הוא קיום הבית שלך. חברים, מי שהולך לשחק בעתיד הקרוב זה ההמון. ואמרתי: לשם אי-אפשר ללכת, אי-אפשר. שימו לב עוד חודשיים, אדוני היושב-ראש, עוד חודשיים האמריקניים מפנים את עירק, ומאז, חברי ישראל חסון יכול לאמת, מאז ימי כורש עד היום הזה לא היה מצב כזה שמטהרן יוצאת שיירה דרך בצרה, דרך דמשק, ישר לנמל לטקיה. זה הקו השיעי. דבר כזה לא היה. לא היה. ואנחנו משתעשעים, כן רוצים משא-ומתן, לא רוצים משא-ומתן. אני שמעתי היום את ראש הממשלה בקשב רב מאוד. נחרדתי משני דברים: מכך שהוא חזר וחוזר על זה שהוא רוצה להיכנס למשא-ומתן. ראש הממשלה יחליט משא-ומתן,

כל מה שהוא צריך לעשות זה להקפיא את הבנייה, להגיד לאבו מאזן: מחר בבוקר מתחילים לשבת ולדבר על שני דברים, על הגבולות ועל הסדרי ביטחון,

והדבר השני, ראש הממשלה הזה צריך להתחיל לחשוב, לחשוב מה אומרים לו כל יועצי הביטחון, מה אומרים לו המומחים מספר אחת. חברים יקרים, תתייחסו ברצינות לנאום של ראש הממשלה היום. ראש הממשלה היום אמר בכנסת ישראל: אנחנו הולכים לתקוף את אירן. אל תתבלבלו, אל תתבלבלו. אירן זה לא "חיזבאללה", אירן זה לא בשאר אל-אסד, אירן זה גם לא "חמאס". אירן תגיב,

אני מתכוון שכנסת ישראל תמצא לה מספיק זמן, למרות הצרות החברתיות, ואני מצדיע להם, אני אבא לילדים וסבא, אני יודע על מה הם מדברים. אבל אני מקווה שתבינו דבר אחד: החלטה כזאת יכולה גם להביא לחורבן הבית. ואני מקווה שראש הממשלה הזה, במקום כל הדברים האלה יקבל אומץ פעם נוספת, יקבל הכרעה, יעמוד על הדוכן הזה, יקרא לאבו מאזן ויתחיל לעשות משהו נוסף לילדים שלנו ולנכדים שלנו.

תודה לחבר הכנסת בנימין בן-אליעזר על דבריו המעניינים. סגן השר חבר הכנסת יעקב ליצמן, בבקשה, ואחריו, חברת הכנסת עינת וילף. בבקשה, סגן השר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אתמול נחנך בית-הספר לרפואה בגליל, ואני רואה בזה סמל וצעד גדול לקראת הטיפול בפריפריה מבחינה רפואית. אני חושב שעצם הדבר שממשלה החליטה ועשתה זו הפעם הראשונה בגליל בית-ספר לרפואה, זה מצטרף לעוד כל מיני דברים שעשינו במשרד הבריאות: MRI לקופות-חולים, חדרי מיון אנחנו עושים, אנחנו גם מתכוונים לעשות ב"זיו" חדר רדיותרפיה, ובעוד כל מיני מקומות לעשות כל מיני דברים. אני חושב שזו ברכה גדולה שאנחנו מקרבים את הפריפריה, גם התחבורה, רכבת, כבישים, הכול טוב. מה שחסר, ויש לי הערה גם לראש ממשלה, זה הנושא של דיור. הדיור, עם כל הכבוד, עשו כל מיני צעדים טובים, אבל בינתיים צריך זמנית גם לקבל פתרונות. אם הייתי שומע לפחות לפריפריה, נגב, גליל, אפילו מענקים לדירות יד שנייה, אני הייתי רואה בזה צעד נכון מבחינת אכלוס הפריפריה. לצערי זה לא נעשה. עדיין לא מאוחר. אני בהחלט מתכוון שזה יבוא לדיון, שאנחנו נעלה את זה, סיעתי, גם אנוכי, בהחלט מתכוונים להתמקד בדירות. זה הנושא שבוער. בינתיים לא השתנה כלום בנושא הזה של הדיור. אני לא יודע אם זה כלום, אבל בפועל בשטח כל הצעדים האלה, זה ייקח זמן.

אנחנו צריכים לפעול כרגע בכל מיני דברים, ואני חושב שאפשר לעשות את זה. אני אמרתי דבר אחד, יש כל מיני הצעות, הדבר יבוא לדיון בממשלה ובכנסת, אז אנחנו בהחלט נביא כל מיני הצעות. כרגע, טרכטנברג, בקטע הזה התאכזבתי, חשבתי שהוא יביא יותר פתרון. לא מספיק מה ששמעתי בקטע הזה של טרכטנברג. יש לי עוד כל מיני הערות בנושא של סיעוד, של הרפורמה שאני הולך להביא. אני מקווה שבמשך המושב הנוכחי אנחנו נביא את הרפורמה בסיעוד ונשלים את החוק ברפורמה בבריאות הנפש. אני רואה בזה השלמה של שלוש הרפורמות הגדולות שעשינו: הדבר הראשון לשיניים, שזה, ברוך השם, מצליח מאוד ומאוד פופולרי, ואני מקווה שיצטרפו לזה גם הנושא של סיעוד והנושא של בריאות הנפש.

תודה לסגן השר ליצמן. חברת הכנסת עינת וילף, לא נמצאת. בבקשה, יעלה חבר הכנסת מסעוד גנאים.

חבר הכנסת, יש לך ארבע דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, היום בבוקר שאלו אותי ברדיו על הציפיות שלי ממושב החורף של הכנסת. אמרתי, או שהחורף הפרלמנטרי הזה יביא גשם גופריתי חמוץ מלא בחוקים גזעניים ופאשיסטיים ומלא שנאה לאחרים ולערבים ומחריב כל חלקה יפה של דמוקרטיה וחופש ביטוי, כמו שהיה לצערי בקיץ, או שזה חורף פרלמנטרי שיביא גשמי ברכה, גשמי ברכה שיש בהם מסרים, וחוקים והחלטות שיש בהם לפחות טעם מתוק של צדק, שוויון חברתי והכרה וכיבוד האחר, והרחבת המרחב הדמוקרטי, כי הדמוקרטיה המסכנה הזאת, בשמה מביאים לנו את כל החוקים האנטי-דמוקרטיים. כי בשם או בעילה של דמוקרטיה מתגוננת, אי-אפשר להגן על דמוקרטיה באמצעים לא דמוקרטיים,

והיום, אחרי ששמעתי את נאומו ואת דבריו של ראש הממשלה,

כנראה לא יהיו פה גשמי ברכה, במושב הזה, כי שמענו רק: עוצמה, כוח, איומים ושחורות. אדוני היושב-ראש, ראש הממשלה דיבר על עוצמה ואחריות. עוצמה היא לא רק כוח פיזי או צבאי, אלא היא כוח מוסרי, וגם כוח מנהיגותי, שעושה שינוי בכיוון ויודע לעשות את פניית הפרסה הזאת, החזקה, שראש ממשלה והנהגה משנה כיוון מראייה שכולה ביטחוניסטית, מראייה של אוכלוסייה מסוימת, שהיא האוכלוסייה הערבית, כאילו היא איום ביטחוני למדינה, לתושבים ואזרחים שמבקשים צדק ושוויון. ודיבר על אחריות, ואני שואל: איפה האחריות של ראש הממשלה והממשלה הזאת לאזרחיה, ולאזרחיה הערבים בפרט? דיבר ראש הממשלה על בית-הספר לרפואה,

דבר מבורך, אבל האם ראש הממשלה לא ידע שיש שם פסקי הלכה שמחרימים את הסטודנטים הערבים? לא שמע שבאותו יום גירשו סטודנטים ערבים וזרקו להם את החפצים שלהם מהדירות שלהם בצפת? למה הוא לא מדבר על האווירה, על האקלים העכור הזה, שצריכים לתקן אותו ושממשלתו אחראית לו? אדוני היושב-ראש, יש משורר ופילוסוף גרמני, היינה, שאמר: מקום ששורפים בו ספרים, נשרפים בו אנשים. המדינה והמקום שבו כל יום אנחנו קמים לשרפת מסגד, לשרפת עצי זית, ולאחרונה, היום, "תג מחיר" על המסעדה ביפו, אווירה כזאת תביא בסוף לחורבן ולשרפת אנשים. זו האחריות של ראש הממשלה ושל הממשלה, שצריכה לתקן אותה דרך מדיניות של שלום, של צדק ושל שוויון.

תודה לך. חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת דב חנין. יש לך ארבע דקות. אדוני היושב-ראש, תודה רבה. ברכותי על התפקיד.

חברי חברי הכנסת, הרבה עוסקים בעניין של צדק חברתי. אני לא רוצה לדבר גדולות, אני לא רוצה לדבר בססמאות, אני רוצה לספר סיפור קטן שהתוודעתי לו אתמול בשבתי בלשכה

זה היום שאני מקבל קהל בלשכה בשכונת-התקווה בתל-אביב. נכנסו זוג באמצע שנות ה-70 לחייהם. אשה מטופחת, הגבר אדם בעל סבר פנים נעימות, אדם מן השורה, מטופח גם כן, זוג לא מהמסכנים. אני פוגש שם מסכנים, שהשם ירחם לאיזה מצב אנשים יכולים להגיע. התפלאתי, מה יש לאנשים האלה לבקש אצלי, מה יש להם להתלונן. הם עוד לא הצליחו לפתוח את הפה, הזוג הזה, דמעות יורדות מעיניהם, והם מתביישים בדמעות שלהם. יצאו רגע החוצה, חזרו פנימה והתחילו לספר את הסיפור שלהם.

ברחוב הראשי, אדוני היושב-ראש, בשכונת-שפירא, בבית, היתה פעם איזה קללה כזאת, שנקראת "דמי מפתח". הקללה הזאת רובצת על מסכנים, שכל מיני, פעם בעלי הדירות של דמי מפתח היו אנשים נחמדים, היום כל מיני עורכי-דין רכשו את הזכויות האלה, ועל-ידי מניפולציות כאלה ואחרות הם מוציאים את נשמתם של המסכנים האלה, שאין להם לאן ללכת, ורוצים לזרוק אותם מהבית ומפסידים את כל רכושם אחרי שנים רבות. היא אומרת: אני גרתי שם 40 שנה. 40 שנה. ידידי חבר הכנסת אריה ביבי, איך מדכאים אנשים היום בשכונת-שפירא? קודם כול בעל הדירה החליט יום אחד שהוא מחלק את החנות שהיתה למטה, יש שם נגרייה שעבדה במשך היום, עשתה שם שולחנות, כיסאות, עשה שם דיור לעשרות רבות של מסתננים. היא אומרת, 100 מסתננים. עשה שם מקלחות, שירותים, עניינים. הכניס שם, אמר לה, ככה וככה, אל תגידי, כן תגידי. בקיצור, התלוננה. באו, היא אומרת, זה באמת העירייה עשתה, באה והרסה את המקום.

פתחו שם החבר'ה המסתננים בית-קפה שבשבת הופך להיות אולם אירועים. היא אומרת, כל שעתיים מתחלפת החתונה, המוזיקה עד חצות הלילה ועד אחרי. אנחנו הולכים ומתחננים, היא אומרת, אני מבוגרת, יש לי סוכרת, אני צריכה קצת שקט, אני צריכה לנוח, אני לא יכולה לנוח רגע אחד. מתקשרת למשטרה,

אם תתקשרי עוד פעם אנחנו נעצור אותך.

תלונה שאני שומע אותה שוב ושוב ושוב, תתקשרי עוד פעם, אנחנו נעצור אותך.

אדוני, חבר הכנסת אריה ביבי, שיש לך איזה עבר במשטרה פעם? אתה בתקופתך היית מרשה כזה דבר, שיגידו לאזרח: אם תתקשר עוד פעם, אנחנו נעצור אותך? טורקים לה את הטלפון. היא אומרת: אנחנו שומרי שבת, אבל השבת היתה כזאת נוראית, שהיינו חייבים להתקשר בשבת למשטרה. היא מספרת,

ירדתי למטה כדי לבקש מהם: תנמיכו קצת. היא מצביעה על בעלה, ואומרת: דחפו אותו, הפילו אותו על הרצפה, דחפו אותי, מי יכול נגדם? היא אומרת. וזו תחילתו של הסיפור. היא אומרת: יש לנו שם שעון מים, בפטנט של דמי מפתח בחלוקת הדירות, שעון מים אחד, הצינור עובר בין הבתים, אין צינור שיוצא ממקור אחד לכמה מקומות. היא אומרת: אנחנו מתחלקים במים, אנחנו זוג, מתחלקים בהוצאות המים עם עשרות שנכנסים ויוצאים, נכנסים ויוצאים כל יום מהמקלחות,

היא אומרת: המים דולפים, הברזים שבורים. מתקשרת לעירייה, יש רשיון עסק, אין רשיון עסק. איך נותנים במקום מגורים כזה דבר? ואין לאשה הזאת עזר. אני משער לעצמי שאם זה היה ברמת-אביב, כבר מזמן בעל העסק הזה היה מוצא את עצמו אני לא יודע איפה, והיו סוגרים לו, ולא היו נותנים לקבוצה כזאת של מסתננים פורעי חוק, לא היו נותנים להם לבוא ולדכא את חייהם של האומללים ושל המסכנים האלה. רבותי, כשמדברים על צדק חברתי וכל המלים הגדולות האלה,

שמי שפגע באיכות החיים של אנשים, מי שפגע, וזו פגיעה אנושה, וחבל שראש הממשלה לא פה, מתעסק בכל מיני גדולות, אבו מאזן יבוא, אבו מאזן לא יבוא. בינתיים, כמו שאמר לי ידידי חבר הכנסת כץ: 50,000 מסתננים לקחו את מקומות העבודה, וצריך לומר את זה, של המסכנים האלה, שלא יכולים להשתכר, וגם כן, לא נותנים להם לחיות. הסיפור שסיפרתי לכם,

הוא סיפור מוחשי,

אני מתכוון להעסיק עורך-דין בעניין הזה, כדי שיציל את המשפחה הזאת, אבל מה עם האחרים האומללים, שאפילו לא יודעים לפתוח את הפה?

תודה לחבר הכנסת מיכאל בן-ארי. אני מזמין את חבר הכנסת דב חנין, שלא נמצא כאן. חברת הכנסת זהבה גלאון, בבקשה, ואחריה, חבר הכנסת זבולון אורלב. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני חייבת להודות שדי התפלאתי היום כששמעתי את נאומו של יושב-ראש הבית הזה. חבר הכנסת רובי ריבלין, אדם שאני מעריכה מאוד, וגם מוקירה את עמדותיו בדרך כלל ואת ניסיונו להגן על הבית הזה מפני חקיקה אנטי-דמוקרטית,

יושב-ראש הכנסת רובי ריבלין נסחף היום אחרי הלך הרוח הפופוליסטי, כששמעתי היום כאן היום בנאום במליאה אומר: המחאה תפסה את הכנסת, אני מצטטת, לא מוכנה בגלל הוויכוח של הכנסת בנושאים המדיניים. כן תהיה כאן מדינה אחת, לא תהיה פה מדינה אחת. הכנסת לא פעלה, אמר חבר הכנסת ריבלין, הכנסת נחשפה במערומיה. אני ממש מצטערת שיושב-ראש הכנסת נסחף אחרי הלך הרוח הפופוליסטי הזה. אני רוצה לספר לכם, חברי חברי הכנסת, שחברי לסיעת מרצ ואני במשך כל הקדנציה האחרונה ובקדנציות קודמות הגשנו שורה של הצעות חוק חברתיות, שהסיבה היחידה שהן לא עברו היא הקואליציה, שבראשה עומד ראש הממשלה נתניהו ורובי ריבלין הוא יושב-ראש הבית שלה. זו הסיבה היחידה שבגינה החוקים האלה לא עברו, חוקים חברתיים בתחומי הדיור, הרווחה,

החינוך, חוקים שמתייחסים לשירותים חברתיים בסיסיים כזכויות יסוד ולא כאיזשהו מצרך שהאדם צריך לרכוש בשווי כספי, ואם אין לו, מה הוא עושה. וכשניסינו לתת מענה לזה, הממשלה הזאת שמה חסמים, שמה בלוקים, ולא אפשרה לחוקים האלה לעבור. אז יושב-ראש הכנסת מסביר לנו שהכנסת נחשפה במערומיה, שחברי הכנסת לא פועלים? הקואליציה הזו של רובי ריבלין העבירה את התקציב הדו-שנתי, הקואליציה הזו העבירה את חוק ההסדרים, ביטלה את כל החוקים החברתיים בחוק ההסדרים, ואחר כך אומרים שהכנסת נחשפה במערומיה? הקואליציה נחשפה במערומיה. אני חושבת שהיום היתה אחת החוצפות הגדולות ביותר ששמעתי מיושב-ראש הבית. במקום להגן על חברי הכנסת שפועלים כאן, ועושים כמעט עבודה בלתי אפשרית כשאתה באופוזיציה, אז במקום זה נסחפים להלך הרוח הכללי, ורק המחאה היתה חשובה. נכון,

אנשים יצאו לרחוב, כי הם התעוררו מהעיוורון הקולקטיבי שאחז בהם במשך כל כך הרבה שנים, ופתאום הם ראו את הפערים, ופתאום הם ראו את אי-השוויון, והם מצפים שהכנסת הזו תהיה זו שפועלת בעניין הזה, והכנסת הזאת תעמוד למבחן, אדוני יושב-ראש הבית, חבר הכנסת רובי ריבלין. אני מאתגרת אותך. אני מאתגרת את הקואליציה שאתה חבר בה. סיעת מרצ, חברי ואני נניח ביום רביעי הקרוב על שולחן הבית את הצעת חוק-יסוד: זכויות חברתיות. זה יהיה האתגר של יושב-ראש הכנסת. היום הוא הזכיר את הנושא של הזכויות החברתיות בנאום שלו. בכלל כבר לא צריך לדבר על שתי מדינות, כל הדיבור הזה, שרק הדיבור הזה, שכל היום עסקנו בשתי מדינות, מנע בעצם את הדיון על חוקי-יסוד ועל זכויות חברתיות. כל הניסיון הזה לטשטש את הוויכוח, בכלל, אנחנו עכשיו מדברים על מדינה אחת, מדינה דו-לאומית, מציע יושב-ראש הבית, אבל זה לא הרגע, על זה נדבר בהזדמנות אחרת. אני פונה אליך, אדוני יושב-ראש הבית, חוק-יסוד: זכויות חברתיות מבקש לעגן בחקיקה את כל הזכויות החברתיות שאנחנו מדברים עליהן, ושוב יחזרו אלינו לכאן, כבר היום הממשלה נתנה לנו תשובה, שהיא אינה תומכת בחוק הזה, כי יש לזה מחיר, ויש לזה מחיר גבוה. ואני אומרת לכם, חברי חברי הכנסת: לזכויות חברתיות יש מחיר,

ואת יושב-ראש הבית מסביר לנו שהכנסת נחשפה במערומיה.

אני אומרת לכם: אם ביום רביעי הקואליציה הזאת לא תיתן את ידה לחוק-יסוד: זכויות חברתיות, אז הקואליציה הזאת תיחשף במערומיה. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת זהבה גלאון. יעלה ויבוא חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, הוא באופן חריג. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, נאום ראש הממשלה היום במליאה היה נאום מאלף. הוא סיפר לנו על המצב, המון איומים וסכנות ביטחוניות, מכל הכיוונים, אבל אמר לנו ראש הממשלה שיש גם הזדמנות, לא רק איומים, לא רק סכנות. ומהי ההזדמנות הגדולה, יש הזדמנות, והממשלה גם ידעה לנצל אותה, היא הקימה מרכז סייבר למלחמה העתידית. מי אמר שהממשלה הזאת אדישה להזדמנויות שיש במצב שאנחנו נמצאים בו? אמירות ראש הממשלה בנושא האירני היו מסוכנות ומדאיגות. "הקם להורגך השכם להורגו", "דמו בראשו"; באיזו אמירה הוא כבר לא השתמש בנאום הזה? רבותי חברי הכנסת, מאיר דגן, ראש המוסד לשעבר, ידע מה שהוא עושה כשהוא הזהיר מתוכניות ראש הממשלה המסוכן הזה. הנאום של ראש הממשלה היה נאום ארוך, אבל הרבה דברים חסרו בו. לא היתה בו מצוקת הדיור, לא היה בו משבר הבריאות. הוא, כנראה, לא שמע על התפטרות המתמחים. לא היו בו עובדי הקבלן, לא היו בו העניים החדשים, העובדים, אלה שיוצאים בבוקר למקום העבודה שלהם אבל נשארים בסוף היום מתחת לקו העוני. ראש הממשלה, עמיתי חברי הכנסת, כנראה באמת לא היה בארץ הקיץ. קולות המחאה חלפו לו מעל הראש. הוא לא שמע, הוא לא ראה. העם דורש צדק חברתי, העם יקבל מלחמה אזורית. התייחסותו הכלכלית של מר נתניהו היתה שמרנית ביותר. משמעת תקציבית, תחרות חופשית,

ולכן,

חברי הכנסת, מעל הדוכן הזה צריך לומר בקול ברור: זה לא ייגמר כל עוד הוא יישאר. עמיתי חברי הכנסת, מה מציעה הממשלה לעשות בענייני הצדק החברתי?

היא לא מציעה התמודדות עם העניים החדשים, אלה שנמצאים מתחת לקו העוני, היא לא מציעה העלאה של שכר המינימום, היא לא מציעה התמודדות אמיתית עם עבדות הקבלן שהולכת ומתפשטת אצלנו. נושא העושר, מצד אחד נותנים הקלות מס מזעריות לעשירים, מצד שני נותנים להם הקלות אדירות בתשלום דמי הביטוח הלאומי. בנושא הדיור שום בשורה, אין דיור ציבורי, אין בנייה ציבורית, עוד מתנות לנדל"ניסטים ולקבלנים, עוד אמונה בשוק אחרי שהשוק פעם אחר פעם, אנחנו רואים, לא מוכיח את עצמו. בנושא הבריאות לגמרי מנותקים מהמציאות, חוסר התמודדות עם המשבר,

שהם עצמם יצרו, שמר נתניהו עצמו הוביל, עם מדיניות האיש השמן שצריך לעבור דיאטה רצחנית, שזה כל השירותים הציבוריים, אבל בכללם גם מערכת הבריאות. נושא החינוך, ראש הממשלה התהדר פה במהפכת החינוך, איזו בושה, במקום להציע חינוך חינם עם סיום חופשת הלידה, מציעים לנו בדוח-טרכטנברג דחייה נוספת של אותו חוק של חינוך חינם מגיל שלוש, שהיה צריך כבר לחול במציאות כל כך הרבה זמן. וכמובן מציעים לנו עוד הפרטות: הפרטות של נמלי הים, של התחבורה הציבורית, של הרכבת, פתיחה ליבוא, הסרת הגנות מעל המשק בישראל, עם כל סכנות האבטלה שהדבר הזה מייצר. עמיתי חברי הכנסת, הדרישה של המחאה החברתית היא דרישה נכונה, אפשר להתחיל להתקדם לחברה של צדק חברתי רק עם תקציב מדינה חדש, תקציב מדינה עם סדרי עדיפויות אחרים, שונים, הפוכים מאלה של הממשלה הנוכחית. כך אפשר להתקדם למדינה שבאמת אחראית לאזרחיה. עמיתי חברי הכנסת, יש לנו מדינה, ממשלה נוראה ומסוכנת, אבל יש לנו בהחלט מקום לתקווה, כי בקיץ הזה אנחנו ראינו שיש בישראל ציבור גדול, תוסס, חי, פעיל, בועט, שמוכן להיאבק, מוכן להילחם, כדי שהארץ הזאת תהיה מקום שטוב לחיות בו, כדי שהמדינה הזאת תהיה באמת מקום לכולנו.

תודה לחבר הכנסת דב חנין. אני מזמין את חבר הכנסת זבולון אורלב. בבקשה. אחריו, אחרון הדוברים, חבר הכנסת אופיר אקוניס. בבקשה, חבר הכנסת זבולון אורלב.

אתה ממוקם טוב. אופיר, חדרת לשורות האויב? אתה מבין, אנחנו כבר, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, זו הפעם הראשונה שאני מדבר תחתיך כיושב-ראש, אז אני מברך אותך על התפקיד הזה.

חברי חברי הכנסת, המחאה החברתית, גם בעיני,

צודקת ומשקפת מציאות נכונה. היא ראויה, יש להקשיב ולתת לה את מלוא תשומת הלב. לא אכחיש, ואומר, שכמי שעסק הרבה מאוד בחקיקה חברתית, וכמי שהיה שר הרווחה, ואני בטוח שיש עוד חברי כנסת חברתיים שהרגישו בשנים האחרונות די בודדים פה, בכנסת, והרגישו את הקשיים הגדולים מאוד לפעול מול הצונאמי של מדיניות ניאו-ליברלית מאוד מאוד קיצונית, וראינו את שיעורי העוני הגדלים והולכים, ואת הפערים הגדלים והולכים, ואנחנו אולי יותר מכולם יכולים להבין היטב את ההצדקה המלאה, באמת, של המחאה החברתית. אבל צריך לומר שבישראל, כמו בכל מקום, על כל פנים במקום שמתקיימת מדינה דמוקרטית בעולם המערבי, צריך לא לטעות ולא ליפול באשליה של לפעול בשיטה של הכול או לא כלום. גם כשרוצים לתקן, וגם כשרוצים לשנות, וגם כשהדברים צודקים, בחברה דמוקרטית צריך להתפשר, בחברה דמוקרטית צריך להתחשב גם בדעות אחרות, ובדרך כלל מי שנוקט שיטה של הכול או לא כלום נשאר בלי כלום. ולכן, אני מאלה שרואים בהמלצות הוועדה לשינוי כלכלי-חברתי שבראשה עמד פרופסור טרכטנברג, אני רואה בהמלצות האלה שינוי מהותי במדיניות הכלכלית הניאו-ליברלית של ממשלות ישראל ב-10 20 השנים האחרונות, ממשלות ישראל לדורותיהן, ולא חשוב מי עמד בראשן. בשנים האלה, כאמור, גדלו מאוד שיעורי העוני, לא רק בקרב מובטלים, גם בקרב עובדים, ויש תופעה של עובדים עניים, הפערים החברתיים גדלו, ומעמד הביניים, המעמד הבינוני, הצטמצם מאוד ונאנק תחת קשיי הקיום היומיומי. אני חושב שהחזון, יחד עם המדיניות, יחד עם הצעדים המעשיים שעליהם המליצה הוועדה בשורה ארוכה של נושאים, משקפים בהחלט שינוי. הם לא המליצו רק על ריסון, על איפוק, על איזה שוליים, אלא הם נגעו בעצבים החשופים ביותר של המדיניות הכלכלית-החברתית.

זה לא שינוי של 180 מעלות.

זה לא כל מה שרצינו, אנחנו אולי היינו כוללים דברים נוספים.

הוועדה לא התייחסה לעוד תחומים שהיו צריכים להתייחס אליהם, כמו למשל בריאות, כמו למשל דיור, ביתר הרחבה, ואלה בעיות שמעיקות, אבל אסור לשכוח שגם למה שהם הציעו שינוי, זה שינוי אמיתי. הואיל ושר האוצר נכנס, חשוב לומר כי יחד עם הרצון לשנות, אסור לפגוע בהישגים של הממשלה והממשלות הקודמות בכל מה שקשור למדיניות המקרו, שהביאה למדינת ישראל כלכלה יציבה עם שיעורי צמיחה, עם שיעורים נמוכים של אבטלה, ולא כך בעולם הגדול מאז 2008 2009, שהכלכלות שם מתרסקות, ואיננו רוצים להביא לשינוי כלכלי-חברתי שיהרוס את הכלכלה ולא נוכל, גם את מה שצריך לתת לא נוכל לתת. אבל כידוע, כלכלה לא יכולה להסתפק רק במדיניות מקרו, ולכן אני קורא לתנועת המחאה לסייע ולהשתתף ביישום ההמלצות של הוועדה. יש לוועדה הזאת מספיק יריבים בקצה השני של הקשת, של בעלי הממון, ואסור לעשות את מלאכתם. אני גם רוצה לקרוא לחברי הכנסת, בעיקר חברי הכנסת החברתיים, שאנחנו יודעים, יש לנו הרבה השגות על מה שכתוב שם, אבל מתוך אחריות, אם לא נתאחד להעביר את ההמלצות האלה, אני חושש מאוד, לא יהיה כלום. שבסוף נישאר בלי כלום. הכול או בלי כלום, בסוף נישאר בלי כלום ונצא קירחים מכאן ומכאן.

אני כבר מסיים, אדוני. כאיש חברתי שתומך באופן עקבי במדיניות חברתית הוגנת, אני גם לא מסכים אוטומטית לכל דרישה של אנשי המחאה. אפשר לקיים דיון, אפשר להתווכח, אפשר לנסות להשפיע, אך נראה לי שזה לא חכם לשים רגליים להמלצות, שלדעת רבים מחברי הכנסת החברתיים צריך לבצע אותן. משפט סיום. זהו המבחן. האם יש כאן מאבק לשינוי המפה הפוליטית והמפלגתית, כולל החלפת הממשלה, או שיש כאן מאבק לשינוי המדיניות הכלכלית-חברתית? אני קורא לכולם לתמוך בשינוי של המדיניות הכלכלית-חברתית ולתת גיבוי למפה הפוליטית הקיימת, לממשלה ולעומד בראשה.

תודה רבה לחבר הכנסת זבולון אורלב. אחרון הדוברים, נציג סיעת הליכוד, חבר הכנסת אופיר אקוניס, יעלה ויבוא, יגיע וייראה. נא לצלצל. לידיעתך, יש לך ארבע דקות בהתאם להחלטת הנשיאות. אחריך, השר אדלשטיין. אנחנו מכינים, לא צריך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הדיון הערב הוכיח לנו דבר שכולם בישראל כבר יודעים: קדימה הגיעה לסוף דרכה. מה קרה? נביא? חברים, חבר הכנסת אקוניס מודיע הודעה מטעמו, מודיע הודעה. חבר הכנסת חרמש, אתה לא יודע שאסור לקרוא קריאת ביניים בעמידה? כי זה כאילו אתה מאיים על הדובר, והוא אדם כל כך שקט. הוא לעולם לא מפריע למישהו שמדבר. למה אתה דווקא עליו מתנפל? בבקשה.

לא ידענו שיש לו כל כך,

הוא גם קרא קריאות ביניים בוועדת הכספים היום. זה כבר, זה מעניינו של יושב-ראש ועדת כספים. תמיד מעורר פה את המהומה, משפט אחד, אדוני.

אבל חיים שלמים. בוא נצביע.

קדימה, אדוני, הגיעה לסוף דרכה.

מפלגת האופוזיציה הראשית הגיעה,

לפשיטת רגל מוחלטת,

בליכוד יבחרו אותך עוד פעם. פשיטת רגל פוליטית, פשיטת רגל ערכית, אתה תיבחר בפריימריס,

בטח נתניהו יסדר לו, פשיטת רגל מוסרית. אתם כל הזמן אומרים, חבר הכנסת מולה, חבר הכנסת שי, אתם כל הזמן אומרים: המדינה קורסת. אבל אני חושב מה שרוב הציבור חושב: קדימה קורסת. שריינו אותך בליכוד? קדימה קורסת. מפלגה מסוכסכת. זה כל כך קשה לשמוע את האמת, זה נורא. אנחנו עדיין, זה כל כך קשה. זה קשה, אני יודע, זה קשה. מפלגה שאף אחד,

לא מבין מה היא רוצה, מהן עמדותיה.

לפני כשנה אמר מר מופז: צריך לדבר עם ה"חמאס". כך אמרת, אדוני. מצד שני הגברת לבני אומרת: לא לדבר עם ה"חמאס". מצד אחד אומרת הגברת לבני: העסקה לשחרור שליט חיזקה את "חמאס", ומר מופז כאן על הדוכן הזה,

הייתי בנאום שלך,

אמר בדיוק ההיפך. אבל העובדות הן אחרות לחלוטין. מי שאפשרה את התחזקותו של ה"חמאס" היא מפלגה שהביאה אלינו את ההתנתקות. לאחר מכן אפשרה, ב-2006, ל"חמאס" להתמודד בבחירות לרשות הפלסטינית, וכאשר ה"חמאס" טבח באנשי ה"פתח" ברצועה ב-2007,

זה היה במשמרת שלכם, כמובן לא עשיתם כלום.

חבר הכנסת מולה, אני אוסיף לו. כל הפרעה אני אוסיף לו זמן. עכשיו, כל הפרעה אני מוסיף לו זמן.

אתה רוצה שאני אקרא לך לסדר גם על אקוניס?

יש לציין שיש לו מורה חזק בדיבורים. גם במעשים, חבר הכנסת ביבי, גם במעשים. מצד אחד,

מדובר במפלגה שתומכת בכלכלת שוק קיצונית, פרוצה ללא גבולות. הרי המפריטה הלאומית, המפריטה הכי גדולה, היא היום יושבת-ראש קדימה. היא הפריטה הכי הרבה. ומצד שני מנסים באיזושהי צורה מלאכותית, מנסים להתחבר, רבותי, מה זה? רבותי, מה זה? יש לו ארבע דקות והוא רשאי לדבר. הוא לא צריך לשמוע כל הזמן קריאות ביניים. מנסים, אדוני, תנו לו לסיים. יש לו עוד שתי דקות. אני כבר מוסיף לו דקה על הבלגן,

יש לו עכשיו שלוש דקות. מנסים להתחבר, מספיק, חברת הכנסת אבסדזה. המפריטה הכי גדולה. יש מלחמה גדולה בכנסת עכשיו בתוך המפלגות עצמן. אנחנו לא יכולים לשמוע כל כך הרבה קריאות ביניים.

מצד שני, אדוני, מנסים בצורה מלאכותית, וכמובן לא מוצלחת, להתחבר לראשי המחאה, ולדבר על צדק חברתי. אבל איפה הרגישות החברתית שלכם היתה כאשר שלוש שנים הייתם בשלטון? מה עשיתם למען חברה טובה יותר, למען חברה שוויונית יותר, צודקת יותר? איפה היתה החקיקה החברתית שלכם? שום דבר. אחזתם בתפקידים ולא עשיתם כלום.

אם קידמתם, גברתי, את עניין ניצולי השואה, אני מסיר את הכובע, ואני חושב שזה דבר חשוב ביותר. אבל אתם תיבחנו, גברתי,

הירשזון, הירשזון כשר אוצר באמת נתן את דעתו.

חברת הכנסת סולודקין, אם אתם רוצים לדבר על צדק חברתי,

אני לא מדבר על דברים אחרים,

אתם תיבחנו,

במושב הזה, אם אתם באמת תומכים בצדק חברתי,

כאשר יגיע, אדוני שר האוצר, דוח-טרכטנברג לוועדת כספים ולוועדות האחרות, הוא דוח חברתי מן המעלה הראשונה. אנחנו תומכים, תומכים.

מספיק. שמעתי, שמעתי את יושבת-ראש העבודה, הגברת יחימוביץ, מדברת על כך שהוא איננו חברתי. הוא בדיוק הדבר הכי חברתי.

חבר הכנסת אקוניס, כשאתה אומר: "הגברת לבני", "הגברת יחימוביץ", יש בזה איזושהי קונוטציה שהיא לא טובה. הן שתיהן, יושבות-ראש מפלגה. שתיהן, כמוך, חברות כנסת. חברת הכנסת לבני וחברת הכנסת יחימוביץ, כאשר מדברים על אי-צדק חברתי או על צדק חברתי, מוטב לקרוא את דוח-טרכטנברג, משום שכאשר מעלים מסים לעשירים ביותר ומפחיתים מסים, מורידים מסים, מפחיתים מכסים על המעמד הבינוני, זה צדק חברתי. כאשר מביאים, מצוין. כאשר מביאים, כאשר מביאים חוק חינוך חינם, למה לא עשיתם את זה כשהייתם בממשלה, גברתי? למה לא, חברת הכנסת אבסדזה?

חברת הכנסת אבסדזה, אני אהיה צריך לתת לו דקה.

זה כבר הרבה יותר מדקה. עזוב, אתה כבר, זה כבר הרבה יותר מדקה, אדוני. תאמין לי שאתה יותר משש דקות. תאמר עכשיו את המכות ברצף, ניתן לאדלשטיין לדבר, ונלך להצבעות.

וכאשר מביאים חוק חינוך חינם מגיל שלוש, זה חברתי, זה סופר-חברתי. ואני נסעתי, אדוני, בתחילת השבוע שעבר לנתיבות, וראיתי את גשר הרכבת שנבנה בין שדרות לנתיבות גשר רכבת. זה כבר לא אמירה, זה רכבת שנבנית ונסללת. כשנותנים לאנשים הללו את ההזדמנות שאתם לא נתתם, נא לסיים. להגיע במהירות מהפריפריה למרכז, זה צדק חברתי אמיתי. לא דיבורים, מעשים. הציבור רוצה לראות מעשים, הוא לא רוצה לראות דיבורים. ואם אני שומע כאן שתהיה תמיכה, אדוני שר האוצר, של קדימה בדוח-טרכטנברג, זה יהיה דבר לאומי וממלכתי, ואני מברך אתכם על כך, אם תעשו את זה. ולסיום. לסיום, אדוני, לסיום,

יושבת-ראש האופוזיציה, וחברי קדימה, אני אשמח, חבר הכנסת שי.

יושבת-ראש קדימה וחברי קדימה אומרים: ישראל נחלשת, ישראל מבודדת בעולם. לעתים נדמה שזה מה שאתם רוצים, שזאת השאיפה שלכם. גם ניסיתם לזרוע פניקה בציבור לקראת ספטמבר. לא הלך לכם. צלחנו את ספטמבר.

הדבר היחיד שנחלש, והדבר היחיד שמבודד, זאת מפלגת האופוזיציה הראשית. תודה רבה לחבר הכנסת אופיר אקוניס, סגן יושב-ראש הכנסת, שעמד בזמנים. חבר הכנסת מגלי, לא, אני נתתי לו מחמאה. הוא עמד בלוח הזמנים ולא נבהל מהפרעות. אני מזמין את נציג הממשלה, השר אדלשטיין, לעלות ולסכם את ארבע הצעות אי-האמון על מנת לגשת להצבעה. אני כמובן אאפשר לך לדבר בלי זמן, אבל אתה תדבר רק לעניין. אני מבקש לצלצל ולהפנות את תשומת לבו של יושב-ראש הקואליציה שאנחנו לא נאפשר לשר להוציא את קולו, אלא הוא ידבר לעניין ואז אנחנו נלך להצבעה, לגייס את כל כוחותיכם משני הצדדים.

אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, חברי השרים, אני אשתדל,

כמצוות התקנון, ודאי לדבר לגופו של עניין. כל זמן שאתה מדבר לעניין אין לנו שום בעיה.

אני מאוד מאוד אשתדל, ואני גם באמת מקווה,

אני בטוח שתדבר. שבינתיים, בינתיים, כוחותינו יגיעו. תראה, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני בדיון כזה תמיד קצת בדילמה כי אני מסתכל, מכיוון שאני רוצה לדבר לעניין, אני מסתכל תמיד על הכותרות. אני גם שמעתי חלק גדול מן הנאומים כאן בעת הצגת הצעות האי-אמון: כישלון הממשלה בתחום המדיני, הכלכלי והחברתי. כלומר, זאת הצעה כזאת ממצה, נכשלנו בכל התחומים. ואני לא רוצה, אדוני היושב-ראש, לחזור על נאומו של ראש הממשלה, שבו הוא ודאי, מטבע הדברים, וזה לא רק לגיטימי אלא מתחייב, פירט את ההישגים של הממשלה בתחומים שונים. אבל יחד עם זה, על כמה דברים, אני, דרך אגב, דפדפתי בחלק מן העיתונים היום, ואפילו לא ראיתי אזכור לנושא הזה. אם אנחנו ניזכר, אדוני היושב-ראש, רק בישיבת הממשלה אתמול בצפת.

זה נכון שלכאורה ממשלה, אם היא תתחיל לנסוע מעיר לעיר ולעשות שם ישיבות, אין לזה שום משמעות. אבל זאת לא התמונה. התמונה היא, הסיבה היא, שהישיבה בצפת התקיימה מסיבה,

ראויה לציון, לא רק בנאום הזה, אלא אולי גם בכותרת בעיתון. פקולטה לרפואה בצפת זה לא עניין שקורה כל יום. אתם יודעים מה? אני אפילו אגלה לכם ש-63 שנה משום מה זה לא קרה בצפת. והגיעה הממשלה, לא על מנת להבטיח: בעודx שנים, שמי-יודע-מי ישב אז בממשלה ומי יהיה ראש ממשלה, אנחנו אולי נקים.

אנחנו כבר ישבנו בתוך הבניינים שנועדו לנושא. אנחנו כבר ישבנו עם כל הגורמים שעוסקים בנושא. כבר יש,

תרשים זרימה, וכבר יש מרצים ורופאים, וידועים התחומים. זה לא שאנחנו באנו ואמרנו: הנה, היום אנחנו נצטלם ובעוד שנים רבות משהו יקרה. אז זה רק באמת נושא אחד לציון, אבל אני חושב שיש נושאים רבים אחרים לציין. ואתה יודע, אדוני היושב-ראש, בנימה אישית אני אגיד, דיברו גם היום, אפילו היה כאן ויכוח, גם אתך, "אין אבסנטיה" מה שנקרא. כמה מחברי הכנסת אמרו: כן, איך אתה אומר, אנחנו עבדנו על הנושאים האלה, זה לא רק המחאה החברתית. אז אני לא רוצה להכריע בוויכוחים האלה, אבל אני רק רוצה לומר שחלק מן הנושאים שהועלו,

כשאתה מטפל בהם, אומרים: אתם רואים, עד שקמה לה המחאה החברתית לא עשיתם, והממשלה היתה ממשלה אטומה ולא רצתה לעשות. הרי מי כמוך יודע, עם הניסיון הפרלמנטרי שלך, אדוני היושב-ראש, וגם הממשלתי, שעל מנת שנביא איזושהי הצעת חוק שמטפלת בנושא זה או אחר לקריאה שלישית, הווי אומר שזה לא לפני שלושה או ארבעה חודשים מישהו התחיל לעבוד על הצעת חוק כזאת. ואני ודאי מדבר על הצעות חוק שמטפלות בנושא דיור, אפרופו "כישלון ממשלת נתניהו במתן מענה על מצוקת הדיור". ודאי, הכי קל לומר: למה עדיין לא בניתם 100,000 יחידות? קל לומר, אבל מה לעשות? יש כאלה שכבר התנסו בנושא הזה, כולל במתן פתרונות דיור,

עם כל הצניעות המתבקשת, אגיד שגם אני התנסיתי בנושא הזה של מתן פתרונות דיור. מאז 1974 בערך אין מפלגה סוציאל-דמוקרטית בארץ.

מאז 1974 אין מפלגה סוציאל-דמוקרטית. פחות או יותר,

מאז, וודאי, אני הייתי פה, אני פשוט הייתי פה.

מזכיר הממשלה אז היה, לפני, לפני. אני רק רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, שוודאי שהטיפול בנושא הקרקעות ושיווק הקרקעות, גולדה היתה אחרונה.

הטיפול בחסמים ביורוקרטיים, הטיפול באלף ואחד דברים שהם-הם המרכיבים של מחיר הדיור, מחיר הדירה, מחיר הבית, הם-הם אלה שלא מאפשרים באמת לזוג צעיר, למשפחה צעירה, וודאי שאנחנו מודעים לכך, לרכוש דירה במחירים סבירים. הטיפול בהם התחיל מזמן, הרבה לפני המחאות והרבה לפני שמישהו באופוזיציה חשב להגיש הצעת חוק זו או אחרת. זה שעדיין,

עוד לא קמו 100,000 יחידות דיור, ודאי שהתהליך הוא תהליך קצת יותר ארוך, אבל כבר רואים התחלות בנייה וכבר רואים מתן פתרונות גם בתחום הזה. הייתי ממשיך ואומר, אדוני היושב-ראש, משהו, אפילו הייתי אומר על דרך השלילה.

כשאני שומע את רצף הדרישות כבר ביום הראשון של מושב החורף, אני תוהה אם באמת לאנשים יש טלוויזיה בבית, אם מישהו מהם שם לב מה קורה מסביבנו, מה קורה בעולם. אתם לא ראיתם לפני כמה ימים את הדיון הלילי של כל ראשי המדינות באירופה ושרי האוצר שלהן? אני לא יודע על איזה נושא כלכלי-חברתי צריך לדון על מנת שיבשת שלמה תהיה מרותקת למסכי הטלוויזיה, וכמעין בשורה תקבל,

היה בשלוש או בארבע לפנות בוקר,

אתה יודע, אדוני היושב-ראש, ב-99.9% מהמקרים אני סר למרותך,

אותה עשירית אחוז,

ונדמה לי שאתה עדיין מדבר לעניין, אבל אני חושב שאתה כבר ממצה את דבריך. אני אשתדל מאוד, אדוני היושב-ראש, אבל אתה ודאי מבין שהנושא של גוש היורו והנושא של אירופה ישפיע ישירות על כל מה שקורה מסביבנו.

אדוני היושב-ראש, אני אומר: במקום באמת רק לבוא ולהסביר מהם הכישלונות הרבים של הממשלה, צריך לראות שבמצב הסבוך הזה הממשלה מצליחה, והממשלה תמשיך לתת פתרונות בתחומים שונים, והממשלה תמשיך למשול כאן במדינת ישראל גם לאחר מושב החורף של הכנסת.

אני מאוד מודה לשר אדלשטיין, אשר הואיל בטובו לסכם את הדיון בשם הממשלה. נא לשבת, רבותי השרים, חברי הכנסת, כל אחד בעמדתו, כל אחד במקומו, שמא פגרת הקיץ השכיחה מאנשים היכן הם צריכים להצביע. נא להקפיד שכל אחד יושב במקום מושבו, כדי שלא נצטרך לשנות אחר כך מהודעות כאלה או אחרות. אנחנו עכשיו עוברים לסדרת ההצבעות. אנחנו היום נצביע חמש הצבעות, והראשונה שבהן היא הצבעה על הודעת ראש הממשלה כפי שנמסרה לכנסת עם פתיחתו של המושב הרביעי של הכנסת השמונה-עשרה. ההצבעה תיעשה בדרך זו: מי שבעד הודעתו של ראש הממשלה, מצביע בעד, מי שנגד הודעתו של ראש הממשלה, מצביע נגד.

השאלה שאשאל, רבותי חברי הכנסת: הודעת ראש הממשלה, מי בעד הודעת ראש הממשלה ומי נגד? נא להצביע. איפה שלי יחימוביץ? היא קיבלה ממני אישור. לא להפריע בזמן ההצבעה, רבותי.

44 בעד הודעת ראש הממשלה, בעוד ש-29 נגד, אחד נמנע. אני רואה, אוקיי. אכן, התוצאות הן נכונות, איתרתי את הנמנע. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים עכשיו להצבעה על ארבע הצעות אי-אמון. ההצעה הראשונה שעליה נצביע היא הצעת אי-אמון מטעם סיעת קדימה בנושא: כישלון ממשלת נתניהו במתן מענה על מצוקת הדיור של אזרחי ישראל, שנומקה על-ידי חבר הכנסת פלסנר. נא להצביע: מי בעד האי-אמון? מי נגד? נא להצביע. מי בעד דיור ציבורי? לא להפריע. המצליפים יאמרו בעד או נגד. לא להפריע. הצעת סיעת קדימה להביע אי-אמון

בעד האי-אמון, 29, נגדו, 45,

אני קובע שהצעת האי-אמון של סיעת קדימה לא נתקבלה.

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת אי-אמון מטעם סיעות חד"ש, רע"ם-תע"ל ובל"ד בנושא: כישלון הממשלה בתחום המדיני, הכלכלי והחברתי, שנומקה על-ידי חבר הכנסת מוחמד ברכה. מי בעד האי-אמון? מי נגדו? נא להצביע. הצעת סיעות חד"ש רע"ם-תע"ל בל"ד להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 20 בעד, 47 נגד, אחד נמנע. אני קובע שהצעת האי-אמון של סיעות חד"ש, רע"ם-תע"ל ובל"ד לא נתקבלה. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעת אי-האמון השלישית, שהיא הצעת אי-אמון של סיעת העבודה, של העבודה לבד, שנומקה על-ידי חברת הכנסת שלי יחימוביץ.

אנחנו מצביעים על הצעת אי-האמון של סיעת העבודה. נא להצביע: מי בעד? מי נגד?

הצעת סיעת העבודה להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 12 בעד, 45 נגד, אין נמנעים. אני קובע שהצעת האי-אמון של סיעת העבודה לא נתקבלה. אנחנו עוברים להצעת האי-אמון האחרונה, של סיעת האיחוד הלאומי, שנומקה על-ידי יושב-ראש הסיעה, חבר הכנסת כצל'ה. נא להצביע: מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצעת סיעת האיחוד הלאומי להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. ארבעה בעד, 47 נגד, 18 נמנעים. אני קובע שהצעת האי-אמון מטעם סיעת האיחוד הלאומי בנושא: מדיניות הריסת הבתים של אזרחי מדינת ישראל המתגוררים ביהודה ושומרון, שנומקה על-ידי חבר הכנסת יעקב כץ, הלוא הוא כצל'ה, לא נתקבלה.

אנחנו ממשיכים בסדר-היום. אני מזמין את השרה גילה גמליאל לעלות ולהציג את הצעת החוק, שעליה קיבלנו גם את הסכמת ועדת הכנסת לשחרור מחובת הנחה, הצעת חוק הרשות לפיתוח ירושלים, המדברת על סטודנטים בירושלים ומתן הקלות ללימודיהם. הקדמת הדיון התקבלה על דעתי ועל דעת הנשיאות, שכן האמא והשרה גילה גמליאל עומדת ללדת את בנה השני, בתה. את בתה השנייה. נא להציג את החוק, גברתי. אדוני ראש הממשלה, שרים, שרות, חברות וחברי הכנסת, כבוד היושב-ראש, אנו נמצאים כאן היום, מציינים בחגיגיות את פתיחת מושב החורף של הכנסת, בד בבד עם פתיחת שנת הלימודים האקדמית. מוכרחים לזכור גם כי בדרום הארץ הלימודים האקדמיים טרם החלו, ובהזדמנות זו אני מבקשת לחזק מעל בימת הכנסת את תושבי הדרום ותושבות הדרום, שעומדים בגבורה בימים לא פשוטים אלה. ביום זה, עם פתיחת מושב החורף, אני שמחה ומתכבדת להניח על שולחן הכנסת, בשם ממשלת ישראל, את ההצעה לתיקון חוק הרשות לפיתוח ירושלים, עידוד חיילים משוחררים. מטרת התיקון לחוק: מימון שנת לימודים אקדמית ראשונה במוסדות להשכלה גבוהה בבירת ישראל, ירושלים, עבור כל בוגרת ובוגר שירות צבאי, אזרחי ולאומי. התיקון לחוק מרחיב למעשה את אזורי הסיוע שנקבעו בחוק קליטת חיילים משוחררים, אשר העניק שנת לימודים חינם במוסדות להשכלה גבוהה בנגב, בגליל, באשקלון וביהודה ושומרון, שאותו יזמתי ואותו אישרה כנסת ישראל בחודש פברואר 2011. מגיעה לך על זה ברכה. החוק מוקיר ומעריך בפועל, במעשים ובנתינה, את אלה התורמים למדינה מזמנם, מכוחם ומשנותיהם הטובות ביותר ומעודד את השירות הצבאי, הלאומי והאזרחי. זהו שלב נוסף בדרך למהלך נרחב, שבו יזכו כלל המשוחררים לשנת לימודים חינם בכל מוסדות החינוך בישראל. מהלך זה, כך אני משוכנעת, ולשם כך אני מקדישה את רוב מרצי ומאמצי, יוביל במהרה להרחבתו דה-פקטו של חוק חינוך חינם מגיל שלושה חודשים ועד לאחר סיום התואר הראשון בעתיד לבוא. החוק הוא חלק מתוכנית אסטרטגית לקידום צעירים שאותה הצגתי לראש הממשלה, ולפיה אוכלוסיית הצעירים במדינת ישראל מהווה משאב לאומי ולא הוצאה לאומית. מדובר בהשקעה ולא בהוצאה, מתוך מטרה למצות את הפוטנציאל האדיר הגלום בצעירים ובצעירות בישראל. אני מאמינה כי באמצעות קידום ההשכלה הגבוהה נוכל לצמצם באופן משמעותי את הפערים בחברה הישראלית, לקרב את הפריפריה החברתית למרכז, לבנות חברה יצרנית ולא נתמכת, ובכך לבנות ישראל חזקה ומשגשגת. אני משוכנעת כי תיקון החוק יביא לחיזוק בירתנו ירושלים והמערכת האקדמית בה, למשיכת אוכלוסייה צעירה ואיכותית לעיר, ולא פחות חשוב מכך, יאפשר להפוך את ההשכלה הגבוהה לנגישה יותר לכל צעיר וצעירה שיחפצו לבוא וללמוד בבירתנו ירושלים. המוסדות הנכללים בהצעה לתיקון החוק הינם מכללות המוכרות ומתוקצבות על-ידי המועצה להשכלה גבוהה: מכללת "הדסה"; המכללה האקדמית להנדסה ירושלים, "בצלאל", האקדמיה לאמנות ירושלים, האקדמיה למוזיקה ולמחול ירושלים, "מכון לב" בית-הספר הגבוה לטכנולוגיה, מכללות להוראה: המכללה האקדמית לחינוך על-שם דוד ילין, "מכללה ירושלים" בית-וגן, מכללת "ליפשיץ" מכללה אקדמית לחינוך, מכללת "אמונה" המכללה האקדמית לחינוך ולאמנויות, "אפרתה" המכללה האקדמית לחינוך, וכל המכללות שהן מכללות מתוקצבות ומוכרות על-ידי המועצה להשכלה גבוהה. אני רוצה לבקש מחברי וחברות הכנסת לאשר היום את הצעת החוק. אני חושבת שזו בשורה מאוד-מאוד טובה לכל הצעירים והצעירות ולמי שתורמים למדינה.

תודה רבה לך, סגנית השר גילה גמליאל, ובאמת בהצלחה עם זה עד סיום החקיקה. להצעת החוק הזאת יש כמה דוברים, אני אציין את שמותיהם: נסים זאב, מיכאל בן-ארי, זבולון אורלב ואורי אריאל, ופה אני חותמת את הרשימה. הראשון ברשימת הדוברים, חבר הכנסת נסים זאב, בבקשה. בבקשה, חבר הכנסת זאב, לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת בראש, כנסת נכבדה, אני תומך בהחלט בהצעת החוק. שם הצעת החוק הוא שם שלא קשור לטקסט הפנימי שלו, כי "חוק פיתוח ירושלים" משמעותו על הצד הפיזי שבו, ואנחנו מדברים פה על סטודנטים. לכן אני חושב שצריך למצוא את המונח הנכון בטקסט. כשמדברים על העדפה של סטודנטים ששירתו בשירות לאומי או צבאי, כאילו נראה שבזה אנחנו נביא את גאולת ירושלים, אנחנו נשנה את המצב הדמוגרפי בירושלים בזכות החוק הזה. זה ישראבלוף, אני אומר לך. המצב הדמוגרפי ישתנה רק בזכות החרדים שנמצאים פה בעיר הזאת. שיהיה לכם ברור, האוכלוסייה החרדית היא פה מכרעת בסוגיה הדמוגרפית בירושלים. יכול להיות שאפשר להביא עוד 1,000 סטודנטים, עוד 2,000 סטודנטים, אבל לבוא ולומר שאנחנו נתמודד עם המצב הדמוגרפי בזכות הצעת החוק? באמת, זה חוכא ואטלולא. עכשיו אני רוצה לומר לך למה אני כל כך כועס, בדרך כלל אני רגוע. אני לא יכול לסבול את הצביעות הזאת. כאשר הובאה היום לוועדת שרים הצעת חוק שלי שמעמד בחינות מקבילות לבחינות הבגרות, שזה מבחני סאלד, ואני רוצה לומר לכם, מבחני סאלד במגזר החרדי עד 2004, ואני רוצה שאת תשמעי, סניורה גילה גמליאל, ואני רוצה שתעזרי לי בעניין הזה, זה היה זהה ושווה למבחני בגרות. מה לעשות, החרדים עושים מבחני סאלד. מבחינת התכנים זה קצת שונה, אבל זה לא מצב שאפשר לומר לבת ישראל שלומדת ארבע שנים, וגם הבת שלי לומדת, ואני אומר לך, בבית-ספר שלי, שאני ייסדתי, "נוות ישראל", תשאלי במשרד החינוך אם יש רמה יותר גבוהה בכל מדינת ישראל בביולוגיה. ואני אומר לך שביקשו שנעשה שלוש יחידות ולא יחידה אחת, כפי שזה מקובל. אצלנו אין אטומים ואטומות. ברוך השם, המגזר החרדי פתוח. אז פה מטיפים לנו מוסר השכם והערב: לכו השכימו לעבוד, אל תהיו בטלנים, אל תהיו פרזיטים. אני אומר לכם, יש פה מדיניות של לחסום את הציבור החרדי בכל דרך. זו אחת הדרכים שלכם, איך לא להכיר במבחני סאלד. אני רוצה לומר לכם, אם הממשלה לא תכיר במבחני סאלד,

זה גם כן, צריך לקחת את זה בחשבון, אבל יחד אתכם. נפרוש ביחד.

עלא כיפאק.

בוא נקים מועצת חכמי התורה,

אתם לא רוצים שיסבסדו את "מכון לב" למשל? יש המון חרדים ב"מכון לב". אחת ולתמיד, אנחנו לא הפקרות של הקואליציה ולא באנו לכסות בשר ערווה של הממשלה הזאת. תודה רבה לך, חבר הכנסת נסים זאב. אנחנו חלק מהקואליציה, אנחנו נעמוד על הזכויות שלנו, ואם אתם לא מכירים בזכויות שלנו אז שמצדי הממשלה הזאת תתפרק כמה שיותר מהר. תודה רבה לך, חבר הכנסת נסים זאב. הבא בתור ברשימת הדוברים, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי. עד שיגיע חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, נמסר לי על-ידי סגנית השר גילה גמליאל שהוועדה המיועדת לדון בהצעת החוק הזאת היא ועדת העבודה והרווחה.

בבקשה, חבר הכנסת בן-ארי, לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, שמעתי את הצעת החוק, גברתי סגנית השר, ואנחנו כולנו מברכים אותך שבעזרת השם יהיה בשעה טובה ומוצלחת

מבקש לגמור את הנאום, היא עלולה ללדת כל דקה. אל תאריך. יש רופא, יש רופא, הכול בסדר. טוב, רבותי, בואו נהיה קצת ענייניים. אני לא יכול שלא לברך על החוק. כל דבר שאנחנו עושים למען חיזוקה של ירושלים, אפשר לברך עליו. אבל אני רוצה לשאול שאלת תם: נאמר שהחוק הזה יביא עוד 1,000 סטודנטים לירושלים, את יכולה לספר לי איפה הם יגורו? במבשרת.

את יכולה לספר לי, עזבו רגע את העניין הפוליטי של איפה הם יגורו, כמה זמן ייקח להם להגיע בבוקר מהדירה שלהם למכללה שלהם? ירושלים פקוקה בצורה אכזרית. המציאות כאן היא מציאות בלתי נסבלת לחלוטין. זו פרשה אחת. אבל ראש הממשלה שלך, שהבטיח לי במו הבל פיו: אתה תראה איך שאני אבנה את ירושלים, תוקע את ירושלים בוועדות התכנון והבנייה. אז איפה הם יגורו? לכן, הצעת החוק הזאת היתה צריכה להיות משולבת, גברתי היושבת-ראש, עם פיזור האוכלוסייה לירושלים רבתי. ירושלים רבתי.

יפה. לדוגמה. ירושלים רבתי, הווי אומר, להקיף את ירושלים לפחות עד גוש-עציון באזור היותר דרומי-מזרחי, לכיוון בית-אל ועופרה ולכיוון מעלה-אדומים וכפר-אדומים. יש שם מקום נרחב כדי שזוגות צעירים יוכלו לגור. ואני אומר להם היום, אני קורא היום להתיישבות ביהודה ושומרון להפסיק לחלוטין את הבנייה צמודת הקרקע. רק בנייה רוויה. רק בנייה רוויה ביהודה ושומרון, כדי לתת אפשרות לזוגות הצעירים, לסטודנטים האלה, ובתוך כך, אם באמת רוצים לחזק את ירושלים, אזורי תעשייה רציניים. כי אם אנחנו ניתן פה עוד 1,000 מקומות, ניתן עוד 1,000 מלגות, נתמוך במכללות ולא יהיה להם איפה לגור, ולא יהיו להם מקומות עבודה,

גם דבר נוסף: עם בעיות התחבורה של ירושלים, עם כל הניסיון הזה של הרכבת הקלה וכל ההיקשים שהקישו לה, לרכבת הקלה הזאת, אנחנו לא רואים את המוצא בירושלים. ביום חמישי האחרון נסעתי מפינה אחת של ירושלים לפינה השנייה. כמעט שעתיים וחצי. הדבר הוא בלתי נסבל לחלוטין.

גם על זה הממשלה צריכה לתת את הדעת, על עיר הבירה שלה, ועל התנועה בתוכה, ועל המגורים לזוגות הצעירים.

תודה רבה לחבר הכנסת בן-ארי. הבא בתור ברשימת הדוברים, חבר הכנסת זבולון אורלב. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, בראשית דברי אני רוצה לברך את הממשלה ואת סגנית השר גילה גמליאל, שזה תחום אחריותה, על הצעת החוק שהובאה היום, ואני מקווה שהכנסת תאשר אותה פה אחד, שכן אני גם מברך, הואיל והממשלה התחייבה על כך בעת הצגת חוק קליטת חיילים משוחררים, שהובא גם אז בזמנו על-ידי סגנית השר, וגם הוא חוק מאוד מבורך, שאפשר,

לימודי חינם לסטודנטים במכללות בפריפריה בצפון ובדרום, וכבר אז ביקשנו לכלול את ירושלים, כיוון שהיה יכול להיווצר מצב אבסורדי שצעירי ירושלים, כדי ללמוד חינם, היו צריכים לעזוב את ירושלים.

אני מנסה להרגיע את חבר הכנסת בן-ארי ואת חבר הכנסת נסים זאב, לא מחזק את ירושלים. לפחות הוא משווה את מצבה של ירושלים, הוא מונע החלשה של ירושלים, כי אחרת הסטודנטים היו נאלצים, והיו עוזבים. ואני מברך גם שהחוק הזה יחול רטרואקטיבית משנת הלימודים הנוכחית, כך שיוכלו ליהנות מזה כבר בשנת הלימודים הנוכחית. המוסדות מצפים ומחכים לחוק הזה. אני מנצל את ההזדמנות שיושב-ראש ועדת העבודה והרווחה, חבר הכנסת חיים כץ, שידוע ביכולתו ובכושר מנהיגותו להוביל חוקים באופן מהיר, להתחשב במצבה של סגנית השר גילה גמליאל, שרוצה, אומנם החוק הזה, עשיתי עכשיו חשבון, אם החוק המקורי עבר בפברואר 2011 אנחנו כמעט תשעה ירחי לידה עד שהגענו לחוק הזה. כמעט תשעה ירחי לידה. אבל אנחנו רוצים שלידת החוק תהיה קודמת ללידת בתה, בשעה טובה ומוצלחת, של גילה גמליאל, לבית משפחת דמרי. אז אנחנו רוצים לברך גם על הלידה הזאת וגם על הלידה הזאת. כיוון שיש ציפייה, אנחנו מאוד מקווים, מאוד מקווים שהלידה תהיה מוכנה. אני חושב שהסוגיה הזאת שהעלו כאן, הסוגיה של הדיור של הסטודנטים בירושלים, היא סוגיה מאוד נכונה. זה לא בפריפריה. היכן שפועל החוק בעיות הדיור הן פחותות מאשר בירושלים, כי יש יותר חלופות, ובוודאי חזקה על עיריית ירושלים, אני יודע שראש העיר ירושלים בירך על החוק הזה, וכולם מחכים, והוא יצטרך לתת את הדעת ובוודאי יצטרך לחשוב גם על חקיקה שתביא ותסדיר את סוגיית הדיור של הסטודנטים בירושלים, כיוון שבמכללות שאליהן מכוון החוק, ברובן אין פנימיות צמודות. אין פנימיות צמודות. ולכן נצטרך לתת פתרון, ואני מקווה שבעת הקרובה ביותר נוכל להעביר,

תודה רבה לחבר הכנסת אורלב. הבא בתור ברשימת הדוברים, חבר הכנסת אורי אריאל. זה הדובר האחרון. גברתי היושבת בראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי השר, ברשותך, אולי נתחיל בברכה למציעה, לסגנית השר, והחוק הוא חוק, תצטרף לברכות ללידה קלה. זה, בסדר. אני מצטרף לברכות ללידה קלה ולהריונות המשכיים וכל הדברים הטובים, אבל בכל זאת אני מרשה לעצמי לשאול ברגע היפה הזה את סגנית השר, כמו גם את השר: אולי תביאו חוק שיחייב את ראש הממשלה לבנות בירושלים? אם אתם מוכנים. כי פתאום הסתבר,

לא פתאום, כבר שנתיים ימים, כל יחידת דיור שרוצים לבנות בירושלים, ראש הממשלה צריך לאשר. יושב-ראש הליכוד, ראש הממשלה. אבל הוא לא מאשר. זאת אומרת, אם היה צריך אישור והוא היה מאשר, אז זה לא נעים, אבל זה לא נורא. בכל שנה מואיל ראש הממשלה לאשר מאות יחידות, כאשר בירושלים צריך 5,000 6,000 יחידות, זה המינימום. עכשיו, יושב אתנו המשנה. אני שואל: אולי יש לך מרפא למחלה הזאת? עיר בירה, עיר הקודש, יש לה כ-70 שמות, יפה-נוף, תובב"א, אומר המשנה לראש הממשלה: תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן. אבל ראש הממשלה עובד בדיוק ברוורס, הפוך. ואתם שותקים. כל תוכנית שצריכה להגיע לאיזו ועדה מחוזית לדיון, צריך אישור של לשכת ראש הממשלה. לא קוראים לזה ראש הממשלה, לשכת ראש הממשלה. לעתים, הוא מאשר, לעתים, הוא לא מאשר. ואתם שותקים. אז אפשר לעמוד פה ולדבר על ריבונות, על ירושלים ועל ארץ-ישראל, ובאותו זמן, לנסר את הענף, את עיר הבירה. למה אתם שותקים? זה הדבר היחיד שאני לא מבין. האם היה על זה דיון במרכז הליכוד? האם היתה החלטה על זה בסיעת הליכוד? האם היה על זה דיון שרי הליכוד? מי החליט על הדבר הזה? איך יכול להיות שאנשים כמוכם, אני מסתכל,

חבורה שאומרת שהיא לאומית. אני יכול להתווכח על זה? מי אני שאני אתן ציונים? איך אתם שותקים? חבר הכנסת פיניאן,

לא שותקים. אתם שותקים, אני לא שומע את קולכם, חבר הכנסת לוין, חבר הכנסת אקוניס. אף אחד לא שתק. איך אתם שותקים? איך לא בונים בירושלים? נכון, יש סטודנטים בירושלים. איפה הם יגורו? הסטודנטים האלה צריכים דירות.

אתם, במקום להתווכח אתי, במחילה, תרשו לי לומר לכם, בלי מוסר ובלי כלום, אבל תרשו לי להגיד לכם בתור חברים,

אני מסיים. תרשו לי, בתור חברים, להגיד לכם: אל תשתקו על עוול שעושים לעיר הקודש ירושלים.

תודה רבה לך, חבר הכנסת אורי אריאל. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הרשות לפיתוח ירושלים (תיקון מס' 6), התשע"ב 2011, בקריאה ראשונה. אנחנו מצביעים. ההצעה להעביר את הצעת חוק הרשות לפיתוח ירושלים (תיקון מס' 6),

תוצאות ההצבעה: בעד, 23, אפס מתנגדים ואפס

טיבי. תודה רבה ליושב-ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת יריב לוין. אני קובעת שתם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שלישי, ד' בחשוון התשע"ב, 1 בנובמבר 2011, בשעה 16:00 בדיוק. הישיבה נעולה.